אנחנו בדיון בעניין הצעת חוק יסוד: השפיטה (תיקון מס' 5) (עילת הסבירות). שלחנו אתמול נוסח מתוקן בהתאם לדברים שעלו בדיונים ביום שלישי וביום רביעי אחרי הדברים שאמר פרופסור פרידמן והדברים שאמר חבר הכנסת עמית הלוי. הפצנו את הנוסח המתוקן. אני אבקש מהיועץ המשפטי להקריא אותו ואני אבקש מחברי הכנסת להתייחס. הייתי רוצה שתדברו בתחילה לפי סדר היושבים על הנושא עצמו. את זמן הדיבור שלך תחלק איך שאתה רוצה. אני לא אגביל אותך בזמן. מדוע מומחים שמלווים את הדיון לא נמצאים כאן מראשית הדיון, כך שיוכלו לשמוע את היועץ המשפטי? ד"ר עמיר פוקס למשל.

אני ביקשתי שכולם ייכנסו. אדוני המנהל, למה להכניס לאט לאט? תודה רבה. הנושא הזה מטופל על ידי מנהל הוועדה. גלעד, אתה יודע ששאלות למנהל הוועדה מעבירים בדרך שמעבירים למנהל הוועדה.

זו החלטה של יושב ראש הוועדה שלדעתו הם לא צריכים להיות כאן מתחילת הדיון.

אדוני היועץ המשפטי,

בסעיף 15 לחוק יסוד: השפיטה, אחרי סעיף קטון (ד) יבוא (ד1)על אף האמור בחוק יסוד זה, מי שבידו סמכות שפיטה על פי דין, לרבות בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, לא ידון בעניין סבירות ההחלטה של הממשלה, של ראש הממשלה או של שר אחר.

וזה ממשיך: ולא ייתן צו שוב מחיקה בעניין כאמור. בסעיף זה,

כל החלטה לרבות בענייני מינויים או החלטה להימנע מהפעלת כל סמכות. אני חוזר לטובת מי שלא היה בחדר עת דיברתי. הנוסח הזה הופץ. את ההערה של מחיקת המילים "וכן של נבחר ציבור אחר כפי שייקבע בחוק", מחיקת המילים הללו נעשתה

הערה שנאמרה בדיון, בין היתר מפיו של פרופסור פרידמן ועל חששות שהעלו.

זה היה בשעה 21:40. אפשר למחוק את המילה "סבירות". לפי דעתי העלו את החשש שלדעתי לא היה ברור. דיברנו על זה גם בדיונים הקודמים. הרבה מאוד התמודדות עם הטענות שראשי ערים בחוק, תוציא אותם מהחוק, אל תכניס אותם לחוק, הם לא היו בחוק, אבל כל מתייתר לצורך העניין כי גם אותם חששות שלא הצלחתי להבין מהיכן הם באים, ירדו. לגבי המילים "ולא ייתן צו כלפי מי מהם בעניין כאמור", אנחנו עוסקים בהחלטה ולא בפרסונה. "בסעיף זה החלטה", כל החלטה לרבות בענייני מינויים או החלטה להימנע מהפעלת כל סמכות זו הייתה הערתו של חבר הכנסת עמית הלוי, בקשתו, בדיון שהתקיים ביום שלישי. מה עם הבקשות שלנו? רגע. לכן הוצעה ההבהרה הזאת. ההבהרה הזאת נאמרה בעיקר גם בשל אמירות שנאמרו בדיון למרות שעיקר הדיון וגם עיקר הביקורת כולל המומחים אמרו שבוודאי זה כלול אבל מאחר ועיקר הדיון והביקורת סביב זה הייתה סביב נושא המינויים, גם היועצים המשפטיים למשרדים, דיברו על הרבה דוגמאות מעולם המינויים, רצינו לוודא ולהבהיר שבוודאי ההחלטה כוללת מינויים. הדבר הזה לא בוויכוח. גם ההחלטה להימנע מהפעלת הסמכות, שם נדרשת אפילו יותר הבהרה כי שם בעצם אין החלטה או יש בעצם החלטה להימנע והשאלה אם ההחלטה להימנע כלולה או לא. לצורך זה גם נדרשה ההבהרה ושוב, היא נעשתה לבקשתו של חבר הכנסת עמית הלוי. אני אשמח מאוד שחברי הכנסת שנרשמו לדבר, יתייחסו. לפני הערות הפתיחה, שאלה פרוצדורלית. היום יום חמישי. אני מבקשת לדעת מאדוני היושב ראש מה תוכניותיך להמשך. דהיינו, מה לוחות הזמנים לדיונים הבאים, עד מתי הם יתקיימו, כי אנחנו צריכים להיערך בהתאם. הבנתי. כרגע פרסמנו לוח הזמנים לשבוע הבא, לכל השבוע, וכמובן להצבעות והפצת נוסח, בהתאם למתי שהצעת החוק תהיה בשלה. אנחנו נעשה זאת וחלק מהדיונים האלו יהפכו לדיוני הסתייגויות בעזרת השם. דווקא לוח הזמנים במקרה הזה פורסם בין היתר לאור הפנמת הערותיכם מהעבר. רוטמן, צר עולמי כעולם נמלה. אני מדבר על היום. בגדול הייתי מאוד רוצה שכל מי שלא הזדמן לו לדבר במהלך השבוע ידבר, ודאי ראש וראשונים לדבר לגופו של עניין חברי הכנסת ולכן אני אתן להם לדבר ראשונים. בוא נקבע שעה כי בסוף יש לנו עוד כמה דברים לעשות. אני רוצה שכל מי שיבוא היום וירצה לדבר, יוכל לדבר. אם אתה שואל אותי, אני לא מעריך שהדיון יימשך הרבה מעבר לשעה 18:00-17:00 ויכול להיות שיסתיים עוד קודם לכן. אבל קבעת דיון ביום ראשון. שלא תושיב אותנו כאן כל היום. יש לנו עוד משימות. קארין, תודה. לא, לא תודה. מתי אמורים להגיע האנשים הנוספים שביקשנו שיגיעו? מה עם היועץ המשפטי של משרד הביטחון והמשרד לביטחון פנים? חברים, תודה רבה. שאלות והצעות לסדר תמו. אני שואלת שאלה כדי לקבל תשובה ולא כדי לזרוק שאלה לחלל האוויר. איל, אתה רוצה להגיד לפרוטוקול?

אנחנו הזמנו יועצים משפטיים ממגוון משרדי ממשלה ועוד גורמים נוספים בהתאם למכתב של חבר הכנסת קריב. של כולנו. נכון. חלק הגיעו. נמצא כאן היועץ המשפטי של משרד האוצר, עורך דין אסי מסינג. חלק עדיין לא הגיבו וחלק גם ציינו שהם לא יגיעו. נשב עם איל בנפרד ונוסיף אנשים לרשימה. אתה יכול לשבת עם מי שאתה רוצה בנפרד. אתה רוצה שאני אגיד את זה כאן?

מותר לדעת מי לא רצו להגיע? חברים, תודה. לא אמרנו שלא רוצים. אמרו שלא יגיעו היום. לא היום או לא בכלל? אתה לא היית קשוב למה שאמרתי. יואב, אתה לא ברשות דיבור כרגע.

הבעיה היא שאנחנו אף פעם לא ברשות דיבור.

אני רוצה לתת לכם רשות דיבור. אתם צועקים כדי שאני לא אתן לכם רשות דיבור. נו, באמת, מי צועק?

חברים, אני אשמח מאוד שחברי הכנסת ירצו להתייחס לנוסח עצמו, לשינויים בנוסח, לדברים שאמרו כאן המומחים הרבים ששמענו, נציגי המשרדים וכדומה. ראשונת הדוברים שנרשמו חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. אחריה חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. תודה רבה אדוני היושב ראש. אתמול קיבלנו מטעמך את הנוסח החדש ואם למישהו היו ציפיות כלשהן לריכוך כזה או אחר

לי לא היו ציפיות כאלו כי יש לי הבנה עם מי יש לנו עסק, מי הקליינט התבשרנו שאין. צריך להבין מה המשמעויות של הנוסח החדש. זה בעצם אומר שגם עילת הסבירות לא תחול גם על מעשים אבל גם על לא לעשות. זאת אומרת, שר יוכל לא לקבל החלטות של ועדת איתור לגבי מינויים, מה שמעקר תוכן את הטענות של שר המשפטים שוועדות איתור ימשיכו לעבוד על פי קריטריונים.

בהחלטת השר, וזאת מדיניות וזה הנוסח, יהיה אפשר לא לקבל החלטות של ועדות איתור ולא לקבל החלטות של ועדות מכרזים למיניהן. בשורה התחתונה להבנתי זה הופך את ביטול עילת הסבירות להכשרה של עילת השחיתות. צריך להבין את עומק הדברים. זאת לא רק מדיניות הממשלה, אלה לא רק מינויים, אלא זה גם אי-מינויים, אי קבלה של המלצות גורמי מקצוע בהרבה מאוד תחומים כי בסוף זה יבוא להחלטת השר והשר יקבל החלטה כפי שנוח לו. כאן לא יהיו כל כלים משפטיים להתמודד עם האירוע. עוד דבר במסגרת דברי הפתיחה.

אנחנו נדבר לגופו. אני לא מגביל בזמן. אני מאוד כועסת ואני מאוד זועמת על מה שקורה, ואני אסביר. אני שומעת את נציגי הממשלה, את חברי הכנסת, את השרים שזועמים על ההפגנות, על חסימות, על אי סדר, על תוהו ובוהו שאזרחי ישראל עושים. השאלה המרכזית היא מי התחיל את ההליך הזה, מי הגורם שמוביל, מי הגורם שקובע את סדר היום ואת הקצב. אם אתם כל כך חרדים למצב במדינת ישראל, ואתמול שמענו בערוץ 13 את ראש הממשלה שדיבר על המצב הביטחוני שלנו אז קחו אחריות, תעצרו את הטירוף הזה כי תאמינו לי שלאזרחי ישראל יש מה לעשות בחיים חוץ מלהיות בהפגנות. יש להם בית, משפחות, ילדים, עבודה. אי אפשר להתלונן על הרצפה העקומה אם הרקדן הוא לא טוב. האחריות קודם כל, תמיד, היא על מובילי ההליך, על הממשלה, כי היא קובעת את סדר היום. אנא מכם, עשו את בדק הבית ותבדקו למה הגענו לנקודה הזאת. תודה רבה. את רוצה להעיר לשינוי הנוסח? לשינוי הנוסח הערתי. כפי שאמרתי, אתמול בערב ראיתי. הספקתי לדבר עם כמה מומחים גם אני בעצמי נכנסתי קצת לעומק - וזה עוד יותר חמור מכפי שהיה קודם כי זאת לא רק מדיניות, אלה לא רק מינויים,

אני מבין שאת לא תומכת. להפתעתך. אני מבינה את הרצון של הממשלה והשרים להוביל מדיניות, אבל פה זה הופך להיות שימוש פוליטי, שימוש רע בסמכויות ובכוח השלטוני. ברור שאני לא תומכת כי אם אנחנו בודקים לעומק את הנוסח החדש שאתמול הפצת, הוא פותח לנו אופקים חדשים שצריך לדון עליהם ולראות לאן זה יכול להגיע. אמרתי שמדובר גם באי קבלת המלצות ועדות איתור לתפקידים בכירים וגם באי קבלת החלטות של ועדות מכרזים מקצועיות ולכן צריך ללמוד איך המערכת ומה השלכות הרוחב. כפי שאני מבינה וכפי שאני רואה את זה, יש בזה תוהו ובוהו. תודה. אני רק אעיר לפרוטוקול שההצעה הזאת, לפחות ההורדה של "או נבחר ציבור אחר", לדעתי לא מוסיף שום דבר לחוק אבל אני אעיר שכאשר ההצעה הזאת עלתה והוצעה על ידי חבר הכנסת עמית הלוי, גם מומחים ולדעתי גם הייעוץ המשפטי ואם הוא ירצה, הוא כמובן יוכל להתייחס - אמרו שזה לא מוסיף שום דבר להוסיף את המשפט הזה. לגבי נבחר אחר, ראינו את הספין הזה לגבי ראשי רשויות. מלכתחילה היה ברור. אני אפילו לא מתייחסת לזה כי זה משהו שהוא לא רציני. ף של "לרבות", אמירה שנאמרה כאן על ידי מומחים שאמרה שזה מיותר ולא צריך את זה. עכשיו אני שומע שזה פותח חזיתות חדשות. אני לא סבור שזה פותח חזיתות חדשות. אני חושב שזה מבהיר אבל אני לא חושב שזה פותח חזיתות חדשות. מלכתחילה היה ברור שזה משהו לא רציני. תודה. חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. אחריו חבר הכנסת גלעד קרוב, או אם אתה יוצא אני אאפשר לך קודם.

אני ממתין בסבלנות שתוציא אותי. עברתי למוד פסיבי בעניין האישי. השם יעזור. אתמול בפתח הישיבה אני דיברתי על נרצח בג'ת וכפר קרא. מאז היו עוד ארבעה נרצחים בנצרת, ב-ערה, בשפרעם והיום בשעה 10:00 בבוקר בטירה. 120 נרצחים השנה מול 106 בכל שנה קודמת. במקביל, השר לביטחון כלום ושום דבר התראיין גם אתמול וגם היום בבוקר אצל אפי טריגר. שמעתי אמנם באיחור את דברי החכמה. הוא נשאל על התוכנית של סגלוביץ'. הוא אמר שהתוכנית הייתה לשלם פרוטקשן לארגוני הפשיעה, לשלם להם כסף על מנת להשתיק אותם והוא מכיר היטב את התוכניות כי הוא קרא אותן. הקשבתי אחר כך לריאיון כדי להבין אם הוא רציני ואני מבין שאו שהוא לא קרא את התוכניות או שהוא ראה איזה סרט באיזשהו מקום. לקרוא אותן, הוא לא קרא אותן. התוכנית שאני הובלתי אותה בממשלה הקודמת לא עלתה שקל. היא עלתה אכפתיות, רצון לשינוי, רתימה של כלל משרדי הממשלה, רשימה של כל השירות הציבורי למאבק ממשלתי לא פוליטי. מה לעשות, כאשר מדינה רוצה אפשר. כאשר מדינה לא רוצה ולא אכפת לה

שמים על הרצון הזה את הבן אדם הכי פחות מתאים, שקרן, עבריין מורשע. אמרתי אתמול בצער, וראיתי שגם אתה אמרת את דבריך, שזה לא בסדר שלא באו לחפיפה, אבל מי יבוא לחפיפה? שר מחופף? שר מחופף יבוא לחפיפה? מדובר בעבריין שאין לו בעיה לשקר כל הזמן אבל אני עכשיו מדבר איתכם על משהו רציני. ארבעה אנשים נרצחו ב-24 השעות האחרונות ו ב-36 השעות האחרונות נרצחו שישה אנשים. ראש הממשלה לא מינה צוות שרים, הוא לא מינה פרויקטור במקומי. בן גביר מינה פרויקטור. לא צריך פרויקטור במשרד לביטחון פנים.

מישהו שירכז את העבודה הכוללת. יושב כאן היועץ המשפטי של משרד האוצר. מישהו שייקח את העבודה שנעשתה שם בנושא משכנתאות וייקח את העבודה שנעשתה שם בחשבון אפקטיביות ולא יגלגל אותן בחוק ההסדרים ויטפל בנושא המזומן שגלגלו לחוק ההסדרים. צריך מישהו שיעשה את זה וילך למשרד הפנים ויראה מה קורה בעניין הזה של פיקוח עירוני ברשויות המקומיות. לא קשור לשיטור אלא קשור לראייה כוללת של ממשלה. שמעתי את בן גביר אומר היום שזה התשלום לעבריינים. שלא יהיה ספק שמי ששמע את זה, יחשוב שזה מה שהיה.

זאת עבודה קשה, מקצועית שנותנת תוצאות אל מול עבריין מורשע שמעלה כל דבר. הבן אדם שרקד על הדם כשהיה באופוזיציה, עושה את זה כשהוא שר והממשלה שותקת וחבריי לקואליציה רואים את התמונות ושותקים, ואני מדבר על זה לפני שעזבתי את התפקיד. אין פוצה פה ומצפצף. לזכותך, אמרת אתמול אבל מאז עוד ארבעה נרצחו. זה בסדר לשקם עבריינים, אבל לשקם עבריינים במשרד לביטחון פנים? שם לשים אותם?

זה מקושר לסבירות ואני אגיד שתי מילים על סבירות. מדובר כאן על סבירות קבלת ההחלטות של נבחרי ציבור על שרים.

האם באמת רוצים לשחרר לחלוטין שרים? רצינו דוגמה,

אתם רוצים אחת? שרק אחת אני אבחר למרות שיש עוד כמה. אתם יודעים שרוצים לשחרר את איתמר בן גביר מכל ביקורת שיפוטית על סבירות החלטותיו או הימנעות מקבלת החלטה? זה מה שאתם רוצים לעשות. לפעמים מדברים על דברי תיאורטיים. אני שומע אנשים - דרך אגב, אפרופו, אני כן אדבר עכשיו על העניין עצמו מדברים על הסבירות. יושב בזום פרופסור יואב דותן ושולח לכאן חומר. אם באמת היינו ועדה אמיתית ורצינית כפי שצריכה להיות, לא היינו שותלים את מה שעמית הלוי זרק בחצי הדרך. הייתם צריכים להכניס דברים שאנחנו אמרנו פנימה.

לקחת את כל ההצעה של פרופסור יואב דותן ולעשות עליה כאן דיון.

לא עשינו. ודאי שעשינו.

להכניס את זה כאן ושאנחנו היום נדון עליה כי זו הצעת חוק מטעם הוועדה ואני רוצה לדון עליה. אתה מדבר על הצעה לסדר הדיון ואתה גם אומר דברים לא נכונים על סדר דיון לדיון. הגיע לכאן יואב דותן, אמנם לדבר בזום אבל הגיע. ביקשתי ממנו לדבר והוא אמר שהוא לא מבין על מה עוד יש לו לדבר כי הוא דיבר לפני הקריאה הראשונה. הוא הסביר. אני שאלתי אותו מה ההסבר והוא נתן הסבר על ההבדל.

שאלו אותו כאן חברי כנסת במשך זמן לא קצר שאלות על הנוסח שהוא הציע, על הנקודות שעולות ממנו. בסופו של דבר מציעים נוסח. יש דרך בעבודת ועדה, יש נוסח מטעם יושב ראש, זה מה שכתוב כאן, יכולים להציע ולהגיד ולנמק את עמדתם חברי הוועדה. יש גם הנמקת הסתייגויות לדברים שאתם רוצים אבל להגיד שלא דנו במה שהציע יואב דותן, בסוגיות שלו - - - נתת לו לדבר אבל לא היה דיון אמיתי. אני התחלתי לומר שאני פונה לחבריי בוועדה, לא לכל דבר שכתוב בהצעה של פרופסור דותן אני מסכים, אבל ההצעה שמה נושא אחד שעלה כאן כל הזמן,

אצל מרבית המומחים. אני לא אגיד כולם. מרביתם. מרבית המומחים באו ואמרו גם הייעוץ המשפטי לוועדה אמר את זה בואו נתחיל לדון בסעיף הראשון לפני הפטור, בואו נדון בחובה, בחובה של הרשות לנהוג בצורה עניינית ושקולה לפי אותו נוסח של יואב דותן. אני מאמץ את אותו סעיף פתיח. בוא נדון עליו. אני מבקש לדון עליו. בכבוד. אתה אומר בכבוד, אני מבקש דיון על זה. אני לא אומר לך מה לומר ומה לא לומר. אתה מדבר הרבה זמן על אופן הדיון. אתה רוצה שאני אגיד לך למה אני חושב שזה לא טוב? אני מוכן לנהל איתך על זה דיון. אתה מבין שזה לא הדיון. יואב, אתה מסכים לזה? אתם רוצים עכשיו שאני אסביר?

בבקשה.

אני אומר שלפני שדנים בפטור, בואו נדון בחובה. אני אומר שבסעיף אחד יהיה רשום שהחובה של הרשות לנהוג בהגינות ללא משוא פנים, ללא אין לי את זה כרגע מולי בסעיף הזה אני רוצה לדון. אני בעדו.

כי בכל ההצעה הזאת, ויש הצעות נוספות שהן גם מטעם הוועדה - - - גם דברים שאמר היועץ המשפטי

אני רוצה על זה לדון ולא לדון על הדבר הזה. אני אסביר לך. תסביר לי את התהליך. הייתי בוועדת חוקה איזה יום-יומיים. אני אסביר לך. אני אומר לך שגם לפני הקריאה הראשונה עלו - - - דרך אגב, פעם ראשונה אני מדבר. זה לא נכון. גם לפני הקריאה הראשונה וגם בין הראשונה לשנייה ולשלישית, הסוגייה הזאת של האם לקבוע את החובה או לא לקבוע את החובה עלתה עוד לפני קריאה ראשונה, אפילו בדברי ההסבר. נתנו לה תשובה מסוימת. החלטנו לא לכלול את זה בקריאה הראשונה וגם נימקתי. אני ודאי נימקתי, אחרים נימקו ואמרו למה לא לעשות את זה ולמה זה לא נכון. אתה חושב שעדיין כן צריך, אתה רוצה שזה יהיה נוסח מטעם הוועדה, אתה יכול לנסות לשכנע. זה מה שאני עושה עכשיו. הכול בסדר, אבל כל פעם אני רוצה לדון, אני רוצה לדון תסביר למה אתה חושב שצריך את החובה הזאת. אני ברור לחלוטין. אני רוצה שייקבע בסעיף, לפני כל הדברים האחרים, בסעיף החובה על מי שיש לו את הסמכות, מה הם הפרמטרים עליהם הוא צריך להפעיל את הסמכות. אני מאמץ בהקשר הזה את הסעיף הראשון מההצעה של יואב דותן.

אני אקריא אותה ונקיים על זה דיון. אני בעד העניין הזה. יש לי את זה כאן. זה גם מופיע בדבריו של היועץ המשפטי ובמסמך ההכנה הראשון. יש שני דברים שפרופסור דותן מדבר עליהם. האחד, אמירה כללית. "רשות מינהלית תמלא את סמכויותיה ותפקידיה בהגינות, בשוויון ובתום לב, ללא משוא פנים וללא שיקולים זרים תוך הפעלת שיקול דעת ותוך שמירה על טובת הציבור". זה בעצם מתייחס לשורה של עילות. ספציפית לנושא של הסבירות הוא לוקח את המבחן של הסבירות ואומר ש"רשות מינהלית תקבל החלטה מינהלית לאחר שנתנה משקל ראוי לכל אחד מהשיקולים הנוגעים לעניין ובכפוף לאמור בסעיף זה". זאת אומרת, הסבירות האיזונית, מה שנקרא. הוא אומר לקבוע את החובה.

העילות המרכזיות המינהליות

שוויון וכן הלאה וספציפית לעגן את החובה לנהוג בסבירות. אני מבין שכולם מסכימים. לא, לא כולם מסכימים. אני גם הסברתי למה לא. אתה רוצה שאני אענה? אני אוכל לענות אבל אני מעדיף לחכות לתורי ולדבר. אני יכול לדבר בהתחלה, אבל חשבתי לדבר אחר כך. אני אסכם את דבריי. אני מבקש לקבוע בהצעת חוק שהיא מטעם הוועדה אני חוזר, זו הצעת חוק מטעם הוועדה ואם היינו בתהליך רגיל, ראוי ונכון בהצעת חוק מן הסוג הזה, ואני שוב אחזור על סעיף 80, אני פונה שוב לייעוץ המשפטי של הכנסת ושל הוועדה, על כל המתרחש שראינו כאן ההליך הזה הוא איננו נכון. זה הליך שקשור לסמכותה של הממשלה. האירוע הזה, לא קיבלנו התייחסות נוספת מטעם היועץ המשפטי. שמענו דבר אחד או שניים בעניין הזה והיינו רוצים התייחסות נוספת מאז אותה חוות דעת ראשונית שהייתה בתחילת ההליך עת יודענו על היועצים המשפטיים ואז קיבלנו חוות דעת כללית. אני מדבר על זה ולא רק אני אלא גם אני, גם גלעד קריב וגם כולנו, לצורך העניין כל האופוזיציה, ובמקרה הזה, ברשותכם אני כן מבקש ודורש את זה בכתב. אני אומר אל מול הנתונים האלה ולא אל מה שהיה לפני חצי שנה או פחות. בהקשר הזה אני רוצה להזכיר שהיועצת המשפטית לכנסת הוציאה גם עכשיו, לפני כשבוע או שבועיים, מכתב תשובה לפנייה של חבר הכנסת קריב ספציפית על העניין הזה בו היא חזרה על עמדתה בסוגייה. אני מציע לראות את הפרוטוקולים שהיו, את המומחים שהגיעו, את האמירות שנאמרו ועוד חוות דעת. זאת הבקשה שלי כי אי אפשר להגיד שהכול אותו דבר, מה שהיה כאן לפני שבוע או לפני שבועיים. עובדתית זה פשוט לא נכון. אני אעביר ליועצת המשפטית לכנסת. תודה רבה חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. מאחר שיואב העלה את זה ואני חושב שזה גם אולי יותר נכון מבחינת ניהול הדיון, אני הייתי רוצה להתייחס בפחות מחצי מהזמן כי רוב הדברים נאמרו. גם בנוגע לסוגייה הזאת, רוב הדברים נאמרו. אני כן רוצה לעשות אזכור מחדש של הסוגיות שעלו, מה היה הרציונל ואני מזכיר לכולנו מה היה הרציונל לפני הקריאה הראשונה. חלק מהדברים נאמרו בין הראשונה לשנייה והשלישית. באמת סוגייה של קביעת החובה שעליה דיבר יואב, עליה אני רוצה להגיד בקצרה. הרציונל של קביעת החובה במסגרת הסדרה כוללת של סדרי מינהל או הסדרה חלקית של סדרי מינהל, הרציונל הזה הוא אחד. אני חושב שכאשר אנחנו עוסקים בחוק יסוד: השפיטה ולא בחוק סדרי מינהל, ואנחנו עוסקים בפתרון בעיה יכול להיות שאתם לא מסכימים לבעיה אבל בעיה ש-64 חברי כנסת רואים אותה ולדעתי גם עוד כמה חברי כנסת שהצביעו אחרת רואים אותה כבעיה שבית המשפט מתערב בסבירות של נבחרי ציבור. הדוגמאות הובאו ולא צריך לחזור עליהן. פרס ישראל. על זה שווה לשרוף מדינה שלמה? תודה רבה. נאמר בדיונים בוועדה, לרבות על ידי חבר הכנסת גלעד קריב, בנוכחות פרופסור יואב דותן, שלארה אל-קאסם לא היה סבירות. מה לעשות שבמאמרו של יואב דותן על פסק הדין בעניין לארה אל-קאסם נאמר ששלושת השופטים קבעו שההחלטה בטלה כי היא לא נמצאת במתחם הסבירות. אני מזמין את כולם לקרוא את פסק הדין. על איזה עילה נפסל העניין. אני באמצע דבריי ואתה הדובר אחרי. לכן אני אומר שהחלטות רבות ובוודאי הערכאות הנמוכות עסקו כמעט רק במתחם הסבירות והחלטות אחרות שנאמר עליהן שחלקן סבירות וחלקן לא, היה כאן הרבה מאוד. בסופו של דבר הכלל שמנחה את נוסח הוועדה לקריאה ראשונה, הכלל שהנחה אותה היה שאנחנו מנסים לפתור בעיה. ביצירת בעיה גדולה יותר. הבעיה היא שכל שמה שהוא לא כמוכם, אתם מנסים לפתור את הבעיה הזאת. אני קורא אותך לסדר. תקשיב במקום לקרוא אותי לסדר. דווקא דבר שהוזכר, כולל גם חלק מניירות העמדה שנכתבו, אי אפשר לאחוז בחבל משני קצותיו. בשיטת משפט של הקומן-לאו, של המשפט המקובל, בית המשפט יוצר דינים באמצעות פסיקותיו והפרלמנט, כל זמן שזה לא מפריע לו, לא מתערב. כשזה מפריע לו, הוא מחוקק ואומר את דברו. אז הוא אומר את דברו כמענה לפעולות של בית המשפט. אי אפשר לבוא ולומר שאצלנו כל סדרי המינהל מוסמכים בקומן-לאו ובית המשפט ימשיך לעשות בהם כבשלו וכאשר אנחנו ננסה להגיד לו אמירה נקודתית כמו שמע, הגזמת - אז לא, אתה לא יכול לעשות את זה עד שאתה לא מסביר את העניין כולו . אבל אתה לא אומר לו הגזמת. אני כן אומר לו הגזמת.

אתה לא אומר. אתה אומר לו: אתה לא תתערב. קארין, אני באמצע דבריי.

אני אומר לו הגזמת ואני אומר לו שהמעורבות שלך לגופן של החלטות וכניסתך לנעלי הרשות הנבחרת במדינת ישראל עברה את הגבול, ואם היית מגביל את עצמך כמו שהציעו רבים וטובים במשך שנים רבות, לרבות יואב דותן ואחרים, אז אולי לא היינו צריכים לחוקק אבל אנחנו נאלצים לחוקק כי אתה לא ידעת להגביל את עצמך. זה מה שאנחנו אומרים לבית המשפט. אולי כדאי לכתוב, ואם אנחנו עוסקים בחוק יסוד: השפיטה, היה מקום לחשוב במסגרת הסדרה כוללת, לכתוב שפסקי הדין של בית משפט העליון חייבים להיות סבירים. זאת חובה שלא כתובה בשום מקום בחוק. אין קביעה בשום מקום בחוק יסוד: השפיטה שבית המשפט צריך לתת פסקי דין סבירים. אז מה, הוא לא צריך לתת פסקי דין סבירים? הוא אכן גם לא נותן פסקי דין סבירים. פסק הדין מאתמול הוא לא סביר. אבל אנחנו באים ואומרים שסביר או לא סביר, פסק הדין מאתמול הוא פסק דין ונתמודד איתו כפסק דין. אותו דבר לגבי הממשלה. אם בחוק יסוד: הממשלה או בחוק סדרי מינהל ירצו לקבוע במסגרת הסדרה כוללת כל מיני חובות מינהליות באיזונים נכונים על הממשלה, כאן יש לנו בעיה קשה שבית המשפט לא הגביל את עצמו במשך הרבה שנים למרות הרבה מאוד איתותי אזהרה ולכן אנחנו נאלצים לעשות זאת בחקיקה. זה נכון לגבי סוגיה של מדוע לא לקבוע את החובה בחוק וזו הייתה ההנמקה בגללה זה לא נכנס בנוסח בקריאה הראשונה למרות שהדבר עלה לפני הקריאה הראשונה. זה לא נכנס כי אתם לא רוצים להכניס. אני מנסה לשכנע להכניס.

הצביעו על זה חברי הוועדה.

לפי כל חוות הדעת המקצועיות, 95 אחוזים מחוות הדעת המקצועיות, צריך לעשות את זה. ניסית לשכנע.

מי שישכנע יותר, יצביע בעד. יכול להיות שהיית משתכנע אם היה הליך אחר שעובר כתזכיר חוק ממשלתי. היית שומע עוד אנשים שלא חשבת עליהם. לא אותי אלא אנשים אחרים.

חוק השתיקה הקיים. אני מבקש להוציא אותו. הערה לדברים שאמרת. במחילה, אין דבר כזה.

זה לא עובד כך. תשאירו אותו. שיסבירו לו את הכללים. ההבחנות שעלו, כולל בהצעה של פרופסור דותן ואחרים, הבחנה בין מדיניות לפרט, הבחנה בין החלטות פרטניות לכלליות, הבחנה בין סבירות לאי סבירות קיצונית, לכולן יש מקום בעולם התיאורטי העיוני. הסיבה לא לנקוט אותן והיא בדיוק הסיבה עליה דיבר גם השופט סולברג במאמרו, היא הסיבה שהן לא עובדות בעולם האמיתי.

אתה יכול להגיד' לבית משפט תתעסק רק באי סבירות קיצונית ואז תמיד,

יהיה אצלו קיצוני. זה נמצא בידיים בהגדרה סובייקטיבית של השופט. כך לגבי מהי מדיניות ומה לא. על בסיס מה אתה אומר את זה? אני אומר את דעתי. אבל דעתך לא נתמכת. אפילו פרופסור דותן, כאשר נשאל ספציפית לגבי לארה אל-קאסם,

נשאל בדיון לפני הקריאה הראשונה, שאלתי אותו האם החלטה בעניין לארה אל-קאסם היא החלטת מדיניות, לארה אל-קאסם, אותה פעילת BDS שלא נכנסה לארץ ובית המשפט ביטל את החלטת השר בין היתר על פי שיקולי סבירות. האם ההחלטה בעניינה היא החלטת מדיניות או החלטה פרטנית. הוא ענה: החלטה פרטנית. אמרתי, אוקיי, אני מסכים, זאת אכן החלטה פרטנית. אמרתי שאם השר חושב שפרט אחרי פרט זה הופך למדיניות, מתי גרגר חול הופך לערמה, פרט אחרי פרט אחרי פרט הופך לערמה, אז מתי זה הופך לערמה? מתי השר יכול להגיד,

זאת המדיניות שלי, אתה מונע ממני ליישם באופן פרטני אבל כל פעם פרט אחרי פרט את המדיניות. התשובה שאמר פרופסור דותן בדיון הראשון הייתה שיעלה את זה להחלטת ממשלה. אז לכאורה התשובה אומרת שהחלטת ממשלה בהחלטות פרט תהיה חסינה. זו הייתה ההבנה הפשוטה של מה שפרופסור דותן אמר.

שבוע לאחר מכן הוא מגיע לכאן לוועדה ואומר שהחלטת הממשלה גם בנושא פרט לא חסינה. אז מה זה עוזר לי? אז איך אני מצליח לוודא שבתי המשפט לא פרט אחרי פרט הורסים לי את המדיניות בתחום ההגירה, בתחום ה-BDS, בתחומים אחרים. אני לא יכול ואז שוב הפכתי את בית המשפט לקובע מדיניות ויצרתי את הבעיה מתחילתה. לכן כל ההבחנות האלה שאם הייתי יודע או הייתה לי דרך לוודא ששופטים יודעים להעביר את הקו נכון, בין סבירות לאי סבירות קיצונית, שעל זה תילי תילים של קולמוסים נשתברו על כך שהם לא יודעים לעשות את ההבחנה הזאת. אם הייתי יודע שהם יודעים להבדיל בין החלטות מדיניות להחלטות פרטניות ולא להתערב בהחלטות פרטניות עד שזה הופך למדיניות, ניחא. הם לא יודעים לעשות את זה. לכן אין מנוס. באמת אין מנוס מלהעביר את הקו במקום הגיוני. זה לגבי הכלל והפרט, המדיניות וכל הדברים שעלו. בכל הנוגע להגנה על הפרט ובנוגע להחלטות מסוגים שונים שהם פרטניות לפי טבען, אני ביקשתי גם מהיועץ המשפטי לממשלה וגם מהייעוץ המשפטי לוועדה, ויש ויכוח אמיתי ואני שם אותו על השולחן. אני עוד לא נתקלתי היו לנו ויכוחים על מקרים ספציפיים במקרה שבו זכותו של פרט נפגעה ובית המשפט עומד חסום ואין לו מה לעשות. בדרך כלל כאשר זכות של פרט נפגעת, עוברים למבחני המידתיות ואני אפילו לא מדבר על המבחנים המינהליים האחרים, חובת השוויון המינהלי, על ההליך התקין, על זכות חובת השימוע. הוצגו כאן רבים מהמבחנים וכולם מוזמנים לעיין בספרי המשפט המינהלי של דפנה ברק ארז ואחרים. יש רשימה ארוכה של עילות ביקורת מינהליות שעומדות, כמעט כולן, חלקן בהחלטות שנוגעות לכלל, בהחלטות שנוגעות לפרט יש עליהן עוד תוספות כמו המידתיות ואחרים. מבחינתך מה המטרה? בהחלטות בהן יש שאלות שבשבילן אנחנו ממנים שר שיחליט אותן, בגלל חשיבותן, בגלל העקרון הדמוקרטי, בשאלות הללו אני רוצה שבית המשפט יוכל להגן על פרט. אני לא רוצה שבית המשפט יוכל לנהל את המדינה. זה ההבדל בין עילת המידתיות לעילת הסבירות.

מתרשם מהתזה. אני שמח מאוד שאתה מתרשם מהתזה. אני רוצה להגיב לה. עוד שנייה אתה תגיב. כל עוד אתה יכול. הדבר הנוסף שעלה גם בדבריו של היועץ המשפטי, סוגיית המינויים. זו אחת הסיבות בגללן המשפט הזה הוסף. סוגיית המינויים היא בלב ליבה של הסמכות השלטונית. אני חושב שהסמכות למנות, לא למנות, לפטר נושאי משרה, מנכ"לים וכדומה, היא א'-ב' של המינהל הציבורי בכל מקום. אני מזכיר שגגם בנושא הזה, פרופסור דותן, עם כל הצעתו המרוככת או לא מרוככת, שהוא הציג כאן, כתב על פסק דין דרעי השני ושוב, החוק לא נוגע לו כי הוא לא עסק שם בסבירות ואפילו על פסק דין דרעי השני הוא אומר שהליך ההדחה שנעשה על ידי בית משפט לנושאי משרה, אין לו שום אח ורע בשום מקום בעולם. גם של שרים, בוודאי. המקרה שם היה שר. אתה מצטט את דותן. הוא דיבר על שרים.

אמרתי אפילו על איזה מקרה הוא כתב את זה. הוא אמר שאין לזה אח ורע בעולם. הוא לא דיבר על היועצת המשפטית. הגיע לכאן פרופסור פרידמן ודיבר על חשיבות, דווקא להדגיש את תחום המינויים, דווקא כיצד ההליך הזה פוגע ביכולת למנות מינויים. הוא גם אמר שתהיו רגישים, זאת לא תקופה רגילה.

הוא הזכיר לנו באיזו תקופה אנחנו נמצאים. הוא לא אמר בן גביר, הוא לא אמר סמוטריץ', אבל הוא הזכיר את התקופה. דבר אחרון ובזה אסיים כי לדעתי מה שאמר יואב השני שנכח כאן בוועדה הרבה זמן, יואב סגלוביץ', אני חושב שהוא בסופו של דבר ליבת העניין. לפני שנה במשרד לביטחון פנים ישב יואב סגלוביץ'. אם במקום להתמנות לשר לביטחון פנים,

איתמר בן גביר היה מתמנה להיות שופט בבית המשפט העליון או אפילו שופט בדרגה נמוכה,

לערערים, מי שהיה בוחן את סבירות החלטתו של יואב סגלוביץ' והיה פוסק אחרון בעניין היה איתמר בן גביר. אם הטיעון הוא פרסונלי, זה לב העניין. זה כמו תיקון פקודת המשטרה. אמרו מה אתם רוצים, בסך הכול מדיניות ואז ראו מה עושים כאשר עושים תקלה והאירוע הוא תקלה. אנחנו יושבים כאן באירוע של תקלה. תקלה ציבורית. יש תקנה כזאת. הוא תקלה ציבורית.

בצורה ברורה. בסופו של דבר כאשר מקלפים את כל הטיעונים, וזו גם הסיבה שמסבירה מדוע אנשים כמו גדעון סער ויאיר לפיד שבעבר תמכו בתיקון עילת הסבירות ובצמצומה כפי שאנחנו מציעים, פתאום נסוגו. לא כפי שאתם מציעים. ממש לא. תבדקי באתר. אתה כל פעם חוזר על השקר הזה וחושב שבסוף זה יהיה הנכון. מה לעשות, זה לא נכון, זה פייק.

הדבר היחיד שאני אומרת לך זה לא לשקר. מיכל, את בקריאה ראשונה. לפחות בדבר אחד אני שמח שבמעבר המפלגות הרציף שעשית מהליכוד לתקווה חדשה - - - איזו רמה אנחנו יורדים כאן. מיכל, אנחנו מרוצים שאת אצלנו. אני פשוט לא נמצאת עם שקרנים. מיכל, נא לא להפריע. לא נמצאת עם שקרנים. תודה.

אני שמח שבמעבר המפלגות הרציף - - - כן, כי אני לא נמצאת עם שקרנים. תני לי לסיים את המשפט. כולם רוצים אותה. היא כל כך מוכשרת. היא קטעה אותי באמצע. אבל למה ברמה האישית? היא קטעה אותי באמצע בהתייחסות אישית ואמרה שאני משקר. היא אמרה כמה וכמה פעמים. אתה פשוט לא הקשבת. אמרתי שאני שמח שבמעבר המפלגות הרב שלך מהליכוד לתקווה חדשה ואחר כך ל-יש עתיד,

כי כל המפלגות הללו תמכו בביטול עילת הסבירות. דבר אחד אידיאולוגי נותר לך שהוא ביטול עילת הסבירות. האידיאולוגיה שלך היא... זו האידיאולוגיה שמנחה אותך. אל תטיף לנו מוסר. לא מפריע לך שראש הממשלה שבהסדר ניגוד העניינים שלו כתוב שאסור לו לעסוק בסוגיות משפטיות כיוון שיש לו כתב אישום. מירב, אני קורא אותך לסדר. יש גם עבריין שאמר שלא יחזור לזירה הציבורית ובכל זאת הוא חוזר. מיכל, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. הוא לא מקדם פתרונות ליוקר המחייה אלא רק הנושאים המשפטיים שאסור לו לעסוק בהם. לפי הסדר ניגוד העניינים שלו לקדם נושאים משפטיים. מירב,

זה ביזיון. ועדת חוקה, סעיף 193, תקלה ציבורית, בוטל. היה סעיף בו כתוב: "העושה מעשה העלול להביא לתקלה ציבורית, דינו מאסר שלוש שנים". איזה מזל.

סעיף לא סביר בכלל. מ-2008. תודה. אני אסיים ואומר שבסופו של דבר, וזה באמת הוויכוח, אם אתם הייתם בשלטון, הייתם חושבים, כפי שאמר ראש מפלגתך יואב שבעיניי זה חוקי ולכן הכול בסדר. כאשר אנחנו בשלטון, אתם רוצים שיהיו לנו שומרי סף. גם לנו. גם לנו היו שומרי סף ובשונה מכם כיבדנו אותם. קארין, אל תכריחי אותי לקרוא אותך לסדר.

לכן הסיטואציה, אם בית המשפט העליון היה דומה בהרכבו להרכב הקואליציוני, אנחנו היינו באופוזיציה ואתם הייתם בשלטון כל עמדותיכם היו מתחלפות. אנחנו יודעים את זה כי ראינו את זה. אני מנסה להציע הסדר שהוא עיוור לשאלה מי בקואליציה. מה זה עיוור. עיוור? כל המהות של זה אלה המינויים הפוליטיים שאתם רוצים לעשות. הוא לא עיוור. אני קראתי את ההסכמים הקואליציוניים. מי שינהל את מדינת ישראל, נבחרי הציבור. כדי לעשות את התפיסה העבריינית של חלק מהאנשים, צריכים לעשות את זה. לא רוצים פיקוח ובקרה.

יואב, אל תכריח אותי לקרוא אותך לסדר. סיימתי את דבריי. חבר הכנסת גלעד קריב באדיבותו הסכים לאפשר לחברת הכנסת טטיאנה מזרסקי לדבר קודם כי היא צריכה לצאת.

תודה רבה. תודה גם לחבר הכנסת גלעד קריב. אני חייבת לעבור לוועדת הבריאות. היה לי מאוד חשוב להגיע לכאן ולומר דברים שיוצאים מהלב. כואב לי מה שקורה במדינה שלנו. כואב לי שהצעירים מחפשים דרכים לעזוב את המדינה. המשקיעים מוציאים את ההשקעות והכספים שלהם מהעסקים בארץ כי דואגים ממה שקורה במציאות שלנו. דואגים לכך שאין יציבות. אנחנו יודעים שהרבה השקעות מחוץ לארץ מושקעות בהיי-טק שלנו, ההיי-טק שהוא 40 אחוזים מכלכלת המדינה ו-80-70 אחוזים של ההשקעות מתבססות על השקעות מחוץ לארץ. אין אמון במערכת בישראל, אין אמון הציבור במערכת שלנו, אין אמון של האזרחים במערכת שלנו והציבור יוצא להפגין. אני אף פעם לא הייתי חסידה של הפגנות. מעל חצי שנה, מאז 31 בדצמבר, כמעט כל מוצאי שבת אני יוצאת להפגנות. זה לא במנטליות שלי וזה לא היה בחינוך שלי אבל אני לא יכולה להישאר בבית כי אני רואה שאנשים שהשקיעו את עצמם, פטריוטים אמיתיים, יוצאים לרחובות ולא מסכימים עם מה שקורה כאן. למה הם לא מסכימים? כי אתם לא מקשיבים להם.

נבחרתם בדרך דמוקרטית, אבל אתם מתנהגים כדיקטטורים ואלה לא סיסמאות. אתם לא מקשיבים. אתם נותנים לנו זכות דיבור אבל עושים מה שבא לכם. אני כבר לא מדברת על ביטול אלא על צמצום עילת הסבירות שמצביעה על כך שאתם מתכווננים לעשות משהו שהוא לא סביר ואי אפשר לסמוך על זה. זה יפתח דלת לשחיתות, זה יפתח דלת לפגיעות בזכויות הפרט, זה יפגע בהחלטות שהן לא סבירות אלא שרירותיות. בבקשה, תעצרו. תעצרו כי אנחנו נאבד את העתיד שלנו. הצעירים, אנשים איכותיים, יעזבו את המדינה ולא יהיה לנו כאן עתיד. מי יישאר כאן? אלה הדברים שהיה לי חשוב לי לומר אותם. תודה רבה חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי. חבר הכנסת גלעד קריב. צוהריים טובים. אני לא אפתח במעין הצהרת פתיחה. אני מבקש לומר שני משפטים שלא מן העניין. אני מצטרף לחברי יואב סגלוביץ' בהצבת הטבח, אין מילים אחרות, שמתנהל ברחובות היישובים הערביים ורק הולך ומתגבר. אני אומר דבר קשה אבל אני עומד מאחוריו. אני לא רק חושב שהשר לביטחון לאומי חסר יכולות להתמודדות עם העניין, אלא אני חושב שלעומקו של דבר הוא לא מוטרד. זה אפילו בשוליים משרת את סדר היום הלאומני והגזעני שלו. אלה דברים קשים אבל הם צריכים להיאמר. השר לביטחון לאומי לא מתכוון לעסוק בסוגייה הזאת והסוגייה הזאת משרתת את סדר היום הגזעני שלו. הדבר השני שאני מבקש לומר. היום, בדרכם להיכנס למשכן הכנסת חברינו נציגי מחאת ההיי-טק, עמדו ברגע המוזר והמופרך בו אנשי משמר הכנסת מבקשים מהם להסיר את המדבקות על כיסוי הלפטופ, שכל מה שכתוב עליהן זה היי-טק למען ישראל חופשית בארצנו. אם מישהו צריך לראות איך תרבות שלטונית מחלחלת למטה, איך בסוף המציאות מוכתבת לא רק ממה שנכנס לספר החוקים אלא מרוחה של התקופה, צריך להסתכל על האירוע הקטן הזה שמצטרף להוראות שמאבטחים ומאבטחות ברכבת אומרים לנוסעים ונוסעות שהיא לא יכולה להיכנס עם החולצה הזאת, אתה כן יכול להיכנס עם החולצה האחרת.

אנחנו ברגע מטריד מאוד, לא רק מבחינת החקיקה אלא מבחינת התרבות הדמוקרטית. ההבנה שלנו איך צריך להתנהל מרחב משותף שבו יש ריבוי דעות. אני לא מתכוון לעבור על העניין הזה לסדר היום. לא יכול להיות שמשמר הכנסת יפעל בדרך הזאת. זה נכון לצד הזה, מחר יבקשו מנציגי קהלת להוריד את המדבקה של קהלת. שלחו לי תמונה. לפני כמה ימים ישבו כאן נציג מחאת ההיי-טק עם לפטופ שיש עליו מדבקה היי-טק למען ישראל ולידו נציג פורום קהלת עם מדבקה של פורום קהלת. לאן הגענו?

ממש לא. בעיניך לא. למה זה לא אקוויוולנט? זה לא לדיון. אני לא מאשר דיון לגופו של אדם. הוא לא יכול להגן על עצמו.

בסדר. אביעד, אני חושב שגם אתה היית צריך להיות מוטרד ממה שאמרתי עכשיו. אביעד, לא מתאים לך.

אני לא ארשה לתקוף כאן בן אדם בגלל הארגון שלו. להיפך. התקיפה שלכם כנגד פורום קהלת עבר את כל הגבולות.

הוא לא יכול לענות לכם. להיפך. כל כך עצוב שאתה אף פעם לא מקשיב. לגופם של דברים. אני חושב שהמהירות בה החקיקה הזאת מקודמת קשורה לעובדה שככל שאנחנו יושבים כאן, תמיד בדיונים בכנסת חברי כנסת גם חוזרים על הטיעונים ואתה שומע מומחים שבעצם אומרים את אותו הדבר בכמה גרסאות, זה טבעו של דיון בכנסת, אבל ככל שאנחנו מבלים יותר ויותר זמן בחדר הזה, חומרת החקיקה המוצעת הולכת ומתבררת. היה איזשהו רושם מוטעה בציבור, ובעיניי זה אחד מהנזקים שבתהליך בבית הנשיא ואני מזכיר שאנחנו בניגוד לישראל ביתנו לא התנגדנו לעצם קיומו והיום בדיעבד, אחד הדברים שקרו בתהליך הזה הוא שבציבור נוצר איזשהו רושם שחקיקת עילת הסבירות זה הילד הצעיר במשפחה, שעוצמת הנזק היא לא דרמטית, שהיו קרובים לסיכומים, שאפשר לחיות עם זה, שיש כאן חימום מנועים של המחאה על ניוטרל לקראת הדברים הבאים. ככל שעובר הזמן מתברר עד כמה המרכיב הזה ברפורמה המשפטית הוא מרכיב מאוד דרמטי וככל שמגיעים לכאן יותר מומחים, כולל כאלה שביקרו את הרחבת השימוש בעילת הסבירות ואת הרחבת גבולותיה ובאים ואומרים לא לילד הזה פיללנו, ואני עוד מקווה שכבוד השופט העליון סולברג ימצא את הדרך לומר משהו, האם השימוש המוגבר בשמו בשבועות האחרונים כאן בחדר נעשה באופן ראוי או לא, אבל די בחברים האחרים שדיברו. החקיקה הזאת היא חמור המאוד, היא עתידה להקרין על דברים מאוד מאוד משמעותיים בתקינות הפעילות של השירות הציבורי במדינת ישראל, באיכות קבלת ההחלטות, בניקיון הכפיים של קבלת ההחלטות. אדוני, אני מבין את האמירה שלך לגבי הרצון שלכם לתקן ומכאן אין צורך לעסוק בחובה אבל אי אפשר להתעלם מדבר אחד והוא שהחובה הזו נוצרה בפסיקתם של בתי המשפט.

אני אומר את דעתי. החובה הזו עוגנה בדין הישראלי. יש חוק שקובע חובה? החובה הזו עוגנה כיתר העילות המינהליות האחרות בדין הישראלי על ידי הפסיקה. יש לה מקורות השראה מהמשפט המקובל, במיוחד במשפט האנגלי. אנחנו יודעים הכול. יש לה התייחסויות מסוימות. בגדול העילות המינהליות עוגנו בדין, הן לא יציר כפיה של הפסיקה הישראלית אבל הן עוגנו בדין הישראלי, בוודאי עילת הסבירות, מכוח הפסיקה. לכן כאשר באים ועוסקים בתיקון לשיטתך, בהגבלת היכולת של בתי המשפט מעגני העילה לעסוק בעילה הזו בהקשר של המעשה של הדרג הנבחר, הממשלה או השרים, בפועל המשמעות היא שבעצם מסירים את החובה הזו מעל הממשלה ומעל השרים. אם הייתם עושים תיקון ראוי, תעזבו את חוק סדרי המינהל, אבל כמו שלמשל הציע פרופסור דותן אני לא מתייחס כרגע אם אני תומך בעמדתו או לא אם אתם הייתם באים ואומרים שאנחנו מדברים רק על עילת הסבירות ולא על יתר העילות, אבל מכיוון שאנחנו בחרנו לצמצם את העיסוק השיפוטי בעניין, אנחנו מעגנים את הזכות הזאת בחקיקה ראשית וגם יוצרים מנגנונים נוספים או מנגנונים חליפיים לביקורת השיפוטית,

לבוא ולטעון שהעיסוק רק בתחימת גבולות בתי המשפט - מה זה תחימת גבולות? זה הוצאת בתי המשפט מתוך הטריטוריה של עיסוק בנושא סבירות הפעולה של הממשלה ושל השרים - לטעון שזה לא בפועל הסרת החובה או לפחות החלשת עוצמת החובה, זאת היתממות. זאת היתממות, זה זיוף שכולם יכולים לראות אותו. בעיניי אין אדם הגון עם מעט שיקול דעת שלא יאמר שזאת המשמעות של הדברים. עצם הסירוב שלכם לעגן את החובה בחקיקה כבר מיד על מגמתכם. תראה אדוני. מכיוון שמדובר בהצעת חוק מטעם הוועדה, אפשר עוד להציע. אנחנו נדבר בינינו חברי האופוזיציה אם אנחנו נחשוב שיש מקום גם להציע נוסחים ואז לדון בהם וכולי. אבל חייבים רגע להבין דבר אחד ברור כי זו הצעה שמשותפת לכולנו גם אם חלקנו נתנגד לה. בסופו של דבר,

מדברי המומחים וגם מהדברים של הייעוץ המשפטי, עלה שהסוגייה והדיון שלנו מתנהלים בשלושה צירים או בשלושה מרחבים. האחד הוא השאלה של האם הביקורת ששיפוטית תסויג להחלטות של הממשלה במליאתה או גם להחלטות של שרים בודדים. הציר השני הוא הציר של ההבחנה בין המדיניות הכללית לבין ההחלטות הפרטניות. הציר השלישי הוא האם אנחנו מבקשים להחזיר אותנו לעידן של טרום דפי זהב, לעידן עילת הסבירות בהקשר של פעולה שרירותית, גחמנית, קפריזית או שאנחנו מבקשים להסיר לגמרי, אנחנו לא חוזרים ללפני ימי הנשיא ברק אלא בכלל מבטלים את העילה הזאת בהקשרם של אותם דרגים. בצורה לא מפתיעה לצערנו, כי אנחנו מבינים את הכיוון, אבל בצורה שצריך לומר אותה כדי שהציבור יבין, בשלושת הצירים הללו אתה, כי זו החלטה שלך ביחד עם הממשלה - - - 64 חברי כנסת שהצביעו. בסדר גמור. אתה והקואליציה. בסדר? אתה הרוח החיה. אתה יושב ראש הוועדה.

זה נוסח שהצעת בוועדה. אתה בשלושת הצירים הללו בוחר ללכת לקיצון. בסדר. עזוב. אתה לא הוגן, אבל בסדר.

שמחה, זה לא עניין של הגינות. זה עניין של ניתוח. אני אגיד לך בקצרה, במשפט, למה אתה לא הוגן. אתה דיברת כבר 10 דקות. נבחר ציבור אחר שהרגע ירד, היית יכול להגיד שיש כאן ארבעה צירים, להגיד גם נבחרי ציבור אחרים, גם ראשי עיריות,

כמו ההצעה שהציע בקשי, גם יועץ משפטי שמופיע גם במאמרו של סולברג, גם רמטכ"ל, גם נגיד בנק ישראל. היית יכול גם להזכיר, אם נורא היית רוצה, את שיטתו של השר יריב לוין שהציג בהתחלה, שאמר מבטל את הסבירות באופן גורף. אז אתה לקחת את ההצעה המצומצמת, חתכת אותה לשלוש ואז אמרת שמכולם בחרת את הקיצון. רק שיהיה ברור לפרוטוקול שעשית מעשה לא הגון, בלי קשר לתוכן דבריך. אני אסביר למה אני חושב שהמעשה שלי, זה לא עניין של הוגנות. זה עניין של תפיסה מקצועית לגבי ההצעה. אני אומר לך מדוע בעיניי התיאור שלי הוא מדויק. מכיוון שבדיונים שקיימנו כאן, גם לשיטת המומחים שדיברו מבחוץ, לרבות המומחים שתומכים בצמצום עילת הסבירות, הם אלה שהציגו את הנושאים הללו כצירים מרכזיים. זה כל כך מגוחך לטעון שהורדת המילים "ודרג נבחר שקבוע בחוק", יש בזה איזושהי בשורה.

אתם הראיתם בחודשים האחרונים, וזה לא רק אתם אלא גם ממשלות קודמות, את קלות השינוי של חוקי היסוד. מחר תרצו להחריג גם ראשי ערים, אז תתקנו את חוק היסוד הזה. אז איזו מין מחווה דרמטית של ריכוך זה להוריד את האמירה שעוד דרגים שיהיו פטורים מביקורת שיפוטית על עילת הסבירות ייקבעו בחוק כשבעצם אתם לא צריכים את המנגנון הזה כי אתם יכולים לתקן שוב את חוקי היסוד. עזוב. אין כאן דבר וחצי דבר. המגמות שלכם ברורות. אתם רוצים בסופו של דבר להגן על יכולת הפעולה של הדרג הפוליטי. אתם לא רוצים להעצים את כוחו של נגיד בנק ישראל. אנחנו שומעים מה אומרים שרי הממשלה על נגיד בנק ישראל כשהוא פועל בהתאם לסמכותו העצמאית. הם מאיימים עליו. אז מה אתה חושב, שאנחנו מתרשמים מזה שאתה אומר יכולנו להכניס גם את נגיד בנק ישראל?

המטרה שלכם היא כמה שיותר ביקורת מעל הדרג הפוליטי הנבחר. בשלושת הצירים המהותיים של החקיקה הזאת בחרת בעמדת הקיצון. אתם מעוורים את עיני הציבור כשאתם כל הזמן מדברים על לחזור לימים לפני שהנשיא ברק הרחיב אבל לא לשם אתם חוזרים. שוב, תהיו הגונים עם הציבור. אתם לא רוצים לחזור לאחור כמה שנים.

החזרה הזאת מתבצעת בצורה של תנועת מטוטלת כבר היום בפסיקה. אמר את זה פרופסור דותן. כך היה צריך לטפל בעניין. אתה מדבר על הוגנות. ההוגנות היא לומר לציבור מה אתם עושים. אתם לא רוצים שתהיה ביקורת של עילת סבירות בהחלטות גחמניות ושרירותיות. אתם לא באמת רוצים לייחד את זה למצב של מדיניות. ברור שזה קשה להבחין בין מדיניות לבין החלטות פרטניות אבל בדרך מתוקנת הכנסת אומרת את דברה, בתי המשפט מפרשים את דבר המחוקק, הכנסת יכולה לשוב ולתקן. הדרך הנכונה הייתה לעשות את ההבחנה הזאת בין מדיניות כללית לבין החלטות פרטניות, לראות מה קורה, איך מפרשים את זה, לחזור ולתקן אבל אתם באים בתודעה של ריכוך ארטילרי. אתם חיים באיזושהי תפיסה שאם אתם לא תעשו כרגע את הכול, אין לאן להתקדם. גלעד, אני לא רוצה לקצוב לך זמן. אתה מדבר רבע שעה ומילה לא אמרתי. אני חותר לסיום. יש לנו ערב שלם לבלות ביחד. אני אומר שוב שכאשר הולכים לכבוד האדם וחירותו, החוק שאתם עסוקים כל הזמן להשמיץ, הרי החוק הזה, כל תהליך החקיקה שלו היה ללכת שני צעדים קדימה, אחד אחורה, להגיע לפשרות, לומר שיש דברים שהם ציפור הנפש אבל אנחנו משאירים אותם לפעם הבאה, להתקדמות הפסיקה. יש שוויון, יש שמירת דינים, אין חופש דת מכיוון שהיה יותר חשוב להגיע לקונצנזוס רחב מאשר לדפוק את כל המסמרים בארון. כאן זאת בדיוק השיטה ההפוכה. לכן חד משמעית אני חוזר על האמירה, תחשוב שהיא לא הגונה אבל אני אומר אותה. אתם הולכים לעמדת קיצון בכל אחד מהצירים המהותיים. תראה אדוני, שאלתם כאן כל הזמן מה מותר בתי המשפט בהחלטה הסופית שלהם על פני ההחלטה של הדרג הפוליטי, איזה יתרון יש להם, מי הפוסק האחרון או מי גורם שבוחן את סבירות ההחלטה שלהם. זאת הצגה מאוד פשטנית של תיאוריית האיזונים והבלמים שנדרשת במערכת דמוקרטית. הרי בסופו של דבר תמיד יש גוף אחד שמקבל את הכאילו ההחלטה הסופית אבל במערכת בריאה של איזונים ובלמים הגוף הזה לרוב הוא לא הגוף בעל הסמכויות האקזקוטיביות. הניסיון להציג את הממשלה ואת בית המשפט באותו מקום ולומר מה מותר זה על זה, זו הצגה פשטנית. למרות כל התיאוריות שלכם על בית המשפט אדיר הסמכויות שמנהל את המדינה, זאת פשוט שטות מוחלטת. זה פופוליזם. זה קמפיין. הרשות המבצעת, במיוחד במדינת ישראל לאור חולשתה של הרשות המחוקקת, לאור חולשת השלטון המקומי, לאור היעדר מערכת פדרלית, הרשות המבצעת במדינת ישראל היא מהממשלות החזקות בעולם הדמוקרטי מבחינת עוצמת הסמכויות שלה. במובן הזה, זה לא עניין של מותר בית המשפט והמקצועיות שלו להחליט על פני מקצועיות הדרג הפוליטי. רעיון בריא של איזונים ובלמים בא ואומר שבמקרי קיצון, דווקא הגוף שיש בידו את כל סמכויות האקזקוטיבה של המשילות, יש גוף שאומר לו עד כאן ושם קו אדום. זה הסיפור. יש כאן איזשהו רידוד מוחלט, פשוט הריסה של מערכת האיזונים והבלמים מבלי לנסות לבוא ולומר שאנחנו לוקחים כוח מהגוף המבקר שהוא בית המשפט ואנחנו לוקחים את זה אבל אנחנו מחזקים את כוחה של הכנסת. אפילו לא נדונה כאן לעומק השאלה האם מינוי שלא יכול עכשיו לעבור במסננת עילת הסבירות בגלל שגרענו מהכוח של האיזונים והבלמים מבית המשפט וכל מינוי כזה חייב עכשיו לעבור שימוע בכנסת ואישור בכנסת. לא הבאתם לכאן הצעה שאומרת אנחנו מורידים מכוחו של בית המשפט אבל אנחנו חושבים איך מחזקים את כוחו של מבקר המדינה. יש כאן פשוט ניסיון,

בשורה התחתונה, אתם מחלישים את מנגנוני האיזונים והבלמים לכוח של הרשות, של מלכת הרשויות. אחרי שהם החלישו את החברה בצורה כל כך נוראית, זה מה שמטריד אותם? אדוני, עם כל הכבוד, אני מתקשה להשתכנע מההבטחות שלכם שיש לנו על מי להישען. לא אבינו שבשמים במקרה הזה אלא על עקרון המידתיות. רק אתמול יצאתם במתקפה נוספת על השימוש שעשה העליון בעקרון המידתיות בהקשר של - - - עקרון המידתיות החוקתי.

בסדר. אבל אני מתקשה להשתכנע שכאשר בתי המשפט יעשו שימוש בעקרון המידתיות בשל המעשה המינהלי, זה לא יהיה הבא בתור. מכיוון שאין חוק סדרי מינהל, מכיוון שאתם יוצאים חוצץ נגד ההחלטות של בית המשפט ולא על המנגנונים המשפטיים שהוא מפעיל, אז כשזה יעבור לשימוש יותר מזוקק בעילת המידתיות, תעברו למתקפה על עילת המידתיות.

אתה מציע לראשי קואליציה? ברוך השם, מכיוון ששר המשפטים - - - תסיים.

זאת אמירה מהותית. שתי הערות אחרונות. בצורה מאוד קונקרטית. הסירוב שלכם להחריג את סעיף 34 לחוק יסוד: הממשלה וגם הסירוב שלכם להחריג את סעיף 33 במובן הזה שאתם אומרים שר החליט להאציל את סמכותו לפקיד, הוא לא מושך אותה או הוא לא מבטל דה פקטו את האצלת הסמכות. זה ברור. זה לא ברור. זה ודאי ברור. אני אבהיר את זה אחרי שתסיים את דבריך. טעות שלי שלא הבהרתי את זה בדבריי. סעיף 33, ברור.

אם זה לא ייאמר בצורה ברורה בחקיקה, הפרשנות הקיימת היום שגם כשאוצלים סמכות, הסמכות לא נעלמת מידי הגורם המאציל.

זה המשפט המינהלי. אני אבהיר כי אתם מטעים כאן אחד את השני. אני אעשה את הסדר ואם אני טועה,

אני יודע מה עמדתך. לא מה עמדתי. אני מנסה להבין את החוק. יגיד לי היועץ המשפטי אם הבנתי לא נכון את החוק. אני חושב שאתה הטעית אותו או שהוא בטעות הטעה אותך. אם שר אצל את סמכותו לפקיד ציבור ומי שקיבל את ההחלטה היה פקיד הציבור, למשל החלטה לחתום על דרכון שהיא בידי שר הפנים, ובא פקיד מרשם האוכלוסין ברמת אביב ולא חתם או כן חתם או חתם בצורה משונה, ברור שההחלטה לא התקבלה על ידי השר וברור שהיא פנויה לביקורת שיפוטית. אין על זה ויכוח. זה פשוט. אם לא זה מה שאומר החוק, אנא הבהרה לדבר הזה. אני מוכן לשמוע נוסחים. היועץ המשפטי, האם מה שתיארתי הוא נכון בהבנה שלך את החוק? התשובה היא כן אבל התשובה היא, להבנתי, שאם שר אצל סמכותו לפקיד ומי שקיבל את ההחלטה זה הפקיד אכן אפשר לבחון את סבירותו של הפקיד.

השאלה לא למי יש את הסמכות המקורית אלא מי קיבל החלטה.

אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שהאוצל לא איבד את יכולתו לקבל החלטה. בוודאי שלא. יותר מזה. גם החלטות שהן לא שלו, הוא יוכל - - - יש חשש שמערך התמריצים יהיה כזה שכאשר תהיה החלטה שיש חשש לגבי הסבירות שלה, אז השר יקבל אותה כדי להעניק לה חסינות.

לא, לא כדי להעניק לה חסינות. סליחה, זו אמירה שאני לא מקבל. לא כדי להעניק לה חסינות. כאשר יש החלטה שהשר חושב שצריך לקבל אותה כי היא הסבירה, כי בעיניו היא החלטה ראויה ונכונה שצריכה להתקבל במקרה הספציפי הזה, הוא יעשה את זה. לזה קוראים חסינות.

לא, זאת לא חסינות.

זו החלטה שבעיני השר היא החלטה ראויה. זאת חסינות כי היא אומרת שזה לא פומבי. החלטות לא פומביות שהציבור לא יודע עליהן. אין עליהן שקיפות ואין עליהן פומביות. זה כל ההבדל. מעל הסבירות של השופט. תודה רבה. יש לי הרגשה שאתה לא אוהב שופטים. יש לי תחושה כזאת שאני מקבל אותה ואני לא יודע למה. תודה רבה. גלעד, תודה. מאחר שהייתה כאן אי בהירות, טוב שהדברים נאמרו לפרוטוקול. האמת היא שעכשיו זה בהיר לגמרי. הצלחת להבהיר את זה מצוין. כל גחמה של מישהו, הוא יוכל לקחת אותה. יואב, אני קורא אותך לסדר. אתה קוטע אותי באמצע משפט. אתה קטעת את גלעד קריב.

גלעד קריב, תגן על זכותי להפריע לך. תאציל את הסמכות. תיקח את הסמכות אליך ותן לי אותה. זאת המומחיות של אביטל. אולי היא תגיד לנו.

אני מדבר עכשיו. אתה כל הזמן מדבר. הערת הערה בדבריך שעלה ממנה כאילו אם השר יאצול את סמכויותיו לפקידי ציבור, אם הם לפי סעיף 33 לחוק יסוד: הממשלה, אם הם יקבלו את ההחלטה, ההחלטה הזאת תהיה חסינה מביקורת שיפוטית.

אם הבנתי אותך בטעות, הריני מתנצל. אנא, רשות הדיבור שלך ואנא, חתור לסיום. הבנת אותי לא נכון.

טוב שזה הובהר. אתה הבנת לא נכון אבל אנחנו הבנו אותך מאוד נכון.

הטענה שלי הייתה - - - לא, הנתי אותך לא נכון. אל תסביר מה הייתה הטענה. תמשיך בבקשה ותחתור לסיום. אתה מדבר כבר 20 דקות. אבל דברי טעם. אני ישבתי ביום שלישי ארבע שעות, ישבתי כאן אתמול עוד שעתיים וחצי, לא הערנו. זה לא נכון אבל זה לא משנה. הרי כבר אמרת לפני חמש דקות שאתה חותר לסיום, אז תחתור לסיום. הנה, אני חותר. מה לעשות, אני חותר איטי. זאת לא סירת מנוע. חתירה אני גם לא יודע. רק שחיית גב. שלא לדבר על שחייה צורנית. אדוני, זו בדיוק הטענה. אני חושב שהמצב שבו שר מאציל באופן קבוע את הסמכות שלו לדרג מקצועי, הדבר מפורסם ברשומות, לא צריך להיות תחת החוק הזה. שר שמחליט להאציל את הסמכות לדרג מקצועי, לא צריך ברגע קונקרטי למשוך, הוא אפילו לא צריך למשוך את הסמכות. לא צריך מכיוון שהוגשה עתירה מינהלית נגד החלטה של דרג מקצועי שבשגרה מקבל את זה. זה מה שיקרה. יקבל פקיד החלטה. אני באמת מנסה לברר איתך. זה לא לצורך משיכת זמן.

בכלל לא. שמחה, אני באמת מדבר איתך. גלעד, בעבר היה לי מספיק קילומטרז' איתך בוועדה. אתה מתנהג אלי בצורה מאוד לא הגונה. שמחה, אני שואל אותך שאלה. אתה מנצל שוב ושוב את טוב ליבי. שמחה, אני שואל אותך שאלה באמת מקצועית. זאת באמת נקודה שאני חושב שצריכה בירור. יש היום בתי משפט מינהליים. זו גם הנקודה האחרונה שלי, בסדר? יש היום בתי משפט מינהליים. תבין רגע מה יקרה. הרי רוב ההחלטות ששרים מקבלים, בסוף הסמכות מואצלת. לכן אני ביקשתי לקבל, לא 75 שנות סקירה, אלא בעשור האחרון את רשימת הסמכויות שהואצלה. בשגרה הפקיד מקבל את ההחלטה. אני אזרח שנפגע, הולך לבית משפט מינהלי נגד ההחלטה של הפקיד. ברגע שמגיעה העתירה המינהלית למשרד, מיד לוקחים את ההחלטה מידי הפקיד, השר אומר אני עיינתי בהחלטה, אני חותם עליה, נגמר הדיון המשפטי.

ברגע שהוא החליט, גמרנו.

נכון.

השר יצטרך כמובן לנמק את החלטתו, בלי שום קשר לעילת הסבירות. איפה זה כתוב? עילות הביקורת המינהליות האחרות, כולן לא כתובות. תן לי מקרה אמיתי.

ספר את המקרה. הבטחת שזה נושא אחרון ולטובת העניין אני מוכן לזרום איתך. אתה בעצמך אמרת שיש מקום להשאיר את הסבירות בדרגים מקצועיים.

תן לי מקרה שהתיאור הזה יקרה בו. מקרה בו החלטה של פיטורים של אדם. פיטורים של אדם, לא נוגע לסבירות. חופש עיסוק, יש מידתיות, יש שיקולים זרים, יש שוויון. אתה אומר שזה חסין מביקורת אבל יש ים ביקורת וגם השר

אני לא אמרתי שזה חסין מביקורת. אני אמרתי שאם העילה לפסלות המעשה המינהלי היא עילת הסבירות, כי היה כאן מעשה שרירותי או גחמני של פקיד ציבור ואתם בעצמכם מודים - - - ויבוא השר ויקבל החלטה ויפעיל כי יש עליו חובה להפעיל שיקול דעת שיקול דעת ויגיד אני הסתכלתי על ההחלטה, בחנתי אותה לגופה ובעיניי היא ההחלטה הנכונה.

במקרה כזה, למרות שבשגרה הוא לא מקבל את ההחלטות האלה, הוא יאמר שהוא בחן את ההחלטה והוא חושב שההחלטה היא נכונה ועומדת בכללים, הוא יקבל את ההחלטה כמו שהוא מקבל כל החלטה בית המשפט לא יכול יותר ממנו להגיד שההחלטה לא סבירה. נכון, זו כוונת המחוקק, זאת כוונת המשורר, תודה על שאלת ההבהרה שלך. וזאת עוד דוגמה איך לקחתם את המהלך הזה הכי, הכי, הכי לקיצון. במקום לבוא ולומר זה לא חל לא על 34 אבל גם לא על 33, האצלת, זה נבחן כמו החלטה של דרג מקצועי. אין כאן שלב של הענקת חסינות להחלטת הפקיד על ידי קבלת ההחלטה או אישור ההחלטה על ידי השר וזה מה שאתם עושים. תודה רבה חבר הכנסת גלעד קריב על הטענות וההערות שבהחלט חידדו ועזרו. חברת הכנסת קארין אלהרר. תודה רבה לך אדוני. אני אפתח ואומר שחזקה שהצעת חוק שנכנסת לוועדה, בסוף התהליך לא יוצאת זהה. כאן אנחנו רואים שהתיקונים היו מאוד מאוד קוסמטיים. תיקוני חידוד. לגבי נבחר הציבור,

שמראש הייתה כנראה עז אבל בסדר, הורדת את זה. כמו שאומרים, As is.

הבאת חוק ואתה רוצה להעביר אותו As is והבאת את זה כהצעת ועדה. כמובן בציניות מאחר שאני לא יודע מה את חושבת.

הבאת הצעת ועדה מאוד מאוד קונטרברסיאלית. אתה בוודאי יודע שבידי הממשלה יש הרבה מאוד כוח גם כשרים פרטנית וגם כמליאת הממשלה. מה שאתה מבקש לעשות כאן, אמרו את זה חבריי ואני רוצה לחדד, אתה בעצם לא רק אומר שבית המשפט לא ידון אלא אתה אומר, משתמע שהשרים לא מחויבים לסבירות. אם אתה לא כותב את זה, שרים שיש בידיהם הרבה מאוד כוח לא יעשו את זה. אני אגיד יותר מזה. כולנו כאן מדברים החוק לצמצום או ביטול עילת הסבירות כאילו במנותק מכל המהלך כולו. הרי כבר הודעתם לכל האומה מה אתם מתכוונים לעשות. השלב הבא הוא הכפפת היועצים המשפטיים. אתה לא מסתיר את זה, השר לוין לא מסתיר את זה, כל ראשי סיעות הקואליציה לא מסתירים את זה.

שאני מתנגדת כי זה לא צמצום. אם היית אומר לי שזה צמצום, הייתי יכולה לחשוב על זה אבל זה לא צמצום. אני אגיד לך משהו. את ההתנגדויות העקרוניות אנחנו שמענו . אפשר לחזור עליהן וזה בסדר.

עשיתם את זה הרבה מאוד פעמים. את הביקורת על מה צמצמנו ומה לא צמצמנו,

אמר יואב, אמר גלעד וגם את תגידי וגם זה בסדר.

אני באמת חושב, אתם יכולים לא להאמין לי, את חושבת שזה עז, אני חשבתי שחשוב להשאיר את זה. בשנייה שגם פרופסור פרידמן הציע את זה, היו קולות בתוך הקואליציה שדיברו על זה, לא כל כך הפריעו לי. פרופסור פרידמן הציע את זה, אמרתי בסדר, אני רואה שאם לפרופסור פרידמן, שהוא מסטר בנושא הזה, זה מפריע - אני אוריד את זה. אתם יכולים לחשוב שזאת עז והכול מתוכנן. אני אומר שלפחות פה בדיון בואי ננהל דיון כן. למה כל פעם מעל הראש של כולנו? רוטמן, אני מדברת בשיא הכנות. אני אומרת שאתם לא רוצים לצמצם. אתם רוצים לבטל כי אתה אומר שבית המשפט לא יידון. אתם לא אומרים שהשר מחויב לפעול בסבירות אבל בית המשפט לא יידון. אתם לא מחוקקים את חוק יסוד סדרי המינהל בו אתם מעגנים מה הכוונה. עוד דבר שלא עלה היום הוא שאתם לא מדברים על מה קורה בתקופת בחירות.

שם הסבירות נדרשת ביותר. בתקופת קמפיין בחירות, כל מי שעבר אחת או שתיים יודע, יש נטייה או רצון לפעמים למצוא חן בעיני קהל הבוחרים. שיקול זר. לא רק שיקול זר. אם זה שיקול זר, זה שיקול זר. אם זה לא שיקול זר, אז זה בסדר.

אפשר להוכיח. אם אי אפשר להוכיח, זה לא מתאים למשפט. זה מתאים למשפט הציבור. זה לא מתאים לבית משפט כי בית משפט אמור לפעול על פי הוכחות. זאת תזה. יקבל נבחר הציבור החלטה שאיננה במקום בתקופת בחירות, הציבור יצביע נגדו. לא. הציבור לא יצביע נגדו. אם הוא נותן לו כל מיני דברים, הוא לא יצביע נגדו. זה כל הרעיון של הפופוליזם.

פופוליזם, יש חוק, יש תקציב, יש מסגרת תקציב. אי אפשר לחלק כספים סתם. בחקיקה אי אפשר כאן לחלק. זה לא נכון. אנחנו לא חיים בבית הזה? אנחנו לא נמצאים כאן?

אתה יודע מה עשו כאן בתקופת בחירות? עזוב.

כשהיה לך כאן הליך החקיקה - - - כי יש לך גורם מרסן.

בית המשפט לא התערב. בנושא הזה הוא מרוסן ואולי אפילו יותר מדי. יש הנחיות מאוד קפדניות של הייעוץ המשפטי לממשלה. ייעוץ משפטי. זה לא בית משפט. זה מה שקארין אומרת. אתה לא תנהג על פי הנחיות היועץ המשפטי כי אתה רוצה להכפיף אותו. אני יכול ענות לך על זה או שאת רוצה לסיים ואני אחר כך אתייחס?

בפינג פונג או בסוף? פינג פונג. אני אגיד לך כך. אני באמת שכחתי, נשכח מזיכרוני לענות לשאלת הבחירות למרות שגם דיברנו על זה בעבר ולמען האמת אני חושב שאחת ההופעות שלי בוועדת החוקה עסקה בנושא עילת הסבירות בתקופת בחירות. כשהייתי עוד בתנועה למשילות, הגעתי לכאן ובוודאי שאלתי אז את היועץ המשפטי של משרד האוצר לדעתי אז היה עורך הדין באריס אחרי שהוא הסביר לנו איך עובד מנגנון הוצאת כספים בתקופת בחירות. הוא אמר שיש ועדה. שאלתי מי יושב בוועדה והוא אמר הוא יושב, יושבת החשבת הכללית ועוד והם מחליטים כי יש את הכללים וזה בזמן תקציב המשכי וכל הדברים האלה. אמרתי לו שכתוב בכללים על תקציב המשכי, ויש חוק על זה, ולשון החוק היא מאוד מאוד רזה. שאלתי אותו איך הם כשלושה פונקציונרים שיושבים שם מחליטים האם נסיעה של שר לחוץ לארץ בתקופת בחירות שלא הייתה בשנה שעברה ולכן ממילא היא לא בתקציב המשכי, האם היא הוצאה נדרשת בתקופת בחירות,

התשובה שלו הדהימה אותי. לדעתי סתם אנקדוטה אישית זה היה אחד מהווידאו הוויראליים ביותר שיצאו בתנועה למשילות באותה שנה. הוא אמר: אנחנו יושבים ואנחנו קוראים שוב ושוב את חוק היסוד. זו הייתה התשובה. זה כתוב ואתם מוזמנים לבדוק. עד היום זה מעלה חיוך על פניי. אני אמרתי שאני לא מצליח להבין. אני קורא את החוק, אני קורא אותו שוב ושוב ואני עדיין לא מבין אבל אני אקרא את החוק עוד פעם ועוד פעם ואני עדיין לא מבין. מה בסופו של דבר המסקנה של הדבר הזה? המסקנה של הדבר הזה היא שאתה בעצם אומר ואני אז עשיתי לו טבלה ואמרתי לו שבגלל התקציבים ההמשכיים בתקופות הבחירות, בממוצע מדינת ישראל מתנהלת על פי שיקול דעת של נבחרי הציבור שלה, שמונה חודשים בשנה, עשרה חודשים בשנה, זה היה עוד לפני חמש מערכות בחירות כאשר עכשיו הממוצע השתנה לחלוטין ועוד שנה בלי תקציב.

בממוצע. עשיתי בדיקה לגבי כמה שנים התנהלה המדינה בלי תקציב מאושר בגלל בחירות וכדומה ותקופת בחירות, כאשר מי שמפעיל את שיקול הדעת זה היועץ המשפטי של משרד האוצר והחשב הכללי. התשובה הייתה שבעצם באותן שנים יש לנו כאן שלושה פקידים או שני פקידים - - - אבל תראה מה אתה עושה. רגע, תן לי לחדד. אתה אומר מינויים לא תחול עליהם הסבירות, אני אמנה את מי שאני רוצה. זה פועל יוצא שהוא יקבל את ההחלטה שאתה רוצה.

את צודקת, זה מצוין. מה שאמרת הוא זהב טהור.

הסוגייה שבזמן הזה יושבים אנשים, אני מסכים שיש תקופה מסוימת מתוך הבחירות, אני מסכים שיש גירעון דמוקרטי. אני חושב שעד שיש בחירות, אין גירעון דמוקרטי.

היסוד מדבר על ממשלה יוצאת. ממשלה יוצאת זה מהרגע שיש בחירות עד הרגע שמוקמת ממשלה חדשה.

לא תקופת בחירות כי בתקופת בחירות אין גירעון דמוקרטי. אתה נבחר לארבע שנים ואתה אמור לכהן ארבע שנים. אי אפשר לפטר אותם. אין גירעון דמוקרטי. נכון שאי אפשר להפיל את הממשלה אבל מצד שני עוד חודש הציבור מגיע לקלפיות ויכול להעיף אותה. הוא עומד למשפט הציבור כשיום הדין מול עיניו. אבל מה שהוא יעיף אותה אם הם התנהגו כפופוליטיים? את בעצם אומרת שבתקופת בחירות אני רוצה שלא רק את ההחלטות של השר פלוני או של הממשלה פלונית אלא גם את ההחלטות שבעוד חודש יבוא הציבור כולו במדינת ישראל ויצביע שהם היו לו טובות, שהוא רוצה אותן. בפירוש כן. אתה אומר כן, אני אומר לא. זה כתוב בהנחיות היועמ"ש.

בעיניי זה מזעזע. מה שכן, איפה את צודקת ואני אומר בכנות שאני לא יודע אם יש לי תשובה לזה. זאת לא סיבה בעיניי ודאי לא לחוקק אבל כרגע אין לי תשובה לזה. בנקודה שמהרגע שנבחרה כנסת חדשה עד שהוקמה ממשלה, לא לפני הבחירות לפני הבחירות, אני דוחה את זה מכל וכל, אני לא מוכן כי עוד מעט יש בחירות, יש כבר כנסת חדשה, מהשר ומהממשלה בעצם פרקנו את כל אמצעי הביקורת. כאן אני איתך לחלוטין ואני לא יודע איך למצוא את הפתרון.

אבל על זה אני איתך לחלוטין.

פרקנו להם את כל מנגנוני הביקורת. מודה במקצת, נשבע על הכול. אני מוכן להישבע על הכול. פרקנו את כל מנגנוני הביקורת. למה פרקנו את כל מנגנוני הביקורת? כי את אמון הכנסת אי אפשר להפיל, אי אפשר להפיל את הממשלה הזאת עד שמוקמת ממשלה חדשה, אז אין אי אמון ואי אפשר להפיל ואי אפשר לעצור. את דין הבוחר עברנו. הרי עד הבחירות הבאות עכשיו ארבע שנים. אין דין בוחר שמונח שאתה תקבל החלטה לרעת הציבור. אתה יכול לקבל החלטה שהיא גם לרעת הציבור, שהציבור לא מסכים לה והכנסת לא יכלה להביע לך אי אמון. היא לא יכולה להתכנס לגמרי בקלות בכוחות עצמה כי אנחנו באי בהירות של מי היושב ראש. היושב ראש הוא מהכנסת הקודמת. אפשר להחליף אותו. זה מאוד מורכב. מפלגות, אחת מפרגנת לשנייה בתקופת הבחירות. לא. אנחנו אחרי בחירות. גם לפני. עכשיו אחד לא מפרגן לשני. יש החלטות ששר יכול לקבל בלי מפלגות אחרות. נכון. זה הכי גרוע.

כן, בלי אישור. צודקת. גם הבקרות הפנימיות הפנים קואליציוניות לא עובדות. גם זה מנגנון איזון מאוד חזק. אם מחר שר הדתות מקבל החלטה שאני לא אוהב, אפילו שהוא לא בא להצבעה בכנסת, אבל יש לי אלף מנופים עליו להגיד הלו, אל תגזים, אני לא אצביע איתך בעד החוקים. יש כל מיני מנגנונים שחוסמים אותו, שמאזנים אותו. פתאום עכשיו בתקופת בחירות שר עושה מה שהוא רוצה. לא בתקופת בחירות, בתקופה שהממשלה יוצאת. גם בתקופת בחירות. אני חולק. כאן המחלוקת שלי. גם בשגרה. תסתכלי מה קרה לנו בשבוע שעבר. לא בחירות ולא חצי בחירות. כל שבוע. טיעון הנגד, הציג אותו עכשיו בכישרון רב קינלי, אתה אומר שגם בשגרה וממילא תפסת מרובה,

אם אתה רוצה שתמיד יהיה בייביסיטר לציבור - - - אני רוצה בקרה על השחיתות השלטונית שלכם ושל כל אחד אחר. אתם מוכיחים את זה כל שבוע מחדש. בתקופה הזאת מבחירות עד שמושבעת ממשלה חדשה, אנחנו באמת בגירעון ובאמת בגירעון של מנגנוני הבקרה. עם כל זה, אני לא חושב שכאשר אנחנו בגירעון מי, מי שצריך להכריע זה פקיד או כשאנחנו בגירעון, מי שצריך להכריע זה שופט כי הם ביותר גירעון. הטענה שלי היא שיש עליך בקרה -- - אבל כל הכוח אצלך. אבל הסיפור הוא לא הגירעון. אני כן אומר שבסבירות, הרציונל של סולברג, אני אומר על השולחן שהרציונל של סולברג שאומר שבמקום שבו ההחלטה גם פוגעת בבלגן הכללי שסבירות מייצר לי וגם פוגעת ברציונל הדמוקרטי אני מבטל את הביקורת השיפוטית עליהם בגלל שמצטרפים לי כאן שני דברים. הרציונל הדמוקרטי, אחרי בחירות ולפני הקמת ממשלה חדשה, הוא הרבה יותר חלש. אם קיים, הוא הרבה יותר חלש. אני ממש חולקת עליך. בסדר, אבל אני אומר לך שלפחות בנוגע לזה, גם הייעוץ המשפטי אמר וגם את אמרת, אני מודע לבעיה ואני לא חושב שהפתרון לבעיה לא יכול להיות סליחה, אסי יושב כאן ואני אשתמש בך שנייה כדוגמה, לא אישית שלצורך העניין יש שר ויש את היועץ המשפטי. השר בתקופה מסוימת הוא בגירעון

מתקופת הבחירות עד תקופת הקמת ממשלה חדשה השר בגירעון דמוקרטי, אבל אי אפשר לרפא מחלה במחלה יותר קשה. הגירעון הדמוקרטי אצל הפקיד שמונה על ידי ממשלה קודמת הוא גירעון דמוקרטי יותר גדול. אבל השאלה על איזה אינטרס אתה רוצה להגן. אתה רוצה להגן על האינטרס של השר שיש לו הרבה כוח או להגן על הציבור? אני רוצה להגן על הבקרות הדמוקרטיות. אמרתי היכן אני מסכים איתך לגבי הבעיה. מה החשוד המיידי בתקופה הזאת של ממשלת מעבר? מי החשוד המרכזי בניצול כוחו כדי לעשות מניפולציות?

אין מניפולציה. כבר אין טעם למניפולציה. הבחירות כבר היו. אין מניפולציה לבחירות. אבל גם לפני הבחירות יש. אבל אני מדבר על לפני הבחירות. אני לא מסכים איתך על לפני הבחירות.

בסדר, אתה לא מסכים אבל זה אירוע. קארין, אמרתי לך, העלית נקודה נכונה. אני אומר לך בכנות שכרגע אין לי פתרון. אם יש כאן אנשים שרוצים להתייחס אליה, אני חושב שיש כאן אפילו מישהו מאוד מנוסה שאולי ירצה להתייחס אליה גם מניסיונו כיועץ משפטי במשרד האוצר. איזה מזל שהאופוזיציה

אני הזמנתי אותו אחר כך פעמיים. כי אתה יודע לקלוט רעיונות טובים מהאופוזיציה. חבר הכנסת רוטמן יודע לקלוט רעיונות טובים מהאופוזיציה. חבל שהוא לא עושה את זה הרבה יותר. נקודה נוספת שבשלה ביקשתי את היועץ המשפטי של משרד הביטחון. ישראל לא חיה בוואקום. הביטול של עילת הסבירות, הביקורת השיפוטית בעניין הזה עשויה להיות בעייתית גם בהיבט הדין הבין-לאומי.

כרגע הליכים פתוחים כנגד ישראל. הביטול של עילת הסבירות גם הוא משפיע. הייתי שמחה אם אתה היושב ראש יודע לתת מענה על זה. הייתי שמחה שתיתן אותו. אם לא, אני מאוד מבקשת לקבל התייחסות של היועץ המשפטי של משרד הביטחון. הדבר האחרון, הערה פרוצדורלית אבל גם מאוד מתקשרת עם ביטול עילת הסבירות. ב-20 ביוני שלחנו לך מכתב, שליש מחברי הוועדה, שמבקש לכנס את הוועדה לעניין החוסר בשופטים. כן. אני מודיע ובעזרת השם כמובן אני לא יודע האם נספיק לעשות את זה לפני היציאה לפגרה או במהלך הפגרה, כמובן בתיאום איתכם כי לא קובעים בקשה בלי תיאום, או מיד לאחריה. אני אקיים דיון בנושא הזה.

לא קיימנו, מלול. אל תגיד לי מה קיימנו. כן קיימנו. לא על בקשתי. לא על בקשתך. הנושא הזה עלה בחלק מהדיונים שלנו. חלפו שלושה שבועות מאז הבקשה, קטן עליך, ומכיוון שיש לדבר השלכה גם על ביטול עילת הסבירות ואני גם אסביר למה, כי בעצם הימנעות של שר מלעשות מעשה, גם היא לא תוכל להיות נדונה בבית המשפט ככל שזה נוגע לסבירות. ככל שזה נוגע לסבירות. לפיכך אבקשך לקיים את הדיון לפני היציאה לפגרה. תודה רבה.

לפני ההצבעה על הנוסח החדש. ברור.

אם אפשר לקבוע עוד 15 דיונים כדי שתוכלו. מה זה קשור? אני אומר לפרוטוקול שהבקשה שלכם בנוגע לתקנים ולעומס כחלק מהסתכלות כוללת על הרפורמה הועברה בפעם הקודמת. קיימנו עליה דיון לא מזמן. קיימנו עליה דיון לדעתי לקראת סוף הכנס האחרון. אפשר כבר לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. הרצון שלך לכנס את הוועדה לבחירת שופטים או לא לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, כבודו במקומו מונח. אין לו נגיעה לנושא. יש לו. יש לך אינטרס שהוועדה תכונס. לדיון ההוא הוזמנו נציגי בתי המשפט. רוטמן, תראה מה גלעד אומר. אם תתכנס הוועדה, זה אינטרס שלך. היא לא תהיה כאן והטמפרטורה תהיה יותר נורמלית. היא עדיין נוגעת בטמפרטורה? אני ממש מבקש לקדם את כינוס הוועדה למינוי שופטים.

אני מבקש שהאופוזיציה תיקח אחריות להורדת הטמפרטורה פה בלי קשר לנוכחותה של קארין. לגופם של דברים. אני אומר שמאחר שקיימנו דיון בנושא הזה בכנס הקודם וביקשתם את הבקשה, ועדיין אני לא חושב שקיים צורך דחוף בכינוס דיון נוסף פרקי זמן כה קצרים. לא כך זה עובד אבל בכל זאת בוודאי ככל שייוותר לנו הזמן לפני הפגרה, יכול להיות.

אני אשמח לכנס דיון בפגרה כי הנושא איננו שנוי במחלוקת וצריך לטפל בו בלי קשר. אני חושב שהדרך הטובה ביותר לטפל בו, אם תשאלי אותי, היא לשנות את שיטת בחירת השופטים ולמנות שופטים כמו שצריך אבל זה כבר עניין שלכם. אנחנו נקיים על זה דיון לבקשתך, בהחלט בזמן קרוב ככל שאני אוכל, בהקדם האפשרי. אתה מבין למה זה קשור לביטול עילת הסבירות? אם תכריחי אותי אני אומר ששאלו אותי על זה היום בריאיון. שאלו אותי האם החוק שאתם מעבירים היום קשור לשאלה האם השר יוכל לכנס או לא יוכל לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. לא, יוכל הוא יוכל. אין מניעה. להימנע, האם בית המשפט יוכל להתערב בזה. אני אמרתי שבלי שום קשר אם החוק הזה עובר או לא עובר, ובעזרת השם הוא יעבור בקריאה שנייה ושלישית ברוב גדול. לא בטוח שהציבור ייתן לך לעשות את זה אבל סבבה. אין שום קשר לנושא. מדוע? בגלל שבמשך חצי שנה צועקים לנו כאן, כשאנחנו אומרים שופטים ממנים שופטים, אומרים לנו מה אתם מדברים? יש שיטה מאוזנת.

יש וטו לשופטים, אבל מצד שני גם יש וטו לשר, הוא יכול לא לכנס את הוועדה, יש לו רוב. אתה יודע שאתה פוגע בציבור. פתאום לשיטתכם בית המשפט יוכל להורות לכנס את הוועדה, להורות למנות שופטים וכל זה אין איזונים.

אני אומר לכם שזה בלי קשר לחוק. אתה עושה את זה בחוסר סבירות. זו טענה הזויה לחלוטין, שבית משפט יוכל להורות על כינוס הוועדה לבחירת שופטים.

לשר יש אחריות. זה ניגוד של עקרונות. יש לשר אחריות. אתה לא מבין את המקום

בתקופה של ציפי לבני. לא כינסו את הוועדה לתקופות מאוד ארוכות. לכן אני אומר שהנושא לא קשור. כבר שנה אין ועדה. אדוני בעד שתהיה סמכות לבית המשפט להורות לשר לכנס, אם זה על רקע ניגוד עניינים. אתה אמרת שאת העילה הזו אנחנו שומרים. לכן אמרתי שהסוגייה לא קשורה כי לדעתי בלי שום קשר לכלום, בית המשפט העליון בניגוד עניינים חמור לטובת כינוס הוועדה. כל הוראה לאופן פעולת הוועדה, בית המשפט העליון עצמו, שהוא חבר בוועדה, בניגוד עניינים. לכן אני חושב שבית משפט שניתן הוראות לוועדה לבחירת שופטים, זה לא קטע דמוקרטיה אלא זה טירוף הדעת. מלול, אתה דואג לאזרחים? אתה תיתן להם את היום בבית המשפט?

העובדה שאתם לא דואגים לאזרחים מאוד מאוד מטרידה. תודה חברת הכנסת קארין אלהרר. הדובר הבא הוא ארז מלול. זה הכבוד לדמוקרטיה. אזרחים סוג ב'. עומד שר משפטים ואומר לא אישרתם לי את חברי הוועדה, אז לא תהיה ועדה. זה רצון העם. זה כמו להפסיד ללשכת עורכי הדין ואז רוצים לבטל אותה. מיכל וגלעד, אני קורא אתכם לסדר. לדעתי מיכל בקריאה שלישית, אז אני לא קורא אותך לסדר. אני לא אוציא אותה.

אני קורא אותך לסדר.

זאת אפליה.

כי כל המפלגות שהיא הייתה חברה בהן, תמכו בשינוי עילת הסבירות. אתה שוב חוזר לשקר הזה. שמחה, מה קורה? למדת מביבי לשקר? הוא כמו ביבי שחושב שאם הוא חוזר על שקר שהוא אומר, בסוף זה יהפוך להיות אמת. תקשיב, זה לא יעבוד לנתניהו וזה גם לא יעבוד לך. תבין. זאת שיטה שהציבור כבר עבר עליה. די. הבנו. אם תגיד 200 פעמים, זה לא יקרה. חבר הכנסת שמחה רוטמן, אני קורא אותך לסדר על זה שניסית להדליק את חברת הכנסת מיכל שיר. רוטמן, לא ענית לי לגבי הדין הבין-לאומי. מתי יבוא היועץ המשפטי למשרד הביטחון? ביקשנו. ביקשתם. איזה יועץ משפטי למשרד הביטחון. קארין, לא מעניין אותם שום דבר. שתישרף ארצות הברית, שיהיה בית המשפט הבין-לאומי בהאג. מיכל, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. שיהיה הכול. מה אכפת להם? המדינה נשרפת מתחת לאף שלהם וזה לא מזיז להם. מיכל, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. מה זה אומר? שאת צריכה לצאת. אפשר שהיועץ המשפטי לוועדה יתייחס? אסי יתייחס לדברים שדיברנו במיוחד בתקופת בחירות. אני אמרתי גם לפרוטוקול שאם אתם מבקשים, אפשר. אני לא חושב אולי גם אין לי סמכות אבל גם אם הייתה לי סמכות שאני צריך להביא להם צו הבאה. אם הם חושבים שיש להם מה להגיד, הם באים ואומרים. אפשר לשמוע את היועץ המשפטי לוועדה? אפשר לדעת מה הייתה התשובה של היועץ המשפטי למערכת הביטחון? הוא מגיע או לא? גלעד, זה לא עובד כך. תודה רבה. ארז, בבקשה. אני אדבר בהקשר לדברים שאסי אמר בוועדה. יש כאן הרבה נושאים לדבר בהם, לענות בהם ולהתפלפל בהם אבל ניקח רק את הנושאים שעלו כאן. היועץ המשפטי של משרד האוצר היה כאן. הוא עדיין כאן. כשהוא היה. הוא הציג טיעונים שלדעתי הם עלבון לציבור ואני אסביר. זה עלבון לאינטליגנציה של כל החברים כאן. הוא סיפר שצמצום עילת הסבירות על פי מתווה השופט סולברג יאפשר לשר לפטר מתי שיחפוץ כל ראש אגף ללא בקרה, להשתלט על הסמכויות שלו, למנות אנשים לא מוכשרים ולא ראויים. מעבר לזה, זאת סתם גרימת בהלה בקרב הציבור והוצאת שם רע ולגרום להסתה. אבל מר מסינג, היועץ המשפטי למשרד האוצר, התעלם מכך שכאילו אין עוד עילות בבית משפט, עילות חוקתיות, על פי הפסיקה אלא יש רק את עילת הסבירות ואין עוד עילות שיישארו בידי בית המשפט לדון בנושאים האלה. הוא הראה זלזול בנו כנבחרי ציבור, כאילו אנחנו רוצים למנות אנשים לא ראויים. זה אף פעם לא קרה לכם. וכי יעלה על דעתך אסי ששר במשרד האוצר שלדעתי הוא משרד הכי מורכב במדינה ימנה אנשים לא מוכשרים ולא ראויים כדי ליפול בתפקידו? כן. חברים, נא לא להפריע לארז מלול. הוא התאפק ממש בגבורה לא להפריע לכם. אין גבול לשקר. מלבד זה שיש ועדת מינוי ויש כשירות של פקידים. רק להזכיר לכם שהיה כאן יועץ שר - - - בראון תמורת חברון, זוכר משהו? את סתימת הפיות כאן הציבור רואה ובז לכם. אתם סותמים פיות. אנחנו שמענו אתכם בקשב רב בלי הערות, אבל קשה לכם שיש כאן אנשים אחרים עם דעות אחרות שמדברים ואתם עוצרים אותם. תמשיכו כך. הצלילה במנדטים תמשיך. אתם רואים את זה.

זה דבר ראשון לגבי מה שאמר כאן היועץ המשפטי למשרד האוצר. באמרת אגב אומר שמעניין אותי אם יש יועץ משפטי של משרד שיעז לבוא ולהגיד כאן דעה אחרת. כמוש השופטים נחלקו והמשפטנים, ופרופסור אלבשן אמר אתמול ברדיו ושמעתי מפיהם ולא מפי כתבם שרוב הציבור תומך בעילת

שרוב הציבור תומך בעילת הסבירות. יועץ משפטי אחד שיעז לבוא ולומר דעה שונה, אם הוא מפחד שיפוטר על ידי היועצת המשפטית לממשלה תחתיה אתם חוסים. זאת לא נראית דיקטטורה משפטית ואני סוגר סוגריים. נגיע להמחיש את זה, להפשיט את זה לכמה החלטות. היה ראש ממשלה קודם, בנט. לפני הבחירות הוא התחייב קבל עם ועולם שהוא לא מצטרף לממשלה בראשות לפיד ועבאס. שכנים שלי, אנשים יקרים, מסורתיים, הצביעו לו בגלל הרקע הביטחוני שלו והאמינו לו. יום אחרי הבחירות בגד בהם,

אל תשתמש במילה בגד. זאת בגידה. חופש ביטוי עדיין קיים. בסדר.

בגד בהם ודאג להיות ראש ממשלה. אנחנו ראינו בזה החלטה לא סבירה בעליל ובאמת ראינו שנטשו אותו. האם הייתם רוצים שבג"צ יחליט אם ההחלטה של בנט לבגוד בבוחריו היא סבירה או לא או שהציבור יחליט? הרי היה נימוק לפה. הוא אומר, אני רוצה להציל את מדינת ישראל. מצד שני אנשים הצביעו לך על סמך האמירה הזאת והוא בגד בהם. מה אנחנו כאן רוצים, שהציבור יבחן את זה והציבור בחן את זה וזרק אותו למבצר בהרצליה. אני חייבת לענות. לא.

תעני. אני באתי אליכם בטענות שצריך לבחון בסבירות את ההסכמים הפוליטיים שלכם? לא. אז מה? ההחלטות הפוליטיות הן בצד. ידידי גלעד העלה כאן נקודה ובאמת הביא את זה לנושא לדיון ארוך אבל במילה. אתה אומר שאם היינו מחזקים את מוסד מבקר המדינה, כאילו אתם מבטלים סמכות ומשאירים את זה.

אנחנו מחזקים את הציבור. מי שצריך לבחון אם השר קיבל החלטה סבירה או לא, זה הציבור. מה הבעיה בסבירות, מלבד שזה לא נושא משפטי כמו שהגדירו השופטים. זה לא נושא משפטי כמו שהגדיר השופט סולברג והשופט גרוניס שהם אנשים חשובים. השופט גרוניס - - - גלעד. אני רואה המחשות. מני מזוז התעקש על זה שהוא יהיה במינוי של ועדת האיתורים, ועדת המינויים, הוא התעקש על כך שהוא יהיה כל הקדנציה. ומה עשה בית המשפט? מה סתימת פיות? אני עוזרת לך. לא ביקשתי עזרה. יש לי איזו תזה. זה מפריע לחבר הכנסת ארז מלול והוא מבקש לסיים את דבריו. מני מזוז התעקש על זה. לכאורה שופט עליון אמור לדעת מה סביר ומה לא סביר. הוא לא ידע מה חבריו ישפטו כשופט עליון. הוא חשב שהסבירות היא אחרת. את רואה שבתוך שופטי בית המשפט העליון אין אחידות. תחום הסבירות ומתחם הציבור הוא מתחם אפור. מה שסביר בעיני שופט א', לא סביר בעיני שופט ב', ומה שסביר בעיני שופטים, לא סביר בעיני השרים. גלעד, חלק מהדברים שאמרת בעניין קבלת החלטות של שרים ומועדי הבחירות, זה כי אף פעם לא היית שר. אני הייתי במשרד ממשלתי. עבדתי שש שנים. אתה יודע איך מנגנון קבלת החלטות לוקח? שר קם בבוקר, רוצה לתקצב מיליארד פה ומיליארד שם,

בוא נמנה את זה ואת זה. יש מנגנונים, יש המלצות של אגף הבקרה, יש ועדות. זה אחרת לגמרי, איך שאתה מפשיט את זה. אני רוצה לסיים באמירה שאני חייב להתייחס אליה. חלק מהאופוזיציה פשוט רוצה להבעיר את הרחובות. יש את מדינת תל אביב, לפיד בראשות מדינת תל אביב לא מקבל את זה שהימין נבחר. יש את הפלג הירושלמי קיצוני, יש כאן פלג תל אביבי שמנסה לחבל בתהליכי דמוקרטיה. אתם לא מתביישים?

בלי עין הרע ל-ש"ס יש כמעט - - - פי שניים מצביעים מאשר ל-ש"ס.

אני רואה מפלגות בכל הארץ. בתוקף תפקידי אני מתחיל להסתובב. הציבור בקריית שמוני, בירוחם, בדימונה מדברים איתי לא על עילת הסבירות. הם כועסים. כועסים כי אתם לא מטפלים בהם. האמירה שאני שמעתי: תגיד להם בכנסת, ככל שהם יעודדו סרבנות, אנחנו נסרב להצביע להם. מי מעודד סרבנות? ככל שיעודדו שריפת צמיגים, אנחנו נשרוף להם את הקולות ונשכנע אנשים לא להצביע להם. תתעוררו על עצמכם. אין סקר בערוץ 14 שיש לכם... הכול בסדר. דיון פתוח זה דיון מועיל אבל להבהיר את הרחובות - נתב"ג מרחב ציבורי - ולהתעלל בבני אדם? חבר'ה, השתגעתם. תבוא איתי איזה יום להפגנות ותראה אנשים מאמינים שמגיעים להפגין ולא רק מתל אביב.

ארז, תקשיב. אני אשים בצד כי קארין כבר ענתה לך על הטענה לגבי מדינת תל אביב. זה מה שמבעיר את הרחובות. הסוג הזה של האמירות, של השנאה, מה ששרת ההסברה עושה. בושה. תראה מה עשית עכשיו. נשאת את שמו של השופט גרוניס שבוודאי שייך למחנה השואפים לצמצם את השימוש בעילת הסבירות. אבל בפסק הדין שאליו כנראה התכוונת, השופט גרוניס כותב שהוא נגד ביטול עילת הסבירות במובנים שאנחנו מנסים כאן. כמו שראש הממשלה דיבר על השופטת פרוקצ'יה והפך את מה שהיא אומרת. ממש לא. אני חייב לענות. "אם היא תיעשה בלא ריסון ראוי וזהירות מספקת, עלולה להביא לפלישת בית המשפט לשטחים לא לו שמעבר לתחום המשפט בהם אין הוא אמור לפעול". נקודה. תמשיך את הציטוט. היועץ המשפטי אסי מסינג, גם בגלל שארז התייחס לדבריו וגם בגלל שאני התייחסתי אליו וביקשתי את עצתו בהתאם לדברים שאמרה קארין, הוא יהיה הדובר הבא. אני אעשה שלום ביניכם כי אני רואה שאתם מסוכסכים.

התכוונתי שאעשה שלום דיוני. אין ספק שנמתחה ביקורת קשה גם בפסיקתו של גרוניס ואחרים על עילת הסבירות, אצל יואב דותן ואחרים. אין ספק שלבטל אותה לחלוטין, יש לזה מחירים כבדים. גם לצמצומה, אפילו הצמצום המצומצם שאנחנו מצמצמים, יש מחירים לא פשוטים. המחירים של אי צמצומה הם מחירים גדולים לא פחות. ולכן, אם בית המשפט - בתקופה שחלפה מאז שאמר גרוניס את הדברים ומאז שכתב יואב דותן את הדברים ומאז שכולם עסקו בנושא - היה משכיל לעשות צמצום עצמי,

להיות שלא - - - פרופסור דותן אמר משהו אחר. הוא אמר שלא. עכשיו אתה מוציא מהקשר. לך תבדוק את הפרוטוקול. הוא אמר שלא. הוא אמר שעד היום הוא לא עשה את זה. הוא אמר שבית המשפט עד היום לא עשה את זה ולא צמצם כמו שצריך ולא ידע להבדיל בין סבירות לאי סבירות מהותית. לשאלתי הוא ענה את זה. לכן, מאחר ובית המשפט לא עשה את זה, כמו תמיד אגב, כמו בנוגע לדיון בנוגע לעונשי מינימום שאני חושב שיואב ישב בו רבות בנושא הפרוטקשן ובנושאים אחרים אם בית המשפט היה משכיל לקבוע מתחם ענישה ראוי, לא היה צריך עונשי מינימום ואולי גם לא עונשי מקסימום. אנחנו באים ומלינים על כך שבית המשפט לא עושה את מלאכתו ואנחנו המחוקקים נאלצים לבוא עם פטיש. אבל מה לעשות, אנחנו לא יכולים להותיר את המלאכה למי שהוכיח במשך 40 שנה מעל פסק דין דפי זהב עד היום שהוא לא יודע לעשות את הצמצום הזה באופן עדין. הוא לא יודע ואז אין לי ברירה, אני עושה את זה ואני מעביר את הקו היכן שאני יכול שאלה הם נבחרי הציבור. למיטב זיכרוני פרופסור דותן כן אמר שיש יותר שופטים שמרנים. גור, פרופסור דותן אמר שיש יותר שופטים שמרנים ושאלתי אותו שוב ושוב האם בית המשפט יודע להבחין בין סבירות לאי סבירות קיצונית והוא התייחס אגב, גם בעניין השופטים השמרנים, היו הרבה שופטים שמרנים בפסק הדין שהוזכר קודם בעניין דרעי 2 והוא אמר שבית המשפט הלך שם למקומות מופרכים הרבה יותר ממה שנהוג בעולם. אז למרות כל הצמצום, במבחן התוצאה פסקי דין לא סבירים בעליל יוצאים מבית המשפט פעם אחר פעם בנושאים שהוזכרו כאן, בנושאים של מדיניות מובהקים, בנושאים שלשיטתו של פרופסור דותן שנשאל פה הם בכלל לא שפיטים כמו פרסי ישראל ומינויים, ובית המשפט רק הולך ומקצין. מי שכתב את הדברים ממש לאחרונה, היה יואב דותן. עורך הדין אסי מסינג, בבקשה. אני אבקש רשות דיבור. אני בטוח שאתה תבקש. כדי שנבין. זה לא מעניין אותי כי זה נאמר עליו אלף פעמים. אני מבין שאתה רוצה, אולי אתה רוצה עוד חוות דעת בכתב שתאמר שוב את מה שכבר נאמר עשר פעמים בדיונים כי הבנתי את טקטיקת התמימות וההיתממות הזאת. תעשה כרצונך אבל אני לא אשתף פעולה כשאתה תעשה את זה שוב ושוב תוך ניצול לרעה את העובדה שאני נותן לך לדבר יותר מאשר לכל חבר ועדה אחר אי פעם בתולדות הכנסת. עכשיו בבקשה אל תדבר ואל תענה לי. אין ערך מדויק כמו הניתוח של עמדתו של גרוניס.

תודה רבה. אסי, בבקשה. עלו כאן כמה נקודות. עורך הדין אסי מסינג, היועץ המשפטי של משרד האוצר. למרות הכול אני נאלץ לשאול אותך שוב לפרוטוקול, מאחר שמאוד חריגה ההגעה בהקשר הזה, את העמדה של מי אתה מייצג. תגיד כדי שלכולם יהיה ברור את העמדה של מי אתה מייצג ובשם מי אתה מדבר. המציאות של עובד מדינה שמגיע נגד הצעת החוק שתמכו בה 64 חברי הקואליציה ומעוגנת בהסכמים - - - זה לא עבר. זה לא עבר. אנחנו חברי האופוזיציה ביקשנו. אני מבקש מהיועץ המשפטי. זה רק מוכיח עוד פעם איך תהליך עקום מביא תוצאה רעה. אני כן מבקש את חוות הדעת דיברנו על הצעת חוק ממשלתית.

יואב, תודה רבה. אדוני היועץ המשפטי למשרד האוצר, עורך הדין אסי מסינג, בבקשה. צוהריים טובים. אני אחזור לשאלת כבוד היושב ראש ואחזור על מה שאמרתי בפעם הקודמת. אני משמש במשרד האוצר מזה 21 שנים בתפקידים שונים, מרפרנט בלשכה המשפטית ועד היועץ המשפטי הראשי של משרד האוצר מזה שבע וחצי שנים. השאלה שאתה שואל, מעולם לא נשאלה אבל בכל זאת,

אני אענה עליה. הוזמנתי על ידי ועדות בכנסת בהקשרים שונים רבים, לתת את ההתייחסות המקצועית שלי להיבטים שונים, מחקיקות, הצעות חוק, ועד דיונים נוספים אחרים בהקשרים שונים. מעולם לא עלתה השאלה ברשות מי הגעתי לכאן. לא, לא שאלתי ברשות מי. שאלתי את העמדה של מי אתה מייצג. תמיד תמיד את העמדה המשפטית המקצועית לפי מיטב תפקידי ושיפוטי. זה חלק מהתפקיד שלי. עמדת הממשלה, עמדת המשרד. דיברנו על זה גם בפעם הקודמת .

לכן ביקשתי שתאמר. לא הייתה עמדת ממשלה על הצעת החוק. הצעת החוק הזאת לא נדונה בשום פורום ממשלתי. מטבע הדברים גם לא נטען. גם במשרד שלנו היא לא נדונה כפי שהיא נדונה בדרך כלל בהיבט של הצעות חוק שעולות על סדר היום. מאחר ואין עמדת ממשלה, איזה עמדה אתה מציג בנושא? אני מציג התייחסות לשאלה של איך תהיה השפעת ההצעה הזאת על תפקוד משרד האוצר.

כמובן לפי עמדתי.

זה שיקול דעתו של יועץ משפטי של משרד ממשלתי. קיבלתי תשובה יואב. למה אתה מפריע? אני מפריע כי מגיעים לכאן אנשים בעלי תפקידים. הרי לא שאלת שאלה תמימה. אתה לא שואל שאלות תמימות. יואב, אתה לא ברשות דיבור. אתה גם לא שואל כדי לדעת. אתה שואל כדי להכריז. אז אני מכריז את דעתי כמו שאתה מכריז את דעתך. אתה לא ברשות דיבור.

אסי, בבקשה. בסוף דבריי ביום שלישי נאמרו מספר דברים. ראשית נאמר שהדוגמאות שהבאתי הן דוגמאות מופרכות ומה שמוצע זה להתייחס לדוגמאות קונקרטיות כדי שאפשר יהיה לדבר עליהן. שנית, אני גם לא השלמתי את ההתייחסות שלי לכל הדוגמאות, לסוגי הדוגמאות האחרות. דיברנו על סוגים שונים. גם נאמר כאן על ידי חבר הכנסת מלול ציטוט לא מדויק של דברים שאמרתי בפעם הקודמת. לגבי חלקם, כנראה לא הובנתי.

אמנם את חברי הכנסת מאוד מאוד השתדלתי לא להגביל בזמן בדיון הזה. מבחינת מסגרת הדיון, בבקשה תשלים את הדברים שאמרת בפעם הקודמת וגם התייחסות למה שאני אמרתי, למה שאמר ארז וגם לסוגיית הבחירות. אני אשמח שתעשה זאת במסגרות זמן סבירות, וסליחה על השימוש במילה הזאת. בכל מה שקשור לשאלת המינויים, מטעמים מובנים אני לא אתייחס לכוונות של שרים למנות מועמדים שלא פורסמו וזה מובן מאליו בעניין הזה שזה לא נכון ולא מתאים. אני אתייחס רק לדברים שפורסמו ולדברים שהתרחשו ושהיה עליהם פומבי.

אתחיל בעובדות מבחינת תקופות במהלך הזמן ואני אלך אחורה. בתקופה שבין 1 בספטמבר 2018 ל-1 בנובמבר 2018 לא היה ממונה על שוק ההון.

לא מונה אף אדם להיות ממונה על שוק ההון,

לא היה כלכלן ראשי,

אני תכף אחזור להשלכות שהיו בעניין של הכלכלן הראשי ויש גם את דוח מבקר המדינה בעניין ואני אתייחס לחלק המשמעותי בהקשר הזה. בדרך כלל כשאין מינוי קבוע, יש את סעיף 23(א) לחוק שירות המדינה (מינויים) שמאפשר למנות למעשה כל עובד מדינה לתקופות של עד שלושה חודשים והחל לאחר שישה חודשים אפשר למנות

לפי פרסומים במשרדים מקבילים, לאחרונה פורסמו פרסומים שונים על כוונות שונות למנות מינוי לממלא מקום הסטטיסטיקאי הראשי ובין אם הכוונות היו נכונות ובין אם לא היו

אם נחזור לשאלה של מה היה במשרד שלנו, זה יתחבר גם לדוגמה השנייה עליה דיברתי, לשאלת קביעת תחזיות הכנסות, אז כמו שאמרתי בתקופה של בין 1 ביוני 2018 עד חודש ינואר 2019,

אני שואל שאלת הבהרה. תיאור המקרים מאוד נחמד אבל כל המקרה המופרך הזה שאתה מתאר, בעיניי הזוי, התרחש כשיש לנו בית משפט שיכול לבקר סבירות ויש לנו יועצים משפטיים שיכולים לבקר סבירות. אז מה, אתה טוען שכל המערכות הקיימות לא עובדות? אז בשביל מה אני צריך אותן? תכף נדבר.

אני מנסה להבין את הטיעון. התפרצת לדלת פתוחה. אחרי כן נדבר על מה קורה אם לא הייתה את עילת הסבירות. אתה אומר שבלי עילת סבירות היה יותר גרוע.

אני תכף אסביר. כמו שאמרתי, הכנסת פוזרה בסוף חודש דצמבר 2018. מחודש אוגוסט 2018 היה ברור לגורמים המקצועיים במשרד שיש מגמת שינוי מהותית בתחזיות. לא נקבעו תחזיות. לא היה כלכלן ראשי והתהליך עצמו לא בוצע. אני קורא מדוח מבקר המדינה שפורסם לאחר מכן. הוא פורסם בשנת 2020. אני לא אשלים את יתר הדברים שלא פורסמו בגלל שהייתה רגישות מאוד גדולה סביב הדוח הזה והיו פרסומים רבים, אבל אני אגיב למה שכן פורסם. "בעקבות ההימשכות והשיהוי בתהליך אישור התחזיות המעודכנות לשנת 2019, ביום 29 בדצמבר 2018 הפיץ היועץ המשפטי של משרד האוצר, בתיאום הממונה על התקציבים, עם הכלכלן הראשי שוב, יש כאן טעות כי זה לא הכלכלן הראשי אלא אגף הכלכלן הראשי, כי לא היה אז כלכלן ראשי - ועם מנהל רשות המיסים לכל הגורמים הרלוונטיים מתווה ברור לאישור התחזיות לשנת 2018 לשם הצגה בממשלה בתחילת ינואר 2019". המתווה מפורט באריכות שממש מטיל את השאלה מתי יהיה וכולי. אני מקצר. אני במתח. אני שומע תיאור מקרה מאוד מאוד ארוך. מה טיעון הסבירות שקשור אליו? רוטמן, בנחת. אני מאוד בנחת. אתה לא נראה בנחת. קארין, אני למדתי לדבר בוועדות הכנסת ועורך הדין אסי מסינג מנוסה מאוד בהופעות בוועדות הכנסת ויודע שאין דבר כזה שנותנים לבן אדם לדבר 10 דקות ולא מבינים מה הוא רוצה. תיאור המקרה ברור, אני מאוד אשמח שתסביר לי ולחברים לאן אנחנו מתקדמים.

אנחנו כאן עד הלילה. תן לו לדבר. אני הקשבתי שעות לפרופסור איינהורן ולא הבנתי מה היא רוצה לומר, כבר חצי שנה. אז הפרעתי לה? אסי, בבקשה. אני בטוח שאני אצליח להסביר. זה יעזור לך אם אני אתן לך מסגרת זמן? בבקשה. התקציב הוכן על בסיס גירעון של 2.9 ובסופו של דבר עם עדכון תחזיות התברר שהגירעון החזוי הוא 3.6 אחוזים.

סטייה של 0.7 אחוז מהתמ"ג, שזו סטייה עצומה. כמה בסוף הוא היה? בסוף הוא נגמר ב-3.9. אז מה שקרה זה שלמעשה הסיבה המרכזית בגללה לא קוים הנוהל שקיים, שהצגתי אותו בהרחבה בפעם הקודמת, כאשר בעקבות דוחות מבקר המדינה הקודמים מ-2011 ו-2012, במסגרתם נקבע שהתחזיות היו שגויות לחלוטין ברמה המקצועית והשפיעו עליהן, ולכן נקבע נוהל מפורש איך קובעים תחזיות. הסברתי ואמרתי שהנוהל הזה דורש עצמאות שיקול הדעת ללא מעורבות של שר. לעומת זאת כאשר לא היה במהלך 2018 כלכלן ראשי, הנוהל עצמו לא קוים ולכן הייתה השפעה על אופן קביעת תחזית ההכנסות שהובילה לזה שהיה צורך להחזיר את הפעילות באופן המקצועי לפי שמתקבל וכדי שהתחזיות עצמן יגובשו ויוצגו בפני הממשלה. המבקר קבע, וגם התייחסות של שר האוצר אז למבקר, כפי שנכללה בדוח המבקר, ואמר שביום זה וזה הועברה לשר האוצר פנייה בעניין. "בעקבות פנייה זו הורה השר לקדם את הצגת עדכון התחזיות בפני הממשלה, על אף שסבר שאין תשתית מספקת לתחזית שהוצגה. תהליך הכנת התחזית וההתמודדות עם הגירעון הצפוי הציפו יחסי עבודה שאינם מיטיבים בתוך משרד האוצר שהתבטאו בין היתר בשיתוף פעולה.

במובן הזה של הפעילות עצמה, מאחר ולא היה אף אחד מהגורמים המקצועיים שאפשר היה לממש את מלוא עצמאות שיקול הדעת שלו ולבצע את תחזית ההכנסות, באותו מועד, כדי שאפשר יהיה להגיש את זה לממשלה כפי שמתחייב לצורך קבלת החלטות והשלכה על האופן שבו הממשלה מקבלת בעת כניסתו של תקציב בפועל, היה צורך בעניין הזה כדי לכנס את הדבר הזה במובן הזה של פעילות. שאלת איך יכול להיות שחצי שנה לא היה כלכלן ראשי.

ובית המשפט לא התערב. לא, זה לא מה ששאלתי. אני שואל שאלת הבהרה. המצב הזה שתיארת,

פרק הזמן הארוך, זה מצב נורא,

מצב גרוע. אתה כאיש מקצוע חושב שהוא מצב גרוע.

עילת הסבירות הקיימת במשפטנו מנעה אותו? במובן של אופן הפעילות והפעולה של משרד האוצר, היכולת היחידה של שקילת מלוא התשתית המקצועית העובדתית בהבאה שלה למסגרת קבלת החלטות, היא העילה היחידה במסגרתה אפשר להתערב בשאלה האם המשרד פועל או אינו פועל כמו שצריך. אבל זה לא קרה. אנחנו לא נכנסים כרגע לשאלה אם יש עתירה. לא אם יש עתירה. היכולת של יועץ משפטי במשרד האוצר לסמן את הצורך בשקילת מלוא התשתית המקצועית הקיימת לפי הנהלים הקבועים והצגתם בפני המשרד - - - לא הבנתי. לפעול לפי נהלים ולשקול תשתית עובדתית לקבלת החלטות ולנמק החלטות, צריך עילת סבירות? אם כן, צר לי לומר לך, או שאני צריך ללמוד מחדש משפט מינהלי ולגרוס את הספר של דפנה ברק ארז. לגרוס. זה המון ניירת. היא בין היתר גם אגב הדבר הזה. ועם כל זה לא עשית דבר אתה כיועץ משפטי של משרד האוצר עם ותק של 21 שנים, ובית המשפט לא עשה דבר ואיש לא עשה דבר כדי לעצור את המציאות הזאת. אתה אומר לי ששאלת הסבירות לא רלוונטית לעניין. שאלת הבהרה. בבקשה חבר הכנסת פינדרוס שמומחה גדול ממני בנושא תקציב. לצורך העניין, עילת הסבירות עוברת והממשלה ממנה רמטכ"ל בלי הוועדה. אני צריך את עילת הסבירות כדי לפסול את זה או שאתה כיועץ משפטי תגיד לי שעשיתי את זה לא לפי הנהלים? אני שואל, האם להכריח שר או משרד לעבוד לפי הנוהל, למנות כלכלן ראשי שיש לו תואר ראשון, האם בשביל הדבר הזה צריך עילת סבירות או אדם צריך לפעול לפי נהלים? מי ימנע ממך לשנות את הנוהל? את הנהלים אפשר לשנות. אני שאלתי שאלה את היועץ המשפטי. מסביר לך כאן אדם שהוא עם ניסיון של 21 שנים ובא לספר מכוח מקצועו, ואני מודה לו על כך ואני אפילו הזמנתי אותו, ואני חוזר ואומר ש-20 דקות בפעם הקודמת, אנחנו עכשיו אחרי עוד רבע שעה כי הפריעו לך, 13 דקות בפעם הזאת, אתה מתאר תיאורים של אירועים שהם בעיניי לא הייתי אז בממשלה, אז מותר לי להגיד - אירועי זוועה שהתרחשו. אני זוכר את האירוע אחר כך. אני הייתי עם אסי הרבה שעות באותו אירוע. כל זה כשעילת הסבירות עומדת בתוקפה ולא חוקקנו דבר. זה הרבה יותר חמור ממה שאתה אומר. אם לממשלה, אם לאזרחי ישראל אין דרך לפעול מול מערכת שפועלת לא על פי הנהלים, וצריך בשביל זה עילת סבירות, אז המצב קשה. אני אשאל אותך שאלה אחרת. עורך הדין אסי מסינג, האם אירוע מזעזע כפי שאתה מתאר, בעיניי הוא מזעזע, אני חושב שזה אירוע מזעזע.

איזו עילה יאמר לי אדוני היושב ראש וחבר הכנסת פינדרוס - בדין המינהלי - - - אני שואל אותו. אני לא צריך לענות. יושב כאן משפטן עם ניסיון של 21 שנים. בלי ללכת לבג"ץ, לא צריך ללכת לבג"ץ, אתה שואל אתי, יועץ משפטי במשרד שרואה שהשר או המנכ"ל פועל בניגוד לנהלים, הוא לא צריך להגיע לסבירות. הוא משנה את הנוהל. עורך הדין אסי

את בחרת להביא את המקרה הזה, אני לא הכתבתי לך איזה אירוע לספר. בעיניי זה אירוע מזעזע שהתרחש כאשר במשפטנו הנוהג - - - ברוך הבא לעתיד למדינת ישראל.

זה יהיה הרבה יותר גרוע. זה מצוין. אם הוא היה אומר לי שאני הצלחתי ובית המשפט הצליח למנוע את האירוע הזה באמצעות עילת הסבירות ואם עובר החוק שלך אני אעמוד חסר אונים, הייתי אומר לו, שמע, וואלה, הפחדת אותי. אבל אתה מתאר לי שעם עילת סבירות ועם בית משפט היפר אקטיביסטי לא הצלחתם למנוע את זה. לכן אני שואל אותך בפעם הנוספת אם אירוע כזה היה מתרחש בשנת 1970, לפני טרלול הסבירות שפשה במחוזותינו,

יועץ משפטי של משרד עושה, ושנית, מה הייתה עושה הכנסת, בג"ץ או כל גורם אחר. מה היה קורה אז? אתה לא מחזיר את המצב ל-1970. אני אומר לך שהתשובה שלי היא אני אשמח לתשובתך שלך - שיש שפע של עילות מינהליות באירוע. במשפט המינהלי שאתה תיארת אני מזהה ככותב תשובות במבחנים וכמי שקיבל סליחה על שאני משוויץ 100 במשפט חוקתי, אני מזהה באירוע שלך לפחות חמש עילות שאני יכול על בסיסן לעתור ולבטל את ההחלטות או אי ההחלטות שהתקבלו שם לרבות אלף דברים שקרו בדרך. איזה עילות? כל זה בלי שימוש בעילת הסבירות - - - אני אשנה את הנהלים. איזו עילה? בלי שימוש בעילת הסבירות. אתה אומר שאז גם היה את עילת הסבירות וגם את כל אלה וזה לא קרה.

עכשיו אני שואל בשנית.

המצב שתיארת התרחש. הקטסטרופה, קטסטרופה אמיתית שתיארת, התרחשה. עכשיו תסביר לי מה עילת הסבירות קשורה לעניין. כנראה לא הבנת את הדוגמה. אני אחדד. אולי תסביר עוד פעם. אני אחדד שוב כיוון שלא הבנת. השאלה היא אם יש גירעון גבוה, או השאלה אם מעדכנים את התחזיות ומתאימים אותן למציאות. אלה שתי שאלות נפרדות. את היכולת למנוע את הגירעון בפועל ולנקוט צעדים, צריך צעדים אקטיביים שהממשלה צריכה לעשות. לא דיברתי על מניעת הגירעון. דרך אגב, אני יכול לספר לכם אך זה בסוף נפתר. איך זה נפתר בסוף? היינו בדיון בוועדת כספים.

הגוף המושחת הזה? לפני שלושה חודשים עת אישרנו תקציב דו שנתי וקבענו מנגנון חוקי עם פיקוח של הכנסת איך בדיוק להתמודד כדי שדבר הזה לא יקרה שוב כיוון שלמדנו מתקלה שהייתה ב-2018. אחד מחוקי ההסדרים שעברו היו בדיוק כדי לפתור את הדבר הזה.

אבל לא על זה הוא מדבר. כמו בכל מדינה דמוקרטית. דמוקרטיה. זאת דמוקרטיה בהתגלמותה. אבל לא על זה הוא דיבר. אדוני היועץ המשפטי אסי מסינג, בבקשה תמשיך. בסופו של דבר התחזיות עודכנו כמו שצריך. העדכון שלהן נעשה בעקבות התערבות משפטית שלי. זה גם צוין בדוח המבקר. ההתערבות הייתה בין השאר על בסיס עילת הסבירות.

בין השאר, זה מאוד חשוב. חוץ מבין השאר, מה עוד היה שם? אתה לא עורך הדין עמית חדד והוא לא הדס קליין, תרגיע. גלעד, אני הבנתי את הכללים. סליחה. חברי האופוזיציה יבקשו להזמין עובד מדינה ואני לתומי אחשוב שאני לא חושב שיש לו ערך מוסף בדיון על איך מתקנים חוק יסוד. זאת דעתי אבל אני אחפוף את שיקול דעתי לדעתם.

כאשר הוא יציג את העמדה ואני אשאל שאלות הבהרה, גם יהיה אסור לי לשאול אותו שאלות הבהרה. אבל תן לו לענות. אצטרך לקבל את דבריו ככזה ראה וקדש. נתתי לו 20 דקות בדיון הקודם ואנחנו כבר 25 דקות בדיון הזה. אתה, כל פעם שאני אשאל אותו שאלה, תתפרץ בזעקות אימים. זעקות אימים וכל פעם.

עכשיו בבקשה אסי, תמשיך. נורא קשה להיות שמחה רוטמן.

החיים שלי קשים. באמת, לבי יוצא אליך. אני יכול להסתדר לבד. אני לא צריך עזרה. על כל שאלה אני אהיה מוכן לענות. אנחנו נסיים עוד שנייה אחת עם הדוגמה הזאת. אני חושב שקיימנו בה דיון רחב. הרעיון בסופו של דבר הוא מאוד מאוד פשוט. חלקים מאוד משמעותיים מעבודת הממשלה מבוססים על נהלים ועל אופן התנהלות שלא ניתן לקבוע את זה בחוק. אין חוק של קביעת תחזית הכנסות, אין חוק שקובע מי יקבע תחזית הכנסות, למי תהיה עצמאות שיקול הדעת וכולי וכולי. אפשר להתייחס בעניין הזה לכל התפקידים שיש במשרד עצמו. הסיטואציה שאותה אני מתאר, זו סיטואציה במסגרתה לא היה מי שאמון על העניין. לא מונה במינוי קבוע ולכן אופן קבלת ההחלטות המקצועיות לא התבצע וגם השיקוף שלו לא נעשה. אסי, בכל זאת, עם כל הצער והכאב, כהפקת לקחים מהדוגמה המאוד מאוד רחוקה שאני חייב לומר שעדיין לא הצלחתי להבין, אבל די התייאשתי.

בסדר גמור.

שתחתור לסיום דבריך תוך חמש דקות, עשר דקות. תגיד כמה זמן אתה עוד צריך אבל תגיד לי כדי שאני אדע ויהיה לי צפי כי אני לא מצליח להבין לאן הדוגמאות או האמירות הולכות ואנחנו כבר כמעט 45 דקות במצטבר הקדשנו לשמיעת אמירותיך ודבריך. תגיד לי כמה זמן אתה צריך ואני מוכן להקשיב לך בשמחה. לי יש שתי שאלות. סדר גודל של רבע שעה, 20 דקות.

אני מצטער.

לא, לא אתן. אני מצטער. אם אתה יודע להגיד את טיעוניך בקצרה ב-10 דקות, אני מוכן לתת לך 10 דקות. מילא שעובד מדינה מגיע ומציג עמדה עצמאית שאני לא מבין אותה,

מה זה עובד מדינה? הוא יועץ משפטי של משרד האוצר. בעיניי לשמוע במשך 40 דקות זה הרבה מעבר לסביר. אתה צריך עוד 10 דקות להצגת כלל טיעוניך, בבקשה. למה שמענו כאן את דעתה של פרופסור איינהורן במשך שבועות? אני חייב לומר שיואב דותן לא דיבר במשך הזמן הזה. הוא דיבר בלי כל מגבלת זמן. מומחה מספר אחת לסבירות בארץ. פרידמן לא דיבר כל כך הרבה זמן וכך גם אחרים.

גלעד, אז מה? אני באמת לא מצליח להבין. אני חושב שאתם עושים נזק אדיר לאי הפוליטיות של הייעוץ המשפטי. באמת, להשתמש בייעוץ המשפטי כסטטיסטים בהצגה שלכם. להפוך אותם לסטטיסטים בפיליבסטר, זה בעיניי זה באמת עשייה פוליטית. איזה פיליבסטר?

יגיעו לכאן כל היועצים המשפטים של משרדי הממשלה, כולל משרד הביטחון והצבא. כולם יגיעו. הם כולם יגיעו כי זה התהליך הנכון להתנהל בוועדה. אתה צריך להתרגל לזה.

גלעד, בבקשה, שאלות. שקט בבקשה.

יותר טוב לשמוע את פרופסור איינהורן? חברת הכנסת קארין אלהרר, אני קורא אותך לסדר. די כבר. אתה מסכים שאני אומר גם לך משפט אחד לפני שתי השאלות?

אני מבקש שתשאל את אסי שתי שאלות ממוקדות. למה הדיון הזה? סתם הצגה.

הדיון הזה הוא ממש לא ההצגה.

אתם עושים הצגה ולצערי יש לכם שותף שלצערי עושה פוליטיזציה של הייעוץ המשפטי בצורה נוראית ואיומה.

אמרתי לו את זה בפעם הקודמת. בצורה נוראית ואיומה. אל תטיל דופי. זאת הטלת דופי בלתי נסבלת. אתה מאפשר לבן אדם לבוא ואתה תוקף אותו כשהוא עונה? אני הגוף המבקר עליך ואני אומר לך בכנות - - - אתה לא הגוף המבקר. אתה יושב ראש ועדה. אתה אחד מ-120 חברי כנסת, לא יותר ולא פחות. חבר הכנסת סגלוביץ', אני קורא אותך לסדר.

אתה לא תדבר בצורה כזאת למוזמנים. הוא לא רק מוזמן שלך אלא גם שלנו.

על מה אני יוצא עכשיו? קראתי לך לסדר שלוש פעמים. אתה רוצה לקרוא לנו לסדר לפני שאנחנו נכנסים או אחרי שאנחנו נכנסים? אני רוצה שאתה לא תתפוס מיקרופון. אני לא תופס מיקרופון. אני מדבר בלי לתפוס אותו.

אתה לא יכול לייצר מהלך ולהגיד כאילו אתה הזמנת. אנחנו הזמנו. יואב, תפסיק לתפוס מיקרופון. מישהו רואה שאני תופס?

יואב, סליחה, תצא בבקשה. באיזה סרט אתה חי? אני לא מבין למה הוא פה אחרי שאמרתי לו לצאת. קראתי לו לסדר שלוש פעמים והוא מפריע לשמוע.

יואב, תצא כבר! תצא. זה פשוט הלך אימים על יועצים משפטיים. גור, אני מבקשת לקרוא לשגית. אני מדבר כרגע.

אתה לא מדבר כרגע. קארין, אני מדבר כרגע. זה פשוט מחזה אימים.

אני שואל אותו שאלות. אני מבקש ממנו לקצוב את זמן הדיבור שלו למסגרת זמנים הגיונית והוא מסרב פעם אחר פעם.

הוא לא סירב. סליחה, בתחילת דבריו אני אמרתי לו שבדיון הקודם הוא דיבר 20 דקות ואני מבקש שידבר במסגרת זמן סבירה וישלים את טיעוניו. 25 דקות אחר כך הוא אמר לי שהוא צריך עוד רבע שעה. אני חושב שמדובר בניצול לרעה של רשות הדיבור כאן בוועדה. פרופסור איינהורן דיברה יותר. אני חושב שזו סמכותי במסגרת ניהול הדיון.

אני האשמתי את האופוזיציה בפוליטיזציה - - לא. האשמת אותו.

דיברת אליו. האשמת אותו.

חברים, אני מדבר כרגע.

כל הזמן אתה מדבר. אני אומר שוב שההתנהלות הזאת בעיניי היא ניצול לרעה של זמן הדיבור שניתן לו בהרחבה יותר מכל אדם אחר שהגיע לכאן.

בוודאי.

נכון. כאשר אני שואל כמה וכמה פעמים שאלות הבהרה ולא מקבל תשובה למרות בקשותיי שוב ושוב.

אני רק אומר את דעתי. לכן אמרתי שאני אקצוב לו זמן להמשך הדיבור. אמרתי לגלעד שיציג לו שאלות ואני מבקש שבזה תם הטקס. אני לא יכול להשאיר את הטענות כך.

אחרי שגלעד ישאל את השאלות. תן לו לדבר. אתה התייחסת אליו. אני לא יכול להשאיר את הטענות כך.

אני לא אקח לו את חופש הביטוי. תפסיקו להפריע.

אני אומר שוב שהכנסת הפוליטיזציה לאופן של הטיעון שלי - - - סליחה,

מה קורה כאן? הוא מדבר עכשיו. למה אתה לא נותן לי להקשיב לו? למה אתה בריון ליועץ המשפטי? חברת הכנסת קארין אלהרר, את כבר בקריאה שלישית. היית אמורה לצאת. אתה רוצה שיישארו כאן רק חברים שלך? אני רוצה שתפסיקו להפריע לאסי לדבר.

תקשיב, אתה מפעיל בריונות. קארין, תצאי בבקשה. גלעד, אם אתה תמשיך לענות, אני אקרא גם אותך לסדר. אסי, תמשיך בבקשה. אני רק אומר שהטענות של פוליטיזציה של העמדה שלי הן טענות שלא מתקבלות על הדעת ומוטב אילו לא היו נטענות. לפני שתמשיך בדבריך, לגלעד יש שאלות אליך.

אני מתנצל - לא בשם הוועדה כי אני לא יושב ראש הוועדה אבל בשם חברים רבים בוועדה על מה שקרה כאן. באמת רגע מאוד מביש של הוועדה הזאת. ממש. גלעד, שאלה. אני שואל. רגע מביש ואני מתנצל. תודה שאתה לא נותן שיהלכו עליך אימים. גלעד, שאלות. השאלה הראשונה שאני מבקש לשאול אותך. מניסיונך, מכיוון שהזכרת שאין עמדת ממשלה, האם היו לזיכרונך מקרים רבים של הצעות חוק שיש להן השלכה על פעילות המשרד שאתה מכיר שלא הייתה לגביהם עמדת ממשלה? שלא עברו ועדת שרים. זאת שאלה אחת. שאלה שנייה. בדיוק בעקבות ההערות החשובות של חבר הכנסת פינדרוס. מניסיונך מה הן העילות המינהליות הרלוונטיות למצב שיש נוהל פנימי של המשרד או אפילו נוהל של הממשלה ודרג מיניסטריאלי לא מקיים את הוראות הנוהל. מה העילה המינהלית המרכזית בכזאת סיטואציה? בסוף צריך לתרגם את האינטואיציה של כולנו שאי אפשר ששר יפעל נגד הנהלים. אני מסכים עם חבר הכנסת פינדרוס שזה לא יעלה על הדעת, אבל בסוף זה מתנקז לאמירה של יועץ משפטי שאומר: אדוני השר, אי אפשר לעשות את זה כי. אפשר לומר חוסר סמכות אבל אני לא חושב שזה קשור בסמכות. אפשר לומר ניגוד עניינים אבל אני לא מבין איך אתה מוצא כאן ניגוד עניינים. אין כאן סתירה של כללי הצדק הטבעי. האזנתי לעורך הדין שפטל המלומד שאמר מה העילות של הדין המינהלי. אני מנסה להבין מניסיונך ב-21 שנים כיועץ משפטי, כשאתה בא לשר ושר מצפצף על נוהל, מה אתה אומר לו מבחינת הדין המינהלי?

אתה לא יכול לעשות את זה כי המהלך הזה,

אני אענה בסוף לשתי השאלות בסוף. אני אמשיך בדברים שרציתי לומר מבחינת הסוגים. דובר על בחירות וכדי לתת את דוגמת הבחירות, אה העלית הנושא של אופן ההתנהלות ובמסגרת הזמן, אם תרצו אני אתייחס לשאלה של תקציבים ואם לא תרצו, לא אתייחס לשאלת התקציבים. בוודאי. אני אשמח שתתייחס. באופן עקרוני, וכאמור בשאלה של תקציב המשכי, אפשר להגיע אליו בשתי מסגרות שונות. אפשר להגיע לתקציב המשכי במסגרת של תקופת בחירות ואפשר להגיע אליו גם לאחר שממשלת מעבר מונתה. בגדול, מבחינת הפעלת הסמכויות בתקציב המשכי, בסוף שנת 2020 נעשה תיקון מסיבי לחוק יסוד: משק המדינה בכל מה שקשור לאופן ניהול תקציב המשכי. נקבעו בו שורה רבה של מגבלות. זה כנראה שונה מהותית מהשיחה שאתה זוכר מלפני כמה שנים טובות, תיקון שאנחנו יזמנו, משרד האוצר יזם בעקבת לקחים שונים, בעקבות תקציב המשכי. אני מזכיר ששנת 2020 כולה הייתה ללא תקציב ולאחר מכן נכנסנו גם ללא תקציב לשנת 2021 והיה צורך לעשות שורה של תיקונים. בסופו של דבר מבחינת האיזונים, מבחינת ההתייחסות, צריך לשקול שורה של שיקולים לרבות העובדה שאין תקציב מאושר. לכן המגבלות של מגבלת ההוצאה הקיימת בתקציב ההמשכי ביחס לאופן של יכולת לבנות תקציב ולפעול במגבלה מאוד מאוד נמוכה, מחייבת קביעה של אמות מידה איך לפעול לפיו וכך מופעל החוק והוא מופעל. זה לא היה הדיון. בבקשה לא להפריע. אם תרצו, אני אחזור לתקציב. זה לא רלוונטי. זה לא הדיון. לא להפריע. אני אמרתי שניהול תקציב בתקופת בחירות שהרבה מאוד פעמים מלווה בשאלות שעולות מתחום התקציב הדו שנתי, בהקשר של מגבלות על תקופת סבירות, מה מקומה של עילת הסבירות בתהליך. קיבלתי תשובה שאומרת שהנושא שהיה בעבר מוסדר בכלל אצבע שהיועץ המשפטי בוועדה מחליט, בוודאי יחד עם החשבת, מוסדר היום בצורה עם הרבה יותר הוראות חוק שעל בסיסם אפשר להסתמך. מה שמשמח אותי שבמקום נטילת הסבירות יש לנו שם נטילת החוקיות ולכן החיים שלנו הרבה יותר קלים. ועדיין אופן ההפעלה שלו היא אשליה, אופן ההפעלה של התקציב ההמשכי עם כל המגבלות שנקבעו בחוק עדיין מצריך הפעלת שיקול דעת.

והוא צריך להיות מופעל על ידי נציגי הציבור ולא על ידי היועץ המשפטי. דרך אגב, הוא לא מופעל על ידי יועצים משפטיים. הוא מופעל על ידי החשב הכללי ואגף התקציבים בליווי של ייעוץ משפטי. אני אחזור לשאלה של הבחירות. בהנחיית היועצים המשפטיים אגב כל יציאה לבחירות, נקבע ובשים לב להלכה הפסוקה הריסון והאיפוק שהממשלה מחויבת בהפעלת הסמכויות ולגבי העניינים שהם כורח ודחיפות לבצע אותם, לפעול לגביהם. זה בדיוק בגלל העיקרון שלממשלה אין אמון מבחינת לא הכנסת ולא העם וגם אחרי היות ממשלת מעבר מדברים על השלב שבו אין למעשה אישור של תקציב. זה לפעמים מה שקורה. בסופו של דבר בעניין הזה מתחם הסבירות לפי הנחיות היועץ נקבע בשים לב למאפיינים של הסמכות הקונקרטית שמופעלת ויש מכלול של שיקולים שנמנים והצורך לאזן אותם ולשקול אותם כששוקלים את מתחם הסבירות. הדוגמה הבולטת ביותר שאני זוכר מהשנים האחרונות. ב-24 בינואר 2021, כשאנחנו בחודש ה-13 בו אין תקציב מדינה מאושר, בדיוק חודשיים לפני סבב הבחירות. הכינו ראש הממשלה דאז ושר האוצר דאז תוכנית כלכלית להזנקת המשק. פרטיה היו רבים, בעלויות ניכרות והם הועברו לבחינה מה ניתן ליישם כרגע, חודשיים לפני הבחירות. היינו גם בעיצומו של משבר קורונה, ואחרי סגרים, ואחרי תוכניות כלכליות גדולות ואחרי תיקון יסוד: משק המדינה שש פעמים. במסגרת הזו הייתה שורה של עניינים אבל אני אתעכב על שני דברים. לא. תן לי למקד אותך כי באמת אין לך עוד הרבה זמן ואני רוצה שיהיו לך הכלים להגיד את הטיעון שלך. צא מתוך נקודת הנחה שבלי ההיכרות עם הפרטים ברמה המדוקדקת הנדרשת מיועץ משפטי של משרד אוצר או מאגף חשב כללי. תבחר דבר אחד שאמרת אתה בחוויותיך, דבר אחד שאמרת שאסור לעשות אותו עכשיו כי אני אומר לכם שזה לא סביר. דבר אחד שאתה עשית.

אני לא רוצה את כל הסיפור, לא את התמונה ולא את המסגרת. את זה תגיד לי. שזה היה השיקול היחידי להגיד את זה אסור לעשות עכשיו.

בהקשר של עילת הסבירות. לא חוק הבחירות. בהקשר של עילת הסבירות. מתוך התוכנית הגדולה הזאת.

כל הדוגמאות הללו מתייחסות לשאלה מתוך מתחם הסבירות. את זה הבנתי. אני מבקש דוגמה אחת למשהו. אני מאוד ממוקד. אסי, משהו אחד שאתה אמרת כשהוצגה בפניך התוכנית הזאת שאת זה אתה לא מאשר לעשות עכשיו כי זה לא סביר. המענק שהוצע. במסגרת הזו הייתה תוכנית מענקים שהוצעה שיהיו מענקים למשקי בית עד עשירון שביעי, 750 שקלים לכל בוגר. יש פה תוכנית מפורטת איך זה היה אמור להתבצע. בסך הכול העלות הכוללת של זה היא 5.5 מיליארד שקלים. המענק הזה כמובן לא התבצע בסופו של דבר. לא היה שום טיעון אחר. אתה יכול להביא לנו את הפרוטוקול של ההחלטה? כשאתה אמרת לשר שנראה לך שהדבר הזה הוא לא סביר לעשות אותו בזמן ממשלת מעבר, מה הייתה תגובת השר ככל שאתה יכול לספר אותה? לא ממשלת מעבר. תקופת בחירות. ממשלה יוצאת.

זאת הייתה ממשלה יוצאת או תקופת בחירות? זה היה חודשיים לפני הבחירות. אבל הייתה ממשלה שמכהנת מכוח אמון הכנסת באותו זמן או שזה היה אחרי?

היא התפזרה. אני יודע מה אני שואל. היה פיזור של הכנסת. היה פיזור, אבל עוד לא היו בחירות.

אנחנו בתקופת בחירות, אנחנו לא בממשלה יוצאת.

זאת לא ממשלה יוצאת ולא ממשלת מעבר. ממשלה יוצאת זאת הגדרה בחוק שהיא מהתקופה של בחירות עד הרגע הזה. אנחנו מדברים על תקופת בחירות.

ממשלה יוצאת זה עד בחירות וממשלת מעבר זה אחרי בחירות.

זאת לא ההגדרה הנכונה. זה לא. זה נראה לי פחות חשוב לענייננו. לא, זה מאוד חשוב. אני אגיד לך למה זה חשוב לענייננו והזמן שאני מנהל איתך דיון לא יילקח לך מ-10 הדקות. אל דאגה.

זה חשוב בגלל שממשלה שהולכת לבחירות, אתה יכול לטעון לגביה שחלוקת הכסף בשלב הזה נעשית משיקולים זרים. למה היא עושה את זה? היא מוציאה את הכסף בגלל שהיא רוצה לשלם שוחד בחירות. זה טיעון של שיקול דעת ולא טיעון של סבירות.

הוא לא צריך להוכיח.

אני אגיד לך יותר מזה. כאשר מדובר בשיקול זר ולא בסבירות, קודם כל יש גם עילות ביקורת נוספות כי הדברים האלה הרבה פעמים דורשים תיקוני חקיקה או הסמכה מפורשת וזה מגיע לממשלה במליאתה ושם גם כולם כולל כולם מסכימים שעל הממשלה במליאתה לצורך העניין אין עילת סבירות או לא צריכה להיות עילת סבירות, בטח לא עילת מופרכות.

כולם במתווים שהוצגו כאן אפילו על ידי קיצוני הקיצונים. רובם.

גם יואב דותן. לכן לסוגייה הנבחנת כאן אני אומר,

שיש עילה נוספת, ושנית, אם זה היה מתקבל על ידי הממשלה במליאתה, גם לצורך העניין יואב דותן במתווה שדובר עליו כאן, שהוצג על ידי מפלגת יש עתיד וכדומה,

לכן אני כן מבקש ממך שתתמקד בדברים שעלו בדיון שבשבילם אתה יושב כאן הרבה זמן עם הידע המקצועי שלך ותענה לי לשאלה. אני אפילו לא דן בשאלה שאתה ביטלת את זה והשאלה מי בסופו של דבר לקח את האחריות. אתה העלית את הטיעון הזה לשר או לממשלה והממשלה בסופו של דבר החליטה לא לעשות את זה. האם היא לא עשתה את זה כי שכנעת אותה שזה הדבר הלא נכון לעשות או מכוח איזושהי סמכות כופה? אני יכול להגיד לך אגב, כולל לעניין זמני הדיבור כאן בישיבה יכול לשבת היועץ המשפטי ולומר שיש מצב שמה שאני עושה הוא לא סביר. אין לו סמכות לכפות עלי. הסמכות היא אצלי אבל הוא אומר ואני אומר לו אתה צודק ואז או שאני מקשיב לו או שלא. אם אני אומר אתה צודק, אני מקשיב. לפעמים כשאני אומר אתה טועה, אני עדיין מקשיב לו. לכן אני אומר שהשאלה היא האם יש עילת סבירות שבסופה יש בית משפט שיכול לכפות, היא שאלה חשובה אבל אני אומר שאפילו הדוגמה הזאת שהבאת, אני לא בטוח שהיא מתקיימת לגביה אפילו לא ברמה הבסיסית. זאת לא העילה היחידה ובית משפט הוא לא הפוסק האחרון. אבל אם לא תהיה - - - את אומרת שאם לא תהיה עילת סבירות אבל גם להצעה שלך במקרה כזה לא תהיה עילת סבירות. לא. גם להצעה שלך במקרה הזה לא תהיה סבירות. זה בדיוק הסיפור שהיה ל-יש עתיד עם לבנון. עצם העובדה שאתה קובע בחוק שבית משפט לא ידון בעילת סבירות - - - אני מבין אבל בהצעה שאתם דיברתם שאתם רוצים לדון בה ולשים אותה על השולחן של יואב דותן במקרה הזה שהוא מתאר, בית המשפט והיועץ המשפטי לא היו יכולים להגיד זה יגיע לבג"ץ. לא. הם יכלו. בטיעון של שיקולים זרים. זה שיקול זר.

ברור שזה שיקול זר. אם היו באים אלי והיו אומרים לי סבירות, אם אני הייתי שופט לצורך העניין אני לא הולך להיות הייתי אומר מיד שזה שיקול זר. אני מחזיר לאסי את הזמן שגנבתי לו.

בבקשה.

בבחירות ממשלה משלמת 5 מיליארד שקלים. זה לא שיקול זר. 5 מיליארד שקלים חודשיים לפני בחירות? זה שיקול זר.

ובאיזון מכלול השיקולים. זה המתווה לפיו פועלות כל המערכות בישראל ב-30-20 השנים האחרונות, לפי הנחיות של היועצים המשפטיים הקודמים קודמים. בכל הוצאה לכל מערכת בחירות, יש הנחיה של היועץ המשפטי לממשלה איך פועלים והיא מתבססת על ההלכה הפסוקה וכל שאלה של איזון בתוך מתחם הסבירות. זה המערך שבו פועלים ולא בוחנים בשאלה אם יש שיקולים זרים או עילות אחרות. נתתי דוגמה ואני אומר שוב שיש הרבה החלטות שאושרו לטפל במסגרת מתחם הסבירות, מקובל. נשאלתי לגבי הדוגמאות הקיצוניות. הרי כל הדיון כאן הוא בהחלטות שהן יוצאות מגדר מתחם הסבירות.

והן החלטות אפילו חסרות סבירות באופן קיצוני. לכן כל הדברים הללו, אלה הדוגמאות.

האם בניתוח המקצועי שלך יש עילה חלופית? גלעד, הוא באמצע דבריו. אני רוצה לעבור לדוגמה הנוספת שממחישה סמכויות של שרים ומעורבות מאוד משמעותית בפעילות של שר אוצר ואלה צווי פיקוח על מחירים. צווי הפיקוח על המחירים חולשים על שורה ארוכה של נושאים ומכוח חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, שני שרים שר אוצר והשר הרלוונטי שהעניין הרלוונטי נמצא בתחום שלו. בעניין הזה יש מחלב דרך לחם, מעונות יום ומשפחתונים, ספרי לימוד, תחבורה ציבורית, עמילן וגלוקוז, מיצי מאכל, מוניות וכולי. תחומים רבים ונרחבים. לגבי כל ההחלטות שמתקבלות בעניין של הפיקוח על המחירים, הן מתבצעות לאחר המלצות של ועדה מקצועית משותפת לשני המשרדים עם גורמי המקצוע והחוק קובע מתווה אם רוצים לסטות מההמלצות המקצועיות ואיך לקבל את ההחלטות. בהקשר הזה עולות שאלות של סבירות בהקשרים רבים: מתי הצו מותקן,

מתי מועלה המחיר וסביב הדבר הזה יש שורה של דוגמאות בהקשרים שונים, אי התקנת הצו עצמו והחובה להתקין אותו והנימוקים של הסטייה מההמלצה. בעניינים האלה מתנהלים שורה של הליכים. ההשפעה המהותית היא השפעה בהקשר הזה גם על יצרנים חזקים והיא השפעה גם על גורמים פחות חזקים כמו ניהול משפחתונים, כמו מי שיש לו מעונות יום וכולי. השפעה על שאלת המחיר שנשלח אליהם. הדבר האחרון, לעצם הקצאת התקציבים עצמם. כידוע לפי סעיף הסמכות השיורית של הממשלה, סעיף 32 לחוק יסוד: הממשלה, הממשלה,

מעניקה שורה של תמיכות בהקשרים שונים בהקצאות תקציבים. יכולים להיות בהיקפים מאוד מאוד ניכרים וללא הסדר ראשוני וללא קביעה בחוק. וללא אמות מידה. יש הסדר ראשוני. לא.

לא תמיכות בעמותות. תמיכות באזרחים בהקשרים שונים. לפי החלטות ממשלה.

זה יכול להיות או מהממשלה במליאתה וזה יכול להיות גם על ידי שרים בתחום המשרד שלהם. רוב הפעמים, כאשר מדובר בסכומים גדולים, זה במעורבות של המשרד שלנו עם אגף תקציבים. בכל מה שקשור לקבלת ההחלטות האלה, עשויות להיות, ויש מנגנונים שבשנים האחרונות עולים ומתפתחים, וזה מתחבר להערה שאמרת בפעם הקודמת שהדוגמאות שנתתי הן דוגמאות מופרכות. זו שאלה של הקצאת כספים במסגרת הגרלות. מחיר למשתכן. לא רק מחיר למשתכן אלא יש גם מענקים נוספים. ההקשר הזה מחזיר לעניין של הפתיחה והדוגמה שנתתי בעניין של הקורונה והשימוש בשאלה של הגרלה כאשר זה השימוש של המנגנון הכי פרימיטיבי במובן שלהקצאה מבחינת סדרי עדיפויות כי הוא לא שוקל שיקולים אלא הוא די שרירותי במהות שלו מכיוון שהוא לוקח את כל קבוצת השוויון שקובעים אותה ומקצה הקצאה לפי הגרלה שמתנהלת. בהקשר הזה היו למשל בעניין של הקורונה הפיילוטים של פתיחה של קניונים בישראל וזה עלה גם בהקשרים אחרים שונים, עוד לפני כן, בפתיחת הסגרים וכולי. כל ההחלטות הללו, בין השאר העילה המרכזית שצריכה להיבחן זו שאלה של סבירות קבלת ההחלטה בהקשר הזה. תודה רבה. אפשר לקבל תשובה על השאלות שלי? אני חייב לומר לך שאני שאלתי המון המון שאלות ולא הצלחתי להבין את התשובות. זה עניין של ההבנה שלך. אני לא קיבלתי תשובות לשאלות שלי. כנראה שהוא ענה לך אבל כנראה לא הבנת את התשובה שלו.

אלה תשובות של כן ולא. שאלה אחת היא האם יש שאלות נוספות מלבד סבירות. לא. השאלה האחת הייתה האם נתקלת בהרבה דוגמאות ב-21 שנותיך של הצעת חוק שעוסקת בתפקוד גם של שירות ציבורי וגם בעיקר של דרג נבחר שלא הייתה לגביה עמדת ממשלה. השאלה השנייה היא הייתה האם בסיטואציה שדיבר עליה חבר הכנסת פינדרוס של פעולה לא בהתאם לנוהל פנימי של המשרד - - - האם יש עילה נוספת חוץ מסבירות. האם אתה מכיר עילה מרכזית חוץ מסבירות.

לשאלה הראשונה, יש לך תשובת כן ולא? לשאלה הראשונה. במסגרת מה שהיה מקובל לפחות בעבר, הדברים שאינם עולים לעמדת ממשלה הם דברים שהם עניינם הפנימי של הכנסת.

תשובה לשאלה השנייה. לגבי השאלה השנייה לגבי עילות נוספות. נדמה לי שבהקשר הזה של הנוהל, וזה מה שאני מיקדתי והסברתי, וזו גם הבנתי שלי, הפעולה בעניין של עילת הסבירות על שתי הפנים שלה, גם שקילת האיזון - הרי יש שתי פנים לשאלת הסבירות ואתם דיברתם עליה בהרחבה בשני העניינים הללו זה השיקול המהותי העיקרי של אופן קבלת החלטות על בסיס תשתית מקצועית והיכולת. לא היעדר תשתית אלא האיזון. קיומו של הנוהל הוא השיקול שאתה מאזן האם יש סיבה לחרוג. ודאי שזאת העילה המרכזית אבל בהקשר הזה חשוב כמובן להבין, וזה נראה מובן מאליו, שרוב הפעולות של הממשלה הן פעולות בתוך מתחם הסבירות.

תודה רבה. אתה חידדת היטב. אני אומר לך שפעולות הממשלה הן בתוך מתחם הסבירות ותמיד נשאלת השאלה לא האם הן בתוך מתחם הסבירות או מחוץ למתחם הסבירות אלא מי קובע את מתחם הסבירות. זאת תמיד השאלה. זה צריך להיות הגורם שלא מחזיק בידו את הכוח כי אחרת לא מתקיים כאן עניין האיזונים והבלמים. תודה רבה. בבקשה רבה. ביחס לממשלת מעבר. כמובן כאשר מדובר על תקציב המשכי והחוק החדש חל עליו, אז העילה היא חוקיות. אבל כאשר מדובר על ההיבטים בהם שיקול הדעת הוא של הסבירות בלבד, אם אנחנו נאמנים לרציונל שעומד ביסוד הצעת החוק הנוכחית שמבחינה בין נבחרי הציבור לבין לא נבחרי ציבור, אז יש הבדל בין השלב שלפני בחירות לבין השלב שאחרי בחירות. בשלב שלפני בחירות הם עדיין עומדים לעמוד למשפט הציבור באמצעות הבחירות. אני כן מסכים שצריך להתייחס באופן אחר למצב שבו אנחנו כבר אחרי הבחירות. שלושה ימים לפני ההצבעה בקלפי, שר מקבל החלטה. מה אתה חושב, שהציבור יודע על ההחלטה שהוא קיבל? זה נכנס. תפסיקו לעבוד על האנשים. זו החלטה סבירה. די עם השטויות האלה.

ארז, די. מה זה הצעקות האלה? למדנו ממך אדוני היושב ראש. לפני חצי שעה. אתה צרך לשמוח שאני לומד ממך, שאני נכנס לנעליך, שאתה מקור השראה לכולנו. גלעד, בבקשה, אל תכריח אותי לקרוא לך לסדר. תודה שסלחת לי. לא סלחתי. אני לא הצלחתי להבין את השאלה שלך בגלל הצעקות כאן. אולי את שמעתם את השאלה כי אתם סמוכים אליו אבל אני אפילו לא הצלחתי להבין מה נשאל. חברים, די, אתם איבדתם את זה לגמרי.

כל אחד כאן מנהל את הדיון. אני מזכיר שהבטחת לקארין הפסקה בשעה 15:00. תודה. אתה יכול לצאת להפסקה ביוזמתך. רק רציתי להעיר שהוועדה צריכה לתת את הדעת להבחנה הזאת.

לא לקחת את זה הכול או לא כלום, או שאני מתייחס לממשלת מעבר גם לפני וגם אחרי בחירות באותו האופן אלא אפשר וצריך לחשוב על החלוקה הזאת בין התקופה שלפני הבחירות לבין התקופה שיש לי ממשלה שכבר הכנסת שבכלל עובדת מולה היא כנסת אחרת. משהו ברוח הדברים שאמרתי לקארין.

לדעתך אחרי הבחירות צריך פיקוח של בית משפט? אני חושב שהרציונל של סולברג על הפטור של ממשלה מסבירות יורד כאשר אנחנו כבר אחרי הבחירות. וביומיים לפני הבחירות, אנחנו לא. שיחלחל לידיעת הציבור, שיהיה עיתונאי שיחשוף את זה. על מה אתם מדברים? אתם משחוקים בנדמה לי. הציבור יודע. תודה רבה. אסי, רצית להתייחס בקצרה? לא הבנתי אם ההערה הייתה אלי.

הבהרה. אני חושב שברור שהשאלה לא כל כך רלוונטית לתיקון החקיקה עצמו בשאלה של מערך השיקולים שמתקבל לפני בחירות ואחרי בחירות. הוא גם משתנה. אני כן אבקש ממי שנוכח כאן בחדר, מחברי הכנסת. אמרתי לקארין ואני אומר את זה גם לד"ר בקשי. הסוגייה של אחרי בחירות מטרידה אותי מאוד.

לפני בחירות, אני חולק לגמרי. אני יודע שגלעד לא מסכים איתי אבל אחרי בחירות, בהחלט מטריד אותי.

כי אתה צעקת את זה בצווחות שהיה קשה לא לשמוע. גם אני לא מסכימה. בסדר. גם את לא מסכימה. תרשום גם אותי. אין בעיה. לא היה לי ספק. העובדה שאני חושב שבאמת בתקופה הזאת יש גירעון, יש גירעון שאין מנגנוני בקרה על מה שייעשה שלושה ימים לפני בחירות או אפילו ביום הבחירות עצמו. ממשלה מקבלת אלפי החלטות בתקופה שלפני בחירות. אם מדברים על כלל הרשות המבצעת, אנחנו מדברים על מיליוני החלטות.

סוג אחד של החלטה שאתה חושש שיעצרו והיא קרדינלית וחייבים להעביר אותה. זה היה מוטל על הכף. את אמורה להבין את זה הכי טוב. היו מומחים משפטיים גדולים - - - שהתירו לעשות את זה. זו דוגמה מצוינת. קארין, היו מומחים משפטיים גדולים מאוד שחשבו שלעשות את ההסכם עם לבנון בתקופת הבחירות זה לא סביר. היו גם מומחים שסברו שלא. נשאלת השאלה האם גורל הסכם השלום עם החיזבאללה שעשיתם עם הסכם הגז,

סתם עקצתי. חזרתי. תמשיך, אין בעיה. אני רגילה לשקרים. אני שואל שאלה. אני עונה לך. הייעוץ המשפטי לממשלה שהיה מעורה בכל פרטי העניין, לא כל מיני מומחים מטעם עצמם שישבו בסלון - - - אל תזלזלי. הוא אמר שצריך להביא את זה לכנסת. לא נכון. הוא אמר שצריך.

לא נכון. שראוי להביא לכנסת. שראוי להביא לכנסת. לא נאמר שיש חובה. תקשיב לי ותקשיב לי טוב. אני באמת רוצה למקד את השאלה כי באמת היא שאלה קריטית. היועצת המשפטית כתבה ראוי. היו משפטנים שאמרו חייב. אני לא דן בכלל בשאלה החוקית. לא הבנתי, אתה עברת לדון בשאלה אחרת.

אני מחדד לך את השאלה. רוטמן, תקשיב לי. יש הבדל בין היכולת של ממשלה לקבל את ההחלטה לבין השאלה אם צריך להביא אותה לכנסת. אל תערבב.

אני יכול לומר לך כיועץ משפטי אם נניח אני יועץ משפטי - שלא סביר שתקבלי את ההחלטה הזאת בלי להביא אותה לכנסת. אני יכול להגיד משפט כזה? היו אנשים בתוך הייעוץ המשפטי שחשבו כך? התשובה היא כן.

רגע. אני אומר שכן. אתה מערבב בין שתי שאלות. אני מבין שאת לא רוצה שהשאלה שלי תישמע. אני אחדד את השאלה.

אני יכולה להתנגד לך?

אל תקטעי אותי באמצע המשפט של השאלה אליך. היו אנשים בתוך הייעוץ המשפטי ומחוצה לו שחשבו שזה לא סביר. היו אנשים בתוך הייעוץ המשפטי ומחוצה לו שחשבו שזה לא סביר לעשות את זה בלי כנסת. היו אנשים שחשבו שזה לא ראוי וכל המדרג הזה היה קיים. השאלה שלי היא מדרג אחר לחלוטין. אני לא יודע את הפרטים, גם את לא יודעת את הפרטים, אולי את יודעת יותר ממני.

סביר להניח. עדיין נשאלת השאלה האם נראה לך הגיוני שהשאלה מי הוא היועץ המשפטי לממשלה ומה הוא חושב על הסוגייה, ואם אחר כך זה מגיע לבג"ץ אז מי הוא השופט שדן בתיק ואפילו לא מי השופט שדן בתיק שתביני את לוחות הזמנים בהרכב המלא אלא השופט התורן בבית המשפט שדן בשאלה האם לתת לתגובת המדינה 30 ימים או 10 ימים או חודש. האם נראה לך סביר שהשאלה האם יהיה הסכם גז עם לבנון תהיה תלויה בשאלה הזאת? אני חושב שזה לא דמוקרטי. זאת נקודת המחלוקת ביני לבינך. עכשיו אני רוצה לתת את העובדות כי עד עכשיו היו כל מיני דברים שהם לא עובדות. הייתה יועצת משפטית שהייתה מעורה בכל פרטי התיק. היא לא מנעה את החתימה על ההסכם אחרי שהיא בדקה הכול. שאלת ההבאה לכנסת הייתה שאלה נפרדת. מה שאנחנו מדברים עליו כאן בדיון הוא האם הממשלה יכולה או לא יכולה על פי עילת הסבירות. נכון? בעיניי זה לא משנה מי בית המשפט מכיוון שכלל הוא גם בפסיקה שהם לא מתערבים בענייני מדיניות.

זה כן. הם מעולם לא התערבו בענייני מדיניות. הנושא מחודד. המחלוקת מחודדת. מה שהיושב ראש אומר לגבי זה ששר מקבל החלטה - תלוי אם השר ממשיך או לא ממשיך. אם הוא לא ממשיך, אז השר החדש יכול לבטל את ההחלטה שלו. אם הוא ממשיך, אין בעיה שיקבל החלטה. הרי רואים אינדיקציה ומה הולך להיות. לפי הטיעון שלך, לא היית צריך להביא את זה לכנסת. לא היית מביא את זה לכנסת כי הממשלה סוברנית. אני בהחלט סבור שהממשלה סוברנית. איפה היית בקמפיין הבחירות? אני חשבתי שההחלטה הזאת, הביקורת שלי הייתה על אי החוקיות ולא על הסבירות מלכתחילה,

אי החוקיות?

לפי חוק משאל עם. זה היה הטיעון שלי. גלעד, רצית להעיר משהו? בכל שיטה יש מקרי קצה פחות מוצלחים. יש מקרי קצה שאתה אומר שעדיף שהיה לנו יותר... אין ספק. אף אחד לא טוען שהשיטה הקיימת של האיזונים והבלמים עם עילת הסבירות, אין בה מורכבויות. הלוואי והייתה לנו מכונה שהייתה אומרת כל פעם מה ההחלטה הכי טובה לקבל. במובן הזה אין ספק שיש גם מקרי קיצון שבהם השיטה הנוכחית - - - לא עובדת או מביאה תוצרים לא טובים.

יותר מזה, אין גם שום ספק, אני לא חושב שמישהו כאן העז אי פעם לטעון שבהגדרה בתי משפט לא טועים. או נבחרי ציבור. נכון. הדיון הוא אחר. הדיון הוא איך מייצרים מערכת של איזונים ובלמים שברוב המקרים פועלת את פעולתה. אני חוזר על הנקודה הזאת. כמעט בהגדרה, אם אני חוזר לכותרת שאתה טבעת של סמכות ללא אחריות, כמעט בהגדרה מערכת בריאה של איזונים ובלמים מנתקת בין הסמכות לבין היכולת להציב לה קווים אדומים.

קווים אדומים, זה מצוין. כל הבעיה עם עילת הסבירות, כבר אמרנו את הדברים האלה. משפט אחד לגבי עילת הסבירות. אני אגיד ואולי זה יחסוך לך. מכיוון שאסי מסינג יצא, דבר אחד אני רוצה לומר לך. אני הקשבתי בקשב רב לאסי וגם לך ולחבר הכנסת מלול. היה כדאי שיתחיל להיות גם קצת הפוך. באמת, אני אומר בכנות, לא הצלחתם לשכנע שהעילות המינהליות האחרות מבוססות הפסיקה או לא הפסיקה,

ניגוד עניינים, שיקולים זרים, אני מסכים איתכם שבחלק מהמקרים הם יכולים לעבוד. לא שכנעתם שבמקרים שאסי מסינג דיבר עליהם אפשר בגדול להסתדר בלי עילת הסבירות. יש לי לזה תשובה, בקצרה ואחר כך נצא להפסקה. קודם כל אני אומר שחלק גדול מההחלטות שעורך הדין מסינג הציג, גם לשיטה שאתם אומרים יואב דותן ומה שהוא מציע ומה שאנחנו לא מציעים, החלטות הממשלה בנושא מדיניות, ההחלטות האלו הן החלטות בהן גם הוא לא מציע שתהיה עליהן ביקורת סבירות, גם לא כל בית המשפט ולכן יכול להיות שיש כאן מחלוקת אבל אני סבור שאפילו מה שאתם ואני לא מדבר על המתווים האחרים שהוצגו וכדומה אומרים, המחלוקת, הדלתא בעולם האמיתי בין העדה שיואב ביקש שנדון בנוסח של יואב דותן, הדלתא בעולם האמיתי במקרים עליהם דיבר אסי מסינג לא רלוונטיים.

מה שמכוסה פה, מכוסה פה. אנחנו נמשיך אחרי ההפסקה, אבל זה דבר אחד. דבר שני, לגבי מקרי הקצה. אני חושב שמה שאמרה קארין על אישור הכנסת, זאת אולי נקודת המפתח כי יש לנו מקרים בהם יש לנו כנסת שהיא נבחרת ציבור ויש ממשלה שהיא ממשלה יוצאת. גם הכנסת יוצאת.

כנסת יוצאת, אני לא מקבל את המושג הזה. כמו הממשלה, כך הכנסת. יש שבועיים כאלה.

יש שבועיים כאלה שהם באמת מקרה סופר חריג בין בחירות להשבעת כנסת. בכנסת הזאת זה היה בין ה-1 בנובמבר ל-15 בנובמבר.

יש כנסת יוצאת אבל זה לא מושג בדיוק משפטי, אבל אלה שבועיים. נשאיר את זה לדור אחר. החל מה-15 בנובמבר עד ה-1 בינואר או ה-2 בינואר, מתי שהוקמה הממשלה - - - מה היה ב-15 בנובמבר? השבעת הכנסת הנוכחית. היה חודש וחצי. בחודש וחצי ישב סגן השר סגלוביץ' במשרד לביטחון פנים והשלים באמת אני אומר את זה בלב שלם ועשה ככל יכולתו. הוא ידע שככל הנראה לא יישאר שם אחרי כן ולא מצטרפים לקואליציה. הוא עשה את כל יכולתו וקיבל הרבה מאוד החלטות טובות וניקה שולחן. אבל בזמן הזה, אם אני הייתי סבור לא סברתי שהוא לא עושה עבודה טובה או חלילה וחס משלם פרוטקשן לארגוני פשיעה אני אומר שזאת לא ההתרשמות שלי למקרה שהיה ספק, בסדר? ואם אני הייתי סבור שהוא מקבל החלטה לא סבירה בתפקידו כסגן שר, או השר הממונה עליו עומר בר לב מקבל באותו זמן החלטה לא סבירה, אני כנבחר ציבור ואני כציבור לא הייתי יכול לעשות כלום.

לא הייתי יכול לעשות חקיקה. לקדם חקיקה בתקופה הזאת, ודאי לא על החלטה פרטנית של שר זה בלתי אפשרי. לחוקק חקיקה שנוטלת את הסמכות מהשר לתקופה הזאת, זה דבר בלתי אפשרי. משך הזמן של חקיקה מונע את הדברים האלה. פרקי הזמן שאני כמחוקק יכול להגיב בתקופה הזאת הם קטנים. מה אני כן יכול לעשות? דוגמת הסכם הגז היא דוגמה טובה. נניח שהסכם הגז היה מתרחש לא יום לפני בחירות אלא יום אחרי בחירות, דוגמה עוד יותר טובה, אז אני הייתי עומד חסר אונים ואומרת הממשלה שהיא לא מביאה לאישור הכנסת וזה ראוי או לא ראוי וזה שיקול דעת שלי, ואני עומד חסר אונים. אני כן חושב שיכול להיות שכדאי, ובזה אולי נמצא המפתח, לייצר מנגנון של התקופה הזאת. אתם מודאגים לגבי כל התקופה, אני לא מודאג לבחירות כי אחרי בחירות יש דין בוחר אבל התקופה הזאת שמודאגים לגביה, שעליה אין מחלוקת שכולנו מודאגים, יכול להיות שהתקופה הזאת יבוא השר, יבוא הבג"ץ או היועץ המשפטי לפני בג"ץ, כטרום בג"ץ, אם יבוא ויגיד חבר'ה, את ההחלטה הזאת תביאו לאישור הכנסת. את ההחלטה הזאת שבעיניי היא מופרכת, לא סבירה, חורגת - - - אבל כבר מסתמנת ממשלה.

מסתמן רוב קואליציוני. לא מסתמן, מה פתאום? זאת בדיוק הדוגמה שהבאתי. בכנסת האחרונה יואב יושב בממשלה, את יושבת בממשלה ואת מקבלת החלטה ואני הכנסת ואני נבחרתי עכשיו על ידי הציבור ואין לי עליך שום איזונים, שום בלמים, שום פיקוח פרלמנטרי, שום דבר אני לא יכול לעשות לך.

אני לא יכול להביע בך אי אמון, אני לא יכול להחליף אותך, אני לא יכול לקדם חקיקה. אתה יכול את כל היתר. בזמן הזה, אם יבוא בג"ץ ויגיד שהתקבלה החלטה לא סבירה, ואת חושבת שההחלטה הזאת היא כן במתחם הסבירות, תביאו אותה לאישור הכנסת. יש עוד קושי אחד לפני כן. בנוסח אין מנגנון כזה.

אני שואל אתכם.

תחשבו קצת על הנורבגים בנסיבות האלה.

אגב, לנורבגים נתנו מענה.

לנורבגים נתנו מענה חלקי בחקיקת הנורבגי.

לא נתתם.

מה שכתוב נתנו מענה אבל יש מה שנקרא השראה. אם זה הפתרון שרוצים ללכת עליו, אין סיכוי שזה ילך בכנסת, בוודאי לא עם הנורבגים.

כי לכנסת אין שום כוח.

אני אומר שתחשוב על סיטואציה שאני מגיש בג"ץ במקרה של הסכם הגז עם לבנון והצו שבג"ץ נותן אומר תביא את זה לאישור הכנסת. הוא לא יכול לבטל את ההחלטה. אני לא רוצה שהוא יבטל את ההסכם עם לבנון אבל שהוא יחייב להביא לאישור הכנסת. במהלך התקופות האחרות יש באמת פיקוח אפקטיבי. אתה מתעלם מקיומה של ביקורת על הסבירות שהיא כלי מרכזי בדיאלוג לקראת קבלת ההחלטה.

בואו ננצל את ההפסקה לחשיבה על הנושא הזה. אנחנו נשוב ונתכנס בשעה 15:40. (הישיבה נפסקה בשעה 15:10 ונתחדשה בשעה 15:40.) אנחנו מחדשים את ישיבת הוועדה. תודה רבה על זכות הדיבור. אני רוצה לדבר בשתי רמות, פרטני לחוק וכללי לרעיון.

אנחנו תנועה שנלחמים על הדמוקרטיה. עכשיו קמנו, עדיין קטנים, אבל גדלים עם הזמן. פרטני לחוק וכללי לרעיון. פרטנית, החוק הספציפי הזה הוא בעיני חוק הצהרתי לחלוטין. הוא הצהרתי בשלושה מובנים. ראשית, השופטים, במקום להגיד סבירות,

ובלמים, אדוני חבר הכנסת גלעד קריב, רק במשטר נשיאותי ורק בין שלוש רשויות שהן נבחרות וכל אחת בולמת ומאזנת את שתי חברותיה. לא מדובר על איזון ובלמים של רשות לא נבחרת שמאזנת ובולמת את האחרות בלי שאף אחד לא יאזן ויבלום אותה.

חברי חבר הכנסת גלעד קריב וחברי חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. היא כמו אבקה דובים במובן הזה שאתם מכירים את הסיפור הידוע

הוא אמר שהוא מפזר אבקה נגד

יש לי מענה. נניח שבית המשפט היה עושה משהו יותר גרוע מבחינתי. הוא היה אומר שזה חוקי

אני אמרתי שאם זה היה בעילת חוקיות,

אבל בעילת סבירות, אני אומר את זה כאן ועכשיו, בעיניי ההסכם היה לא

אומר השופט גרוניס בפסק הדין של חיים רמון,

אני יכול לקבל את הרעיון הזה. במקום שבו שופט יכול לקבל את ההכרעה על בסיס עילות מינהליות שהן פחות מושגי שסתום והן יותר מושגים שניתן לעשות בהם קונקרטיזציה עובדתית,

מניח שיותר קל למחוקק להשפיע על עילת חוסר החוקיות מאשר להשפיע בחקיקה על המתחם של עילת ניגוד העניינים. אז נוותר על ניגוד העניינים כי המחוקק לא יכול להיכנס עם D-9 ולדרוס את מה שאמרו בבית המשפט?

אבל אנחנו בהחלט יכולים לקבוע למשל

גם אמירה דמוקרטית הרבה יותר טובה שבמקרה שכזה העברה לאישור הכנסת תרפא את הפגם של חוסר סבירות. אבל אתה לוקח היבט אחד של דיני ממשלת המעבר. נכון, אבל אני שם את זה על השולחן. אומרים

דעתי הפוך לחלוטין. דעתי שלפני בחירות - - - זה מחליף אריה טורף בחמור. דעתי שלפני בחירות, בשלושת החודשים שלפני בחירות, הפיקוח הציבורי והגולגולת הדקה של נבחרי הציבור (ואם מישהו עוד ייגע במזגן,

צר לי, אני שם אותה על השולחן ואני אומר שבתקופה

אני מציע אבל אתה אומר שזה זוטי דברים ולכן אתה לא רוצה לדון איתי על זה. נכון.

רוטמן, אני רוצה להבין.

אני אמרתי לפרוטוקול. אמרתי בבוקר שאני מעריך עד 18:00. הוא רוצה לנהל את הדיון, לא אתן לו.

אני אומר לך שבכנסת ישראל - - - אני קורא אותך לסדר.

כי עכשיו עמיר מדבר ואתה לא ברשות דיבור. למה אתה קורא אותו

ול לא לפעול בכלל כולל - אני חושב שמישהו כבר אמר כאן בתחילת הדיון - לא למנות רמטכ"ל,

לא להתקין תקנות כשהוא חייב להתקין תקנות. לא תמיד אנחנו נדע מה השיקולים הזרים. אנחנו לא תמיד נדע ולא תמיד נוכל להוכיח. גם במקרים שעלו כאן קודם אגב, אולי

אחת הבעיות שכתב אותה גם סולברג וגם דותן ואחרים בעילת הסבירות זה שהיא מייצרת, אתה תיארת את זה מדויק, עצלות מחשבתית מטורפת אצל המשפטנים. הם באים ואומרים שאני לא צריך להראות שיקול

אבל אומר לך גרוניס שהוא חייב את זה בתור עילה שאי אפשר לוותר עליה כי יש מקרים שאי אפשר להוכיח את העילות האחרות. לפני כמה ימים טענתי כאן על כך שאנחנו יושבים כאילו במנותק

ני מסכים איתך שזה מצב נורא ואיום וטוב שיש לנו את עילת הסבירות שמונעת.

היא אומרת שצד שבית המשפט יסכים אליו, הם יוכלו להשתולל בו וצד שבית המשפט לא מסכים אליו, הם לא יוכלו להשתולל בו וזה מעביר את השאלה לבית המשפט. אבל מראש חצי מההחלטות, אם לא יותר, לא יתקבלו

הוא לא רצה להפסיד בעתירה לבג"ץ,

אולי ההחלטה הזאת הייתה טובה,

אני רק אומר שאינני יודע אם ההחלטה הזאת הייתה טובה או לא טובה, אין לי מושג, אני

אתה לא מבין שיש כלים שלובים בין עוצמת הכוח השלטוני לבין רמת הביקורת שצריך להפעיל. נכון. אין בית משפט בעולם שהיה מוציא צו לדיון בנבצרות של ראש ממשלה. הכוח הזה קיים לבית המשפט שלנו ולא לאף בית משפט אחר בעולם. אין בית משפט בעולם שהיה מתערב בסוגיות

זאת דרך לומר שעל השולחן הייתה הצעת חוק סדרי מינהל... העילות המינהליות מכוח הפסיקה קדושות וכשמשהו לא מתאים לך - - - אבל אתה טועה כי הנושא הזה של סמכויות ממשלת

המחוקק שדן ותיקן מאחורי בערות את חוק יסוד: הממשלה, הוא לא יודע לשמור על האינטרס הציבורי אבל המכון הישראלי לדמוקרטיה, גלעד קריב ובית המשפט הוא אמון על האינטרס הציבורי.

נמשיך. רציתי לומר משהו

לא. כוח מוחלט בהיבטים מסוימים.

כן. של מינויים. של פיטורים.

אין ביקורת סבירות. מינוי בניגוד לחוק, אי חוקיות, מינוי בניגוד לזה

זה שזה לא מספיק, אני מסכים. זה שזה מועיל על מה שיש אחרי, אני מסכים איתך אבלך אני גם מסכים עם גלעד שזה במעט זוטי דברים. כל הבעיות של ממשלת מעבר,

היו לפני הבחירות ולא אחרי הבחירות. אחרי הבחירות, הממשלה מבינה שהיא כרגע פה זמנית. במחילה מכבוד תורתך. לדעתי אתה

הבהרה לכנסת מתכתבת עם מה שציטטת.

בכלל לא פותרת את הבעיה שאני מוצא. אני אגיד הרבה יותר רחב. אני רואה שגם גור ואחרים מעירים על זה. רציתי לומר עוד כמה דברים. בסדר. תכף.

שזה לפטר את היועצת המשפטית לממשלה, כולם מבינים שאפשר יהיה לפטר את היועצת המשפטית לממשלה וכפועל יוצא מכך גם את שאר היועצים המשפטיים כי היא זאת שמפקחת על

הייתי אומר בשביל מה אתה מנסה לשכנע אותי. המכון הישראלי לדמוקרטיה, אני אפילו לא מדבר על הצעות החוק

הוא לא פועל לא באופן הוגן, לא באופן סביר ובוודאי כאשר מדובר במשחק דמוקרטי, הוא גם לא פועל באופן דמוקרטי. לכן, כאשר אתה בא ואומר שבית המשפט ששופטיו עוסקים בנושאים שלהם ובסמכויותיהם, הוא יהיה זה שיחליט, ישים את הכתר על ראשו, והוא לא בניגוד עניינים אתה כמכון שמציג כאן, מנסה לשכנע אותנו באופן דמוקרטי, אתה שובר את הכלים. אני מציג את המשפט הנוהג. אני שמח שאמרת את זה בסוף כי אם היית אומר את זה בהתחלה,

לך ישר לכתוב את העתירה לבג"צ ואל תבזבז לי את הזמן כי חבל לי על הזמן. כמו שאתה אולי יודע, אני לא מתמחה בהגשת עתירות והמכון לא. אנחנו באים לתת את המשפט הקיים בארץ. כמו שיועץ משפטי יכול לומר לך שחוק עלול להיות לא חוקתי. מדברים כאן כל הזמן על אקדח לרקה וכדומה, ואני אמרתי שחקיקה היא אף פעם לא אקדח לרקה, אלא תפקידו של המחוקק הוא לחוקק ולהשתמש במונחים של נשק על חקיקה,

באותה מידה אם היית אומר לי שאני מנסה לשכנע אותך אבל אם אני לא אצליח לשכנע אותך בדרכי שלום, אני אצא לרחובות עם תת מקלע - - - אני לא אמרתי את זה. כמו שאמר נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרון ברק, שאם הוא לא יצליח לשכנע אותי, הוא יצא עם טנקים.

הוא לא אמר את זה.

אני הייתי אומר באותה שנייה שתם הדיון כי אני לא מנהל דיונים כך עם אקדח לרקה.

הוא לא אמר את זה. אני לא רק ניסיתי לשכנע אותך. משפט אחרון.

תודה. אני חושב שאם אתה סבור שהצעת החוק המונחת על השולחן שהצביעו בעדה 64 חברי כנסת היא תיקון חוקתי לא חוקתי ואתה מנסה לשכנע אותי בטיעונך, אתה פועל בצורה, בעיניי, לא הגונה. לא ביקורת עליך באופן אישי. אני מציג את העמדה שאני חושב לפי פסקי הדין שקראתי. אבל חבל על הזמן כי אתה אומר לי שהדיון כאן הוא מיותר ובעיניי זה עלבון לדיון. אם היית לוקח גרסה אחרת, אולי זה לא היה. אם הייתי משלם פרוטקשן, אז אולי לא הייתי צריך להתמודד עם הבית שנשרף.

אתה צודק. בהמשך למה שאמרת, שיש ניגוד עניינים או אין ניגוד עניינים. במידה והרשות המחוקקת הייתה נפרדת לגמרי מהרשות המבצעת, הממשלה, יכולת להגיד שאין תהליך אבל אם הממשלה מחוקקת חוק שמסיר את כל החסמים ואת כל הבלמים, זה ניגוד עניינים.

ולכן אנחנו לא מסירים את כל החסמים ואת כל הבלמים ובזה פתרנו את הבעיה. תודה רבה. ד"ר בקשי, בבקשה, בקצרה. טענה שעלתה כאן שוב ושוב היא שההצעה הנוכחית היא קיצונית מהצעתו של סולברג וביקורת על כמה מרכיבים שלה. אני מבקש להגיב לזה בקצרה. קודם כל, כבר עלה כאן העניין הזה שבהצעה של סולברג יש את כל נבחרי הציבור, גם נבחרי ציבור ברשויות המקומיות. כאן זה כבר לא קיים. בהצעה של סולברג, אמנם הוא רק בשלב של התלבטות ביחס לזה, הוא מדבר גם גורמים נוספים שהם אינם נבחרי ציבור אבל הם פקידות בכירה כמו יועץ משפטי לממשלה, כמו נגיד בנק ישראל וכדומה. אני כן חייב לומר שאני חושב שטוב הייתה עושה הוועדה לא יודע אם זה עדיין רלוונטי בשלב הזה אם היו שוקלים גם את הגורמים הללו בדגש על היועץ המשפטי לממשלה. סולברג לפחות מציע לבחון בהערה 35 במאמרו את זה שהפטור מביקורת סבירות יחול גם על סוג מסוים של פקידים בכירים. הוא מדבר על יועץ משפטי לממשלה, נגיד בנק ישראל וכדומה. יכול להיות שגם רמטכ"ל מתאים לזה למרות שהוא לא נוקב בשם התפקיד הזה אבל במיוחד ביחס ליועץ המשפטי לממשלה. למה הכוונה? אני כאן בא לחזק את כוחו של היועץ המשפטי לממשלה. אוי ואבוי. אני אאפשר לך לדבר על זה למרות שיש לי רעידות בידיים על המשפט

כיום הוא לא חזק? כיום יש ביקורת שיפוטית בשם עילת הסבירות על החלטות של היועץ המשפטי לממשלה בכובעו כתובע כללי, שזה בעצם המקום שבו אנחנו מצפים לעצמאות הרבה ביותר. הצעת החוק הנוכחית לא יכולה לתת גם פתרון עקיף לכך מכיוון שבצדק, לפי חוק היסוד, הסמכויות של היועץ המשפטי לממשלה אינן סמכויות שאפשר ליטול כלפי מעלה כי זו סמכות בעלת אופי שיפוטי. זאת אומרת שנכון להיום הצעת החוק הנוכחית משאירה ביקורת סבירות על שיקול הדעת של היועץ המשפטי לממשלה. אני חושב שזה פוגע בצורה משמעותית מאוד ביכולת לקיים משפט באמת. הסיטואציה שבה הרשות השופטת יורדת מהמקום שלה בתור הגורם שנועד לשפוט בין שני הצדדים, נכנס מאחוריו של היועץ המשפטי לממשלה, של התובע, ואומר אני עכשיו בשמך בעצם נכנס בנעליך ומורה לך להגיש את כתב האישום או להימנע מהגשת כתב האישום, מתערב בשיקול הדעת בסוגייה הזאת של הגש או אי הגשה של כתב אישום - - - מתי זה קרה? בבנקאים. בפרשת הבנקאים. בפרשת יפת למשל. פעם אחת. ב-98 אחוזים מהמקרים הוא לא מתערב. אני אומר שהסמכות העקרונית הזאת, יש מצבים שהוא לא מתערב ועדיין המשפט עצמו מגיע למקומות בעייתיים. למשל בתיק קצב. בתיק קצב, בסופו של דבר בג"צ דחה את העתירה ולא התערב אבל נוצרה סיטואציה אבסורדית שבה בסופו של דבר התביעה הייתה צריכה לנהל תיק אחרי שהיא כבר ניהלה את כל התיק בבג"צ ולהסביר למה הראיות לא היו טובות. אני לא רוצה להתמקד בזה. ברשותך, אני אעבור לנקודות הבאות. אילו הייתם קשובים בשלב הזה לחשוב להרחיב את החוק, הייתי מאריך בזה יותר. בשביל שני מקרים שציינת אתה רוצה לשנות את חוק היסוד? אני אומר שבעיניי הפטור מסבירות צריך לחול לא רק על ממשלה ושרים אלא גם על גורמים כמו יועץ משפטי לממשלה, נגיד בנק ישראל,

מפכ"ל. הנקודות בהן אמרו שההצעה הזאת היא הצעה קיצונית. דיברו על כך שאין בה הבחנה בין מדיניות לבין נושאים אחרים ואין בה את ההבחנה בין מופרכות או חוסר סבירות קיצונית מאוד לבין הסבירות. אני רוצה להסביר מה היה הרציונל של השופט סולברג במאמר שלו. אני מאוד מקווה שכולכם קראתם אותו. סולברג דווקא פותח בזה שלא מקובלת עליו הסיטואציה שבה בית המשפט מתערב בסבירות בכל הדרגות, רק הוא אומר, אז לכאורה מה הייתה צריכה להיות ההבחנה? ההבחנה הייתה צריכה להיות הבחנה עניינית בין מדיניות לבין שאלות אחרות, בין מופרכות לבין רק חוסר סבירות.

הוא אומר מניסיון הוא אומר אנחנו רואים שאי אפשר באמת לאחוז את ההבחנה הזאת כי כל שופט וכל יועץ משפטי יבוא ויאמר האם הסיטואציה הזאת היא מדיניות או לא מדיניות. עוד לא היה לנו פסק דין שבא שופט - - - ד"ר בקשי, אם אני זוכר נכון, גם אתה וגם אני את הנושא הזה כבר אמרנו. פירטנו את שיטתו של סולברג. אני פשוט חושב שכדאי להתמקד בדברים שנאמרו בדיון היום, תוספות, ולא לחזור מחדש על כל מה שנאמר. הוא עונה לטענת הקיצוניות. אדוני יודע מה מפי השופט סולברג - - - תודה. גלעד, תודה. אני לא הדובר של השופט סולברג. קראתי את המאמר שלו חמש פעמים. גם אני

הנקודה המרכזית, פה לב העניין, שסולברג אומר מכיוון שלא מעשי לדייק את ההבחנה המהותית שיכול להיות שבעולם מתוקן היינו רוצים שהיא תהיה, בין מדיניות לבין לא מדיניות, בין מופרכות לבין חוסר סבירות, לכן הוא פונה להבחנה פורמלית. הוא אומר שמבחינתו לב העניין הוא שהוא מחלק בין גורם מוסמך שאני רואה בתפקיד שלו, בתפקיד המרכזי שלו, הוא רואה את הממד הדמוקרטי לבין הגורמים האחרים. לכן מה שמוצע כאן זה סולברג עד הסוף גם מבחינת הרציונל. לגבי הדברים של חבר הכנסת גלעד קריב. רגע, אביעד.

ד"ר בקשי. אני רוצה לשאול. אחרי שקראת את המאמר מספר פעמים, אתה לא חושב שסולברג גם אומר שבית המשפט יחסית מרסן את עצמו? בסופו של דבר הוא כן מבקר את העובדה שבית המשפט לאורך השנים הגיע למצב שבו הסבירות לא נמצאת רק ברמת המופרכות, מה שנקרא פסק דין וונסברי. קארין, הוא עונה לך. תני לו לענות.

אתה מרשה לחדד את השאלה? את שאלת והוא עונה. תני לו להשלים משפט. אני שאלתי האם להבנתך, אחרי שקראת את

אתה לא חושב שהוא מציין שם, גם אם זה בסבטקטס, שלאורך השנים בית המשפט ידע לרסן את עצמו. אני לא זוכר משפט מדויק כזה שהוא אומר. בוודאי אפשר לראות שם שהוא מבקר את זה שבית המשפט בפועל הגיע למצב שהוא מבקר סבירות גם במצב שזה ניואנסים לשיקול דעת, מה שלא בשפה שלו אלא בשפה של יואב דותן נקרא סבירות איזונית, ולא נשאר ברמה של וונסברי. ברמה של מופרכות בלבד, שזה שרירותיות. אדוני ד"ר בקשי - - - לא. לא שאלה עכשיו. אני רוצה שהוא יסיים את התזה. די כבר רוטמן.

כמו שאני שמרתי על זכותם של המומחים, אני רוצה שהוא יסיים. לא, לא.

עכשיו הוא מדבר. תן לי רגע להבין.

גלעד, לא. קריאה לסדר. אני קראתי אותך לסדר. לגבי הסוגייה ששר יוכל לתת גושפנקה להחלטה של גורם מתחתיו, בין אם מדובר על ידי נטילה לפי 34, בין אם מדובר על ידי ביטול אצילה שניתנה לפי 33. לא מדבר על מצב שהסמכות הפטורה מסבירות תואצל בעצמה. לא על זה מדובר. אני מניח שזה מוסכם כאן, אם הבנתי נכון. אבל סיטואציה בה השר יכול תכל'ס לתת את הגיבוי. בנקודה הזאת הרציונל של סולברג הוא שכאשר יש שיקול דעת דמוקרטי, שיקול דעת של גורם נבחר ציבור, אכן צונחת הלגיטימציה להתערבות שיפוטית ואכן זה מוצדק אם ההחלטה הייתה של מנהל רשות ההגירה והאוכלוסין, אז אפשר לבקר בשלב שבו שר אוצר או שרת הפנים נדרשו לעניין, הפעילו את שיקול הדעת לפי מיטב הבנתם - - - נכון.

או שר הביטחון בעניין של כניסה ליום זיכרון אלטרנטיבי. אז האירוע הוא שונה מאשר האירוע... אין על זה ויכוח. אני מפנה אתכם לעמוד 50 במאמר. הוא לא שולל את עילת הסבירות המהותית אלא הוא אומר להשתמש בה בצמצום. אבל הוא מציע איזה צמצום. נכון, גם אנחנו מציעים להשתמש בה בצמצום. צמצום זה לא לאיין. נכון, ולכן אני לא מאיין את עילת הסבירות. הוא אומר להשתמש בה בצמצום ביחס לגורמים שאינם נבחרי ציבור.

זאת אומרת, הוא אומר שגורמים נבחרי ציבור צריכים לקבל חסינות מלאה, אחרי שאמרנו את כל זאת, הוא אומר שהגורמים שאינם נבחרי ציבור, גם ביחס אליהם זה צריך להיות, אני מצטט את המילים שאני זוכר בעל פה, רק כאשר כלו כל הקיצין.

לגבי השאלה שלך חברת הכנסת אלהרר ביחס לסבירות והגנה על חיילי צה"ל משיפוט בין-לאומי. אירועים של שיפוט בין-לאומי לפי דיני לחימה, לא נוגעים לעילת הסבירות. גם. זאת אומרת, כאשר יש אירוע של פגיעה בזכויות אדם, עילת הסבירות לא מעלה ולא מורידה ביחס אליה. הסיפור של חשיפת חיילי צה"ל לשיפוט בין-לאומי מבוסס על זה שיש פגיעה בעקרון המשלימות.

המדינה לא מקיימת שיפוט פלילי לחיילים שמבצעים פשעי מלחמה ולכן זה הדבר - - - בשנייה שאנחנו עוסקים במינהלי, בכלל החוק לא רלוונטי. החוק הזה עוסק במינהלי. לא בפלילי ולא באזרחי.

אני שואל את ד"ר בקשי. כל עוד נשמר חופש הפעולה, ובהזדמנות הזאת אני חייב להסתייג מאיזושהי כוונה שיש בקואליציה לחוקק חוק חסינות של חיילים מפני שיפוט על פעילות מבצעית - - - פלילית. פלילית. כל עוד אני לא פוגע בחופש הפעולה של התביעה בשיפוט פלילי כלפי פשעי מלחמה, אז אני בכלל לא מתחכך עם ה- - - בגדר ההפרדה למשל זה היה - - - גדר ההפרדה בכלל לא קשורה למשלימות. נכון. אבל זה מה שהוא אמר. הוא אמר שבפן של המשפט הבין-לאומי זה רק המשלימות. זה לא נכון. לא, גם. רק המשפט המינהלי. סליחה, אני לא דובר שלו אבל קודם כל לחדד מה שהוא אמר. הוא אמר שעיקרון המשלימות קשור למשפט הפלילי ולא למשפט המינהלי. אבל גם למשפט המינהלי. לא. זה את אומרת אבל קודם נבין מה אומר האדם. גור, אני דיברתי על הסכנה של שיפוט חיילי צה"ל. חיילי וקציני צה"ל. גדר ההפרדה זה לא שיפוט של חיילי וקציני צה"ל. העצמאות של המינוי של הפצ"ר למשל, זה פן עקיף של הדבר הזה. אני מבין שהזמן כאן הוא נורא קצר. זה פותח. קארין, אני קורא אותך לסדר. אני רק יכול לומר שהטענות לגבי אופן מינוי היועצים המשפטיים, כשאתה משווה את זה למדינות, אנחנו מדברים על משפט בין-לאומי, מה יבואו אלינו בטענות, מדינות בהן ראש התביעה הכללית מפוטר על ידי הנשיא בהודעת ווטסאפ? יש סיטואציה שונה. הדיון הזה, חשוב ככל שיהיה, לא רלוונטי. האמירה של ד"ר בקשי הייתה בנוגע למשפט הפלילי והמשלימות שלו. אפשר בבקשה להתקדם? לגבי הדברים של ד"ר פוקס בנוסח הנוכחי שבפנינו. אני רוצה להדגיש את ההבחנה בין חוסר שימוש בסמכות לבין קבלת החלטה שלילית. אלה שני דברים שונים. מה שבעצם כתוב כאן זה שההחלטה, כל החלטה, לרבות בענייני מינויים או החלטה להימנע מהפעלת כל סמכות. אם לא הייתה כל החלטה בכלל, פשוט לא מטפלים בזה בכלל, עדיין נשארת העילה הפרוצדורלית,

לבוא ולומר תידרשו לסיפור ותקבלו החלטה, אדוני שר הפנים קבל החלטה האם להפעיל שעון קיץ או לא. פסק דין אשקר. אבל אם שר הפנים נדרש להחלטה וקיבל החלטה שלילית, זאת אומרת, החלטה שלא להפעיל שעון קיץ, שם באמת לא תהיה לו ביקורת סבירות. זה היה נכון לפי הנוסח הקודם אבל הנוסח עכשיו אומר כל הימנעות מפעולה. החלטה להימנע החלטה להימנע. זאת החלטה. זאת לא אי החלטה. זה מה שכתוב.

אם הוא לא מקבל החלטה, אז אומרים לו קבל החלטה. אבל אם הוא מחליט להימנע, זכותו להחליט להימנע. מה זה להחליט להימנע? הפעלת שיקול דעת. כשראש ממשלה מקבל החלטה שלא לפטר שר מסוים למרות שההחלטה הגיעה לפתחו והתגובה שלו היא שהוא החליט שלא,

אם הוא לא דן... חובה להפעלת שיקול דעת וזאת עילה אחרת.

זאת מניפולציה של ה-...

אני חושב שזה א'-ב' שיש חיוב ושלילה ויש אי החלטה. אלה שלושה מצבים שונים. לגבי שיקולים זרים שלא יודעים להצביע עליהם מה יהיה גורלו של... בהינתן הפרשנות שלך? מעניין. במהירות הראויה. יישאר בתוקף. שום דבר לא משתנה. שוב, העניינים ההליכיים נשארים אבל החלטה שלילית - - - יש למשל החלטה לא לפטר את אריה דרעי. הייתה החלטה להימנע. הייתה החלטה של מועצת העיר. אני רוצה להבין את הסיטואציה. אני עונה לך. למה אתה כועס? אני כועס על צורת ניהול הדיון כי יש פה אנשים שבשנייה שמדבר מומחה מימין, הם לא מפסיקים להפריע לו.

ובשנייה משמאל, אם אני שואל אותו שאלת הבהרה מתנפלים עלי. אני כועס על זה ואני אומר את זה ומשקף את זה גם לפרוטוקול. עכשיו אני עונה בצורה ברורה כי הנושא הזה הוא על השולחן. כל הזמן כששאלו אותי, עכשיו הורדנו את המילים "או נבחר ציבור אחר כפי שייקבע בחוק", שאלו אותי מה אני מתכנן לעשות. אתה זומם, אתה רוצה, אתה פה ואתה שם. אמרתי, חברים, קודם כל, אין ראשי ערים בחוק. אבל מה אני כן זומם לעשות? אמרתי שאני שם את זה על השולחן. אם יש לי עכשיו את הכוח לחוקק, מה אני כן מחוקק בנבחר ציבור אחר כפי שייקבע בחוק. היה אירוע שגדעון סער עלה עליו בדציבלים מאוד מאוד גבוהים - בג"צ עם ראשי הערים. בבג"צ עם ראשי הערים ישבו ראשי מועצות העיר וקיבלו החלטה, ניהלו דיון ואמרו שעומדת לפנינו החלטה האם ראש עיר מסוים שעומד בפני בחירות או לא עומד בפני בחירות, היו שם כמה מקרים, צריך לפטר אותו או לא צריך לפטר אותו . היו שלושה מקרים של שלושה אנשים. היו ארבעה מקרים ומאז היו עוד כמה מקרים. היו ארבעה מקרים בפרק זמן די קצר וחלק מהמועצות באו וקיבלו החלטה שהן רוצות לפטר או שהן מפטרות בלחץ בג"צ או לא משנה, ובחלק ראשי הערים התפטרו בעצמם.

חלק באו ואמרו דנו בנושא, ראינו, שמענו את היועץ המשפטי, הביאו לנו את כתב האישום והחלטנו לא לפטר. זאת החלטה להימנע מפעולה.

בית המשפט ואמר להם אני מורה לכם להחליט וגם מורה לכם מה להחליט. זאת דוגמה למעורבות בסבירות של החלטה של נבחר ציבור לא לבצע פעולה. שאלת דוגמה קיבלת. אבל זה החריג, אדוני היושב ראש. נכון. כל מה שאנחנו עוסקים בו הוא חריג. הסיטואציות שבהן התעוררה הכי הרבה פסיקה, הסיטואציות של דרעי-פנחסי, המקרים הקלאסיים, לא הייתה החלטה שהתפרסמה - - - סליחה, הייתה החלטה, כתב רבין מכתב לבית המשפט ואמר שהחליט, אחרי שקילת כל השיקולים. על מה אתה מדבר איתי? מי ביקר את זה? פרידמן ויואב דותן, למה? כי זו הייתה החלטה. לכן דרעי אמר מה שאמר ורבין אמר. הוא קיבל החלטה והודיע אותה לבית המשפט במכתב. אבל גם אם הוא לא היה מודיע והיא לא התפרסמה, איפה כתובה המילה התפרסמה? איך אתה מבחין בין החלטה לבין מחדל? באמצעות הפעלת שיקול דעת או אי הפעלת שיקול דעת. אם מופעל שיקול דעת - - - התשובה הדיונית לבית המשפט, בוודאי יכולה להיות אינדיקציה מספקת. אבל זה לא משנה. אנחנו יורדים לשוליים. הסיבה היא מאוד פשוטה. אני אומר שאין היגיון לבוא ולומר - - - אבל גור, אי אפשר יהיה להגיש עתירה. אפשר יהיה. עובדה שהגישו עתירה. באותם המקרים עליהם דיברנו, הגישו עתירה. אין היגיון לבוא ולומר שרק החלטות חיוביות יהיו חסינות מביקורת סבירות והחלטה שלילית לא הימנעות מהחלטה אלא החלטה שלילית - לא תקבל את החסינות הזאת. זה פשוט חסר היגיון. יש לי עוד דברים אבל נעצור כאן. רק הבעיה שהנושא של ההימנעות גורר אותנו, ולא בכדי היום עלתה סוגיית הסבירות ההליכית פעם נוספת.

שההדגשה של ההימנעות שנעשתה לטובת הבהרה, כמו שאמר ד"ר פוקס, מחדדת את השאלה של הסבירות ההליכית.

ברשותך אדוני, אם אפשר - - - לא. יש כאן אנשים שחיכו יום שלם

אם אתה יכול לקצוב את עצמך בזמן שיספיק להם לדבר, תתחיל עכשיו . למה לעצור ב-18:00? אפשר להמשיך עד 23:00. אתם לא רוצים להמשיך. בלי רעיונות, כן? אביטל שטרנברג, רצית להתייחס. אני רוצה להביא בפניכם את העמדה של הייעוץ המשפטי הממשלתי לגבי הנוסח המעודכן שהונח אתמול על שולחן הוועדה. הנוסח המעודכן כולל שני תיקונים בהשוואה לנוסח הקודם שהונח בפני הוועדה. עמדת הייעוץ המשפטי לממשלה היא כי אין מדובר בריכוך ולמעשה מדובר בהחרפה של הצעת החוק.

כפי שהובהר בדברי המשנה ליועצת, כל החלטה לא סבירה של הממשלה והשרים תקבל חסינות מפני ביקורת שיפוטית. מדובר בהחלטות החשובות והרגישות ביותר בנוגע לחיי אזרחי המדינה. השינוי הזה דווקא מדגיש את העובדה שהצעת החוק תחול על מי שמחזיקים בכוח השלטוני הרב ביותר הממשלה, ראש הממשלה והשרים.

הנוסח העדכני קובע באופן מפורש כי ההחלטות שעליהן תחול הצעת החוק כוללות גם החלטות על מינויים והחלטות להימנע מלהפעיל כל סמכות. בהקשר זה נציין כי להבנתנו מדובר בהבהרה בלבד של הצעת החוק המקורית ולא בשינוי כלשהו. בכל מקרה, גם ההבהרה הזו מחדדת שאין מדובר בהצעה שמטרתה לחסן מפני ביקורת שיפוטית רק החלטות של מדיניות רוחבית של הממשלה אלא גם החלטות פרטניות ויישומיות. סיכומם של דברים. ריכוך ההצעה, לאו ריכוך הוא. אני עוצר אותך ברשותי וברשותך. מי השתמש במילה ריכוך? המילה ריכוך היא מילה

מילה מקצועית? אני מנסה להבין באיזה חוק מוגדר המושג ריכוך. אני מעולם לא השתמשתי במילה הזאת ואני זה שהפצתי את הנוסח. רוטמן, אבל אל תנזוף. למה אתה נוזף?

חברים, אני שואל שאלה פשוטה. מוצגת כאן עמדה מקצועית על ידי עובדת ציבור מסורה שאני גם מכיר במשך שנים רבות, בכירה, ואני שואל אותה האם המושג ריכוך, כיצד הוא מוגדר משפטית מקצועית ומה מקור המושג הזה.

אני לא השתמשתי בו. אפילו דיברתי נגדו. לכן אני תוהה האם המילה ריכוך אינו ריכוך והמושג - - - אני חושבת שהמילה היא מאוד ברורה.

כאן קודם דיברו על ריכוך ארטילרי. אני פשוט מנסה להבין מה ההגדרה של ריכוך וכיצד יש עמדה מקצועית בשאלה האם מה שהוא ריכוך הוא איננו ריכוך. ריכוך זה לא מנקה כלום. רק הריח יותר טוב.

הכוונה הייתה שההצעה הזו היא אולי מקלה יותר מגרסתה הקודמת. לא התכוונתי לריכוך ארטילרי.

אני שמח. אני התכוונתי לריכוך ארטילרי. בסיכומם של דברים, ריכוך ההצעה לאו ריכוך הוא ומשמעותו הוא שחרור הממשלה ושריה מהחובה לפעול בסבירות כלפי אזרחי המדינה בהחלטותיהם. תודה רבה עורכת הדין אביטל שטרנברג. ד"ר ענת מאור.

חברת הכנסת לשעבר. ממנהיגות הקיבוץ הארצי, תנועת מפ"ם המפוארת, אשת קיבוץ נגבה שבדרום, חברתנו ד"ר ענת מאור. מומחית למדעי המדינה. אני אבקש בצוואתי שהוא יספיד אותי כך עוד בחיי. אל תבקש דברים שעוד - - - תתחרט עליהם. תודה רבה. האמת היא שקודם הזדעזעתם מאיזה דברים שקרו בממשלה שלא מינו מינוי בתפקיד והיום לפי היכרותנו כבר קורים בלי סוף וכל הזמן ואפילו רק בימים אלה. אני כל כך עצובה ומודאגת. אני רוצה להתחבר לדיון שהיה לפני הסרת החוק לשינוי הרכב ועדת השופטים. דנו, דיברנו ואני אז אמרתי שהצעת החוק של מינוי הרכב ועדת השופטים היא קץ הדמוקרטיה או מספיקה הצעת חוק אחת כזו וזה כבר משטר דיקטטורי. אני רוצה לומר את אותו דבר על הצעת החוק הזאת. זאת הצעה כל כך לא סבירה שפשוט היא מנתקת את כל מה שנקרא ריסונים ובלמים. אני רוצה להזכיר את הספר יושב ראש הוועדה, גם אתה הבאת את

ספר הפדרליסט. הספר מדבר על תפקיד הדמוקרטיה והוא לחסום את ריכוז הכוח מכל שליט או מכל רשות, תהא אשר תהא.

רוצה להזכיר את מה שכל הזמן אמרנו. אנחנו מדברים על מדינה שבית המשפט הוא בעצם מערכת האיזון והריסון היחידה שקיימת. אין כאן מצגות אבל אני באה מרקע אקדמי

הריסונים והאיזונים שכתובים בכל החוקות. יש לנו חוקה, אין לנו חוקה.

אין לנו קנטונים. כל אלה מרסנים ומאזנים את הכוח ברוב המדינות. אין לנו הפרדה בין דת ומדינה. זיכרון דמוקרטיה מספר אחד או בין הראשונים בכל מקום. טרם התגבשה מסורת דמוקרטית.

אין בחירות אישיות אזרחיות. אין הגבלת כהונת נשיא.

ברוב המדינות זה קיים. תשע עד היום אין לנו רוב מיוחס, אין לנו זכות וטו לנשיא או לחילופין באירופה ריסונים של בית הדין ומוסדות אחרים של הקהילה האירופאית. מה קיים לנו? רק מערכת משפט מפוארת ולא כמו שמשמיצים אותה והיא הבלם והריסון היחידי.

נתתם את הכוח לרשות הזו, לרשות השולטת, בעצם בלי פיקוח. בלי פיקוח שאין בו משהו מאוד מאוד מוגדר. סבירות,

כשמה כן היא, שאסור להשתמש בכוח באופן מופרז, באופן נצלני, באופן ציני, באופן אישי. אז את זה לשלול מהרשות השופטת? זה חוק דיקטטורי. אני פנה אל אנשי הקואליציה שיסירו את החוק מסדר היום. אלה לא רק המפגינים. הציבור לא יכול לעמוד בזה ובצדק וטוב שלא יכול לעמוד בזה. אני רוצה לעבור לנקודה השנייה. מה שקורה, יושב ראש הוועדה וחברי הקואליציה, שחוסר הסבירות הקיצוני שלכם בחקיקה מביא גם לחוסר סבירות בחוקים. מצטייר שכל מה שאתם רוצים זאת השתלטות, כוח ודיקטטורה. אני חוזרת ואומרת שלא טובת האזרחים לנגד עיניכם אלא השתלטות. אפילו בלי המילה עוינת. איך להשתלט יותר. שימו לב מה אתם עשיתם בהסכמים הקואליציוניים. השתלטות על עשרת הדברות, ביטול את אל תגנוב. זה החוק שעבר עוד בטרם הקמת הממשלה. השתלטות על המשטרה. גם על זה כבר הוגש בג"צ. דורסנות. פשוט דורסנות בקצבאות, בתקציב המדינה. ביום שישי האחרון פרופסור אדרעי מאוניברסיטת חיפה לא ענת מאור כתב שתקציב המדינה הנוכחי שעבר כחוק בעצם הוא כבר עילה למרד מיסים. פרופסור מפורסם באוניברסיטת חיפה. מדוע? השתלטות על החינוך הליברלי כאשר למרות שיש חינוך עצמאי וחינוך דתי ממלכתי, משתלטים דרך התקציב גם על החינוך הליברלי ממלכתי. השתלטות על רשויות מקומיות, חוק הארנונה. רמיסת המקצועיות. כל משבר הכלכלה, כל מכתב הכלכלנים, הכול לא חשוב. מיסוד הכיבוש ללא שום החלטה ודיון ציבורי. והשתלטות המשיחיות, הכול בידי שמים בתקציב מדינה. דרך הצעות חוק פרטיות, יש הצעת חוק השתלטות על המח"ש, יש השתלטות על הנשים. השבוע הכנסת העבירה בקריאה טרומית את הכפפת הרשות העצמאית והמקצועית לשרה עם צבע פוליטי מאוד מאוד מסוים ובולט. נודע לנו שנציב שירות המדינה פתאום גילה שיש אקדמיה ללשון והוא משתלט על השפה. בהנחייתו אסור לכתוב נשים וגברים. יש לנו חוק שוויון הזדמנויות, העברנו אותו לפניכם, חייבים לפרסם מכרזים בשני המינים.

דחיסת הנשים לאחור - באוטובוס, בציבור, בפיטורים, בכל דבר. הצעת חוק למיסוד אי השוויון, איך לאשר הפליה. הצעת חוק השתלטות על לשכת עורכי הדין אחרי שנבחר מישהו לא מהכיוון הנכון. רמיסת זכויות ערביי ישראל, אחרי עבודה כל כך חשובה שעשה חבר הכנסת סגלוביץ' לגבי מניעת רצח. דרך משילות אסונית. הממשלה הזאת משתלטת בבריונות על המשיחיות וההלכה. הפקרת ביטחון ישראל והביטחון האישי. ניתוק היחסים עם גדולת הידידות, ארצות הברית. מערב פרוע ברצח ערביי ישראל. התנהלות בריונית אטומה של זחיחות והפרד ומשול. אני רוצה לומר אדוני היושב ראש שאי הסבירות בשם הסבירות הולכת לכל פינה טובה. ולבסוף אני רוצה לומר כמה דברים על ההליכים. תחתרי לסיום בבקשה.

תודה. אני ממש בסעיף האחרון. זה לא רק שהנוסח הוא הכי קיצוני. אני בכלל נגד כל שינוי בחוק הסבירות אבל אני יודעת שהיו חברים שהם באופוזיציה שדיברו, אז דיברו על מדיניות, החלטות של כל הממשלה. אני גם חשבתי שהסכם לבנון צריך להגיע לכנסת. אבל כאן מה זה כאילו להוציא את ראשי הרשויות? מה שאנחנו פחדים ומה שעושה את הנזקים, זו הממשלה וראש הממשלה וחברי הכנסת. איך יכול להיות שאתם לא מקשיבים אחרי שמזמינים את פרופסור דותן שכל כך הרבה ציטטתם אותו והוא אומר שהחוק הוא בלתי סביר? אין כאן הקשבה לדברים שלנו. אתה שואל מדוע מאיים המכון הישראלי לדמוקרטיה - - - הוא לא איים. לא איים. הוא אמר את דעתו.

כי יש לנו הרגשה, לא רק לנו, שאנחנו מגיעים גם לכאן ומדברים ומוחים ואין הקשבה. ד"ר ענת מאור, אני באמת מבקש לחתור לסיום אבל אני רק רוצה לומר לך שכאשר את באה ואומרת שכל מה שאת רוצה זה להתנגד, לזרוק את זה, אז אני מקשיב להצעה הזאת שלך ואני אומר לא. זה לא שאני לא מקשיב. אני מקשיב ואני אומר שאת רוצה שנזרוק את זה מהחלון, והתשובה היא שלא נזרוק את זה מהחלון.

משפט אחרון בבקשה. אני רוצה להגיד בדיוק מה אני כן מציעה. אני לא מציעה רק לזרוק מהחלון. אתם נבחרתם לעשות מדיניות, זה נכן. אדוני היושב ראש, אין לנו חוק יסוד חקיקה. אם אתה רוצה לעסוק באופן רציני באיזונים בין הכנסת, הממשלה ובית המשפט, נא לחוקק לא בבליץ ולא כל פעם הצעה יותר קיצונית מקודמתה. חוק יסוד החקיקה ידאג לזה וידאג לאזרחי ישראל בקיצור עינויי הדין ועכשיו להפעיל את הוועדה למינוי שופטים. תודה רבה לד"ר ענת מאור. ד"ר גדי טאוב כבר הלך. היועץ המשפטי של החברה להגנת הטבע. הוא לא נרשם לדבר.

יש כאן אנשים שנרשמו לדבר. את כנראה טעות. אני הייתי בימים האחרונים וכנראה שכחתי.

בסדר גמור. אין בעיה אבל למען ההגינות אני אאפשר למי שנרשם קודם וגם לך ככל שייוותר הזמן בעזרת השם. אני אדבר בקצרה. בעזרת השם אני אתן לך. ד"ר ערן גנץ. תודה רבה. אני יזם ומנכ"ל בתחום המכשור הרפואי, מעל 20 שנים. סרן במילואים. גדלתי וחונכתי במערכת החינוך הדתי. דור שלישי לניצולי שואה מצד אחד ופליטים מאיזמיר מן הצד השני כדי שזה ייראה מאוזן. חבריי ואני מתעשיית ההיי-טק נאלצים להיות כאן שוב בכנסת. מבחינתנו משירות מילואים למען ישראל. בהתחלה חשבתי לדבר על עילת הסבירות ועל הקשר למשקיעים ולירידה בהשקעות, אבל החלטתי שלא. מן הסתם בגלל עליית הבורסה. אני רוצה לרענן את הדיון כאן ולשים אותו בהקשר הנכון. זה דיון על ערכים. זה לא דיון על הפיצ'פקס של הסעיפים כאן. לא צריך להיות דיון נפרד בעילת הסבירות, לא צריך דיון פרד בהרכב הוועדה לבחירת שופטים, כמו גם שלא צריך להיות בנפרד בפסקת ההתגברות או בכל מרכיב אחר ברפורמה המשפטית. זו חבילה אחת שצריכה להיות בנויה לאור ערכי מגילת העצמאות וזה הבסיס וניסו לעשות את זה מקום המדינה, דווקא מפלגות ימין. דיברתי בוועדה הזאת לפני מספר חודשים וכמו רבים אחרים הזהרתי מפני האטה ואף הפסקה של השקעות בחברות בישראל. בפועל זה מה שאכן קרה וקורה. מהרגע שבו הונחה הרפורמה על השולחן, הכלכלה צונחת, ההשקעות תקועות אבל אתה יודע מה? הכי מסוכן זה מפרק אותנו, את כל הציבור. לא סקטור הזה וסקטור אחר. תוציא את הראש החוצה ותראה מה קורה ברחובות. תראה מה קורה ברשתות. במקום לעסוק בנושאים שהם חשובים לציבור, עוסקים בליבוי אש, בהפצת פייק, בתרגילי דיבייט בוועדות, בפלפולי פלפולים. בינתיים כל יום שעבר, זה פוגע בכולנו. לא סקטור. שמעתי את השאלות שלך אדוני היושב ראש ליועץ המשפטי של משרד האוצר. שאלת אותו למה בחינת הסבירות בעיני שופט טובה יותר מנבחר ציבור. כמנכ"ל חברה אני לא שואל את חברי הדירקטוריון למה הבקרה שלהם עלי טובה יותר מהבקרה שלי על עצמי. כשמנהל מחלקת האיכות שלי מבקר את תהליך הפיתוח, זה מכשור רפואי, אני לא טוען שסמנכ"ל הפיתוח יכול לקבל החלטות סבירות לבדו. לכולם זה ברור. מדובר במכשור רפואי, חיי אדם. בסוף אתם הרשות המבצעת עוסקים בחיי אדם. מי בסוף מחליט? אני אסיים.

בסדר, אין בעיה.

מערכת אחת מקבלת החלטות,

מתפעלת ויש מערכת נוספת שיודעת וצריכה לבקר ולבדוק.

ההעדפה שלך הכי טוב לביטול עילת הסבירות. תאמין לי שזה רק מייצר חברות טובות יותר. אתה לא למדת את מה שקראת. למדתי היטב. שני משפטים ואני מסיים. אני רוצה לסיים בפן אישי ואפילו אופטימי. כפי שהצהרתי כאן בוועדה, אנחנו רוצים להמשיך לפתח את ההיי-טק הישראלי כאן. אנחנו רוצים לפתח מכשור רפואי כאן, חדשנות רפואית כאן. ביום ראשון האחרון פתחתי סטרט-אפ רפואי חדש. פתחתי אותו כאן כי אנחנו לא נוותר על ישראל.

אנחנו עושים את זה כאן כי אנחנו נצליח פה, כמה שייקח ואין ברירה. הדבר האחרון.

ונמשיך להיות כאן בכנסת במקביל לתפקידים שלנו בחוץ על חשבוננו כדי לעזור לך ולחברי הוועדה להשגיח ולוודא שמתקבלות ההחלטות הנכונות בתהליכים הנכונים, כדי לשרת את כלל הציבור בישראל בצורה הערכית והטובה ביותר לאור ערכי מגילת העצמאות. כמו שהיה כתוב על המדבקה, למען ישראל. יישר כוח גדול ועצום. תודה רבה. אני רוצה למסור את הערכתי לכך שאתם ממשיכים להשקיע ולעבוד בישראל.

גם שרת ההסברה מבקשת להצטרף לברכות. למה ציניות? מכיוון שהחבורה הזאת היא קורבן של מסע הסתה. גלעד, אני קורא אותך לסדר.

הסתה של עצמה. קורבן של ההסתה של עצמה. אלה לא הערות ביניים. בא דובר, אמר את דבריו בכבוד, בדמוקרטיות. ואני הערתי הערת ביניים.

אני באתי לברך אותו ולעבור לדובר הבא. הקשבתי להדרכה שלך וקראתי קריאת ביניים.

נקבל בברכה את מנכ"ל אש התורה העולמי, הרב סטיב ברג, והקבוצה שהגיעה איתו. ברוכים הבאים. ברוכים הבאים לישראל. עורך דין אסף בן לוי, בבקשה. אני מתנצל שלא נרשמתי. הייתי אתמול, הייתי שלשום ונרשמתי. אני מתנצל בפני כולם. אני מהמחלקה המשפטית בחברה להגנת הטבע. רבותיי, אני אתחיל ואומר דבר ציני כדי שגם נצא מכאן קצת מחויכים. בשבוע הבא יש בכנסת את יום הסביבה. אני אשמח שכולכם תהיו שם. הרבה נושאים מאוד חשובים יעלו בו. החברה להגנת הטבע וארגונים ירוקים בכלל, בדרך כלל לא מגיעים לוועדה הזאת. אנחנו מגיעים לו ועדת הפנים והגנת הסביבה, לפעמים לוועדת הכלכלה כאשר מדובר בנושאים של אנרגיות מתחדשות ומשק האנרגיה. הסיבה שאנחנו כאן עכשיו היא שהצעת החוק הספציפית הזאת אני לא מדבר על כל הרפורמה עצמה יש לה משמעות סביבתית מאוד גדולה בעולם המשפט הסביבתי. זה נכון. לעתים קרובות עלתה כאן השאלה, גם היום וגם בימים הקודמים, על ידי כבוד היושב ראש האם אי אפשר להחליף את עילת הסבירות בעילות אחרות. אני לא אדבר על תחומים שאני לא עוסק בהם. בעולם המשפט הסביבתי, התשובה לעתים קרובות היא לא. אני אתן דוגמאות קונקרטיות. לא דוגמאות ערטילאיות ולא דברים שאולי היו יהיו בעתיד אלא דוגמאות אמיתיות. דוגמה אחת קלאסית מתחום המשפט הסביבתי זה בג"צ כביש 9. מה שנקבע שם על ידי בית המשפט העליון הוא שכאשר מוגשת תוכנית למוסד תכנון ונדרש תסקיר השפעה על הסביבה, לא ניתן לדון בתסקיר אם הוא לא כולל חלופות. זו הלכה שהיא מכוננת והשפיעה בצורה רוחבית מאז 2005 ועד היום על כל הנושא של תכנון סביבתי. מה שאמר שם בית המשפט, ואני אצטט משפט קצר כי זה באמת מאוד מוכיח את הנקודה, הוא אמר: "בענייננו נפל פגם בסבירות ההנחיות שניתנו בנוגע לתסקיר ההשפעה על הסביבה. פגם זה הוא בכך שלא ניתנה לעורכי התסקיר הנחיה לבחון את החלופות התכנוניות העקרוניות, דבר שהוביל לכך שההחלטה לאשר את התוכנית לא התבססה על תשתית עובדתית הולמת". תשתית עובדתית. אפשר לראות שהיעדר תשתית עובדתית, היא שהובילה לחוסר הסבירות ובג"צ קיבל את העתירה לא בגלל היעדר התשתית העובדתית אלא מכיוון שהיעדר תשתית עובדתית הוא זה שהוביל לחוסר הסבירות. כלומר, העילות האלה שלובות זו בזו. מה אתה אומר, רוטמן? אם אני אוכל להמשיך כי באמת אני הבטחתי לדבר קצר ואני מכבד את העובדה שאני מדבר. אני אשמח שהוא יגיב לזה. עניין אחר שניתן לפני כשנתיים, דיון נוסף בעניין אפולוניה. שם נקבע שלא ניתן לאשר תוכנית על קרקע מזוהמת כאשר אין עדיין בחינה של סקר רעלים. אם התוכנית הזו הייתה מאושרת היום, הדבר היה עולה בחיי אדם מכיוון שלפני שלושה שבועות בדיוק התרחש פיצוץ באותו מקום, במקום שבו התוכנית הייתה אמורה להיות מאושרת עם מגורים.

אנחנו יכולים לראות שלפחות במקרה אחד עילת הסבירות הצילה חיי אדם. מקרה שלישי ואני גם אדבר עליו בקצרה. עניין בז"ן, בשנת 2018. מקרה מאוד מובהק, לא רק של הגנה על הסביבה אלא הגנה על חיי אדם ובריאות הציבור, בו נקבע שהקמת מתקני ייצור בעלי השפעה ניכרת מותנים בהכנת תוכנית מפורטת. שם רצו להסתמך על תוכנית כוללנית לבד.

עילת הסבירות שם הייתה שלובה בהחלטת בית המשפט. גם אם לא נאמרה במפורש ואין לי ציטוט כמו שהיה בכביש 9 שאני יכול להגיד שעילת הסבירות היא זו שאומרת שחייבים תוכנית מפורטת, זה עובר כחוט השני לאורך כל הפסיקות האלה. יש פסיקות אחרות שאני לא ארחיב לגביהן. לכן אנחנו טוענים שאמנם אין ספק שהצעת החוק הזו לא באה לפגוע לא בסביבה, לא בבריאות הציבור, לא בטבע אבל נגרם כאן איזשהו נזק נלווה שכנראה הוועדה הנכבדה לא נתנה עליו את הדעת ואנחנו חושבים שמן הראוי שהיא תיתן. אני אתקדם לנושא אחר והוא תיקון הצעת החוק שהועבר אתמול. התוספת היא שההגדרה של ההחלטה היא כ"כל החלטה לרבות בעניין מינוי או החלטה להימנע מהפעלת כל סמכות". אני לא אדבר על המינויים אבל הנושא של הפעלת סמכות, יש לו השפעה מאוד חשובה בנושאים סביבתיים. דוגמה מובהקת לכך היא הכרזות על שמורות טבע. העניין הזה הוא עניין רוחבי שהוא לא קשור לימין או לשמאל ולמחאות שמפלגות את כל העם. אפילו אפשר לראות איך במקרה מאוד מובהק של שמורות טבע שאושרו ביהודה ושומרון לדוגמה, ועוכבו במשך 25 שנים, רק מכיוון שהשר לא חתם ולכן האישור לא נכנס לתוקף.

לעתים קרובות חתימה של שר על גורם מקצועי היא הדבר שמכניס את ההחלטה הזאת לתוקף ובלעדיו ההחלטה בעצם תלויה ועומדת באוויר במשך עשרות שנים. היעדר קבלת החלטה או לפחות קביעה של פרק זמן מינימלי שלאחריו השר יצטרך להחליט, תוביל למקרים נוספים כאלה ותפגע בכל הציבור, בין אם הוא מימין ובין אם משמאל, מעבר לקו הירוק או בתוכו.

אני מאוד מאוד מעריך את הדברים שאמרת.

חלק מהם אני כן חושב, גם נאמרו בעבר על ידי אנשים מארגוני סביבה אחרי, לדעתי אפילו מהארגון שלכם.

אני אענה בקצרה ואז אני אתן ליועץ המשפטי להתייחס כי הוא רוצה להתייחס לחלק מהדברים וגם לדברים שנאמרו בדיון. אחריו תדבר רונית הרפז. אני רק אומר במשפט כי אני חושב שבאמת נאמר ואנחנו חוזרים על עצמנו הרבה אבל עדיין מאחר והדברים נאמרו, חשוב לומר אותם. כמו שאמרת, פעמים רבות, גם בחלק מהמקרים שאתה מתאר, העילות הן אחרות, משתמשים בעילת הסבירות דיברנו על זה גם קודם - בעקבות איזושהי עצלות שעילת הסבירות מייצרת אצל משפטני ארצנו, ביקורת שנאמרה, כולל פרופסור דותן דיבר עליה ודיברו עליה אחרים. לכן המשפט המינהלי יתפתח בעזרת השם ואני בטוח שלא נאמרה בעניין הזה המילה האחרונה.

חלק מהאנשים שדיברו כאן ביקרו אותנו על כך שכתוצאה מהחקיקה הזאת יתפתחו העילות החדשות. לכן מהבחינה הזאת אני לא דואג. בסופו של דבר, גם בשאלה פלונית וגם בשאלה אלמונית, גם בסוגיות חיי אדם,

ככל שהסוגייה יותר מערבת חיי אדם, אני שואל את עצמי, יכול להיות שכן אבל פרופסור פרידמן אמר שההחלטה לא למנות את גלנט לשר ביטחון עלתה לשיטתו,

בחיי אדם במבצע צוק איתן. מי שקיבל שם את ההחלטה בסופו של דבר היו, עקב עתירה לבג"צ, יועצים משפטיים. לא בג"צ קיבל את ההחלטה.

שאלה אצל מי האחריות ואצלו גם צריכה להיות הסמכות. גם בנושאים החשובים מאוד שאתה מדבר עליהם על איזוני סביבה, השאלה היא בסופו של דבר האם מי שיבצע את האיזונים הנכונים זה בית המשפט העליון, ויכול להיות שבחלק מהמקרים אתה תאהב את ההחלטה ובחלק לא, או נבחר הציבור. לכן עוד ועוד דוגמאות בהקשר הזה לא מאוד משנות בעיניי את העיקרון הבסיסי הזה כי תמיד בסופו של דבר ישב בן אדם עם עולם ערכים, עם תפיסות ועם גישות וכאשר עוסקים בעילת סבירות, עם שכל ישר. אבל העובדה שנגיד אין תשתית עובדתית\? לא. תשתית עובדתית זה ביקורת עצמית. לא נוגעים בזה. עצם אי קיומה של תשתית עובדתית - - - היא עילת ביקורת עצמית. מעבירה את זה לסבירות. לא. היא עילת ביקורת עצמית.

עילת התשתית העובדתית הייתה קיימת במשפט הישראלי מאז קום המדינה ועוד לפני כן במשפט הבריטי.

עילה עצמאית. רק, שמה לעשות, היא לא מתפרסת על הכול. שום דבר לא מתפרס על הכול. גור, רצית להתייחס. כמה דברים קטנים שמתייחסים גם לנוסח וגם כמה הבהרות ספציפיות. קודם כל, מבחינת הנוסח, באמת כמו שאמרנו הבהרה לגבי ההחלטה, "כל החלטה לרבות בענייני מינויים או החלטה להימנע כל סמכות", במידה רבה אני חושב שהדברים האלה נגזרים וזה גם עלה בדיונים הקודמים שההחלטה יכולה גם לכלול מחדל אבל אני חושב שההבהרה דווקא מחדדת את העובדה שמחדל הוא אחת הסיטואציות או החלטה שלו לא לפעול - - - זה לא אותו דבר.

זה לא אותו הדבר. החלטה שלא לפעול,

בהרבה סיטואציות יכולה להיות וזה גם עלה בעבר דוגמה למצב שבו באמת הסבירות היא עילה מרכזית בהקשר הזה. כל הזמן השיח הוא האם יש אלטרנטיבות, האם יש עילות אחרות, אז הסיטואציה של החלטה להימנע מהפעלת סמכות היא סיטואציה שבה בדרך כלל או בהרבה מקרים לא תהיה אלטרנטיבה טובה. דבר שני, לגבי אי ודאות. דיברתי על זה אתמול. אני חושב שזה עם עלה מהדיון היום גם בדברים האחרונים. לא תמיד זה כל כך נקי הפער הזה בין הסבירות ההליכית והסבירות האיזונית, מה שמכונה. הרבה פעמים לא שקלת שיקולים אבל התשתית העובדתית הייתה חסרה לחלק מהשיקולים ובמיוחד כאשר דוקטרינה מתפתחת בשיטה הישראלית בקייס לאו, במשפט מקובל, על פני נגיד 40 שנים מאז דפי זהב. במובן הזה אני חושב שהחשש שגם דיברתי עליו אתמול אבל הוא עלה שוב היום, שאם הנימוקים המרכזיים והביקורות שיש בחלק מהם טעם על עילת הסבירות שיוצרת אי ודאות ועמימות, אני חושב שבמתח הזה שלא תמיד זה בדיוק תשתית עובדתית, זאת תשתית עובדתית שמתערבת בהליך שיקול הדעת, הדבר הזה עלול ליצור אי ודאות במיוחד שגוף פסיקה התפתח בכיוון מסוים. הדבר השלישי שאני חושב שחשוב להבהיר לפחות לפרוטוקול, ואני חושב שהיה טוב גם להבהיר לנוסח, אבל אני מניח שגם היושב ראש יתייחס לזה, קיבלנו פניות והערות לגבי הנושא האם זה מונע גם החלה של סבירות בהקשר האזרחי. סבירות היא קנה מידה למשל של רשלנות. ברור שזה לא מונע. אמרנו שזה גם בפלילי לא מונע. אבל במקרה הזה יכולה להיות סיטואציה שיגידו צו עשה או צו מניעה. הרי לא תמיד אלה פיצויים בהליך אזרחי. בהליך אזרחי אתה יכול להוציא צו מניעה לראש ממשלה?

צו עשה לשר. צו עשה נגד גורם ממשלתי כחלק מרשלנות. שוב אני אומר שאני חושב שחשוב להבהיר שהדברים האלה להבנתנו לא משליכים על המשפט האזרחי. למשפט האזרחי. אני לא מכיר אפשרות לעשות צו מניעה במסגרת משפט אזרחי בסבירות לראש ממשלה. צו לפיצויים זאת תביעה לאחר מעשה, זה לא צו מינהלי ולא על זה מדובר כאן. לא, רגע, זה לא רק צו. לא ידון בעניין סבירות ההחלטה של שר. אני חושב שזה ברור לחלוטין שאנחנו עוסקים במשפט המינהלי. אני סבור, אני אומר את זה גם לפרוטוקול, אין בינינו מחלוקת אמיתית אלא שאל ניסוחית האם זה ברור או לא, אז יכול להיות שנפתור את זה ניסוחית. אני חושב שהחוק כרגע מאוד מאוד ברור שהוא עוסק באפשרות - - - לך זה ברור כי אתה כתבת אותו. לא. גם,

הוועדה הצביעה עליו וגם המליאה, אבל אני חושב שזה מאוד מאוד ברור שאנחנו לא עוסקים כאן בניתוח פוסט מורטם של אירוע בתביעת נזיקין האם הייתה כאן תביעת רשלנות, מה גם שלרשויות האלה יש חסינות מתביעות נזיקין בגין מילוי תפקידן. זה לא בכל מצב. אני חושב שזו שאלה שאם בית משפט יבין אותה לא נכון, נתמודד איתה אגב חקיקה. אני לא חושב שיש כאן בעיה.

אני יכול להגיד שאלה פניות שהגיעו אלינו. אני אומר שזה בסדר שהבהרתם. אני חושב שזה ברור לכולם כאן מה הכוונה, שאנחנו עוסקים פה בבית משפט שמתערב בהחלטות ולא בבית משפט שיושב אחר כך ודן בשאלה האם הממשלה פעלה באופן שיש בו רשלנות. אני סבור שהנוסח ברור כפי שהוא. אני אומר את דעתי. רוטמן, יכולה להיות סיטואציה שלא כל השכל אצלך? בהחלט יכולה להיות אבל עדיין אני אומר את דעתי ואני מבקש מהיועץ המשפטי להמשיך.

האובייקטיבית. בבקשה, תמשיך. סיימתי.

רונית הרפז, בבקשה. תודה רבה. כבוד היושב ראש, מייסדת ומנכ"לית של חברת סטרט אפ בתחום הרפואי. בטח נמאס לך לשמוע את אנשי ההיי-טק. חלילה וחס. שבדרך כלל מגיעים עם מדבקה מעצבנת בצבעי הדגל שמתנוססת על המחשב. יש אנשים שמאוד מפחדים ממדבקות. הבוקר משמר הכנסת הוריד לנו את המדבקות. בסך הכול היה כתוב על המדבקה "היי-טק למען ישראל". המדבקה הוסרה. אומרים שזה קשור לחומר תעמולה כלשהו. אני לא יודעת איך.

כנסת ישראל לא רוצה את מדבקת הדגל. כל זה כאשר דגל קהלת מתנוסס מעל הכנסת כבר 12 שנים. אם נמאס לך לשמוע עוד מספרים על משקיעים שבורחים וסטארט אפים שנסגרים, אז היום באתי עם מילים חיוביות ועם מספר אחד בלבד. אני כאן כדי לברך אותך במזל טוב, מזל טוב על הניצחון במערכה הראשונה על עילת הסבירות. אתה יודע, לקח לי זמן להבין שהמלחמה שלי היא לא עם הימניים או הליכודניקים או חלק מהעם שהצביע לך אלא המלחמה שלי היא אישית בינך לביני. בתמימותי חשבתי שאתה עובד עבורי וקם בבוקר כדי לשפר את חיי ואת חיי ילדיי. חשבתי שתפקידך לייצר סביבת עבודה יציבה עבור הסטארט אפ שלי. חשבתי אדוני היושב ראש שאתה באופן מוסרי,

מקצועי תשאף לקבל החלטות שמשפיעות על אורח חיי באופן ישיר בהסכמה איתי. אבל שגיתי אדוני היושב ראש. היום אני מבינה שכל מה שאתה רוצה זה להביס אותי, לשלוט בי ולכפות עלי החלטות שלך. אז עם כל הכבוד, שלב ראשון עבר בהצלחה. אבל בוא אשתף אותך מה לי יש שלך אין, כך שבסוף בסוף ידי תהיה על העליונה. לי יש תקווה. סבא שלי ניצל ממחנות הריכוז בזכות התקווה להגיע לישראל. הוא העביר לי את התקווה הזאת ששום אדם, כוחני ככל שיהיה, לא ייקח ממני. לי יש את מגילת העצמאות לצד התורה, מגילה שמחברת את כל יושבי הארץ ותורה שמחברת את כל היהודים באשר הם. ולבסוף, יש לי חבר בשם הנשיא ביידן ומדינה בשם ארצות הברית שעד היום תרמה למדינת ישראל והנה המספר האחד - 146 מיליארד דולר, הסיוע הגדול ביותר בעולם. הנשיא ביידן לא מתרגש משר כמו בן גביר שאומר שישראל לא תהיה יותר עוד כוכב בדגל של ארצות הברית, הנשיא ביידן מאוד ברור ואומר אני חבר נאמן של הישראלים אבל אני נגד הממשלה הקיצונית והמשיחית וביטול עילת הסבירות שלא בהסכמה רחבה,

אני רוצה להודות לנשיא ביידן חי מהפרלמנט הישראלי בשמם של כל הישראלים (תרגום מאנגלית לעברית) על התמיכה וההגנה על הדמוקרטיה היקרה שלנו.

סליחה. אדוני היושב ראש, אני מסיימת. אני וחבריי להיי-טק נמשיך להיות כאן יום יום, לא ניתן לך להעביר את עילת הסבירות, לא ניתן לך לשנות את שיטת הממשל ולא ניתן לך לשנות את הערכים עליהם קמה מדינת ישראל לאור מגילת העצמאות.

תודה רבה. אני באמת תוהה איך מקום המדינה ועד שנת ה-80 הסתדרה המדינה בלי עילת הסבירות. כנראה שהם לא ידעו מה הם עושים. הייתה עילת סבירות. היא הסתדרה. לא חבורה קנאית, לאומנית וגזענית ניהלה אותה. עו"ד אורי נרוב. מנהל המחלקה המשפטית של המרכז הרפורמי לדת ומדינה. אכן. אני באמת אבקש להתייחס ממש בקצרה לנוסח המתוקן של הצעת החוק שפורסמה אמש והונחה בפני הוועדה. לגבי הנוסח המתוקן, הוא פשוט לא נותן מזור לבעיות שהועלו ועולות גם מהנוסח המקורי. הנוסח המתוקן כמו הנוסח המקורי מבטל הלכה למעשה כלי ביקורת מאוד מרכזי שיש לבית המשפט לבחינת החלטות של ממשלה ושריה, כלי ביקורת שבוחן אם נשקלו כל השיקולים הרלוונטיים והאם ניתן משקל ראוי לכל אחד מהשיקולים או שמא שיקולים זרים הם אלה שהנחו את הממשלה ואת שריה בפעולתם. ביקורת שיפוטית, סבירות, החלטות הממשלה ושריה היא חיונית להגנה מפני החלטות שהתקבלו על בסיס של שיקולים זרים. כמו כל נבחר ציבור, גם הממשלה וגם השרים שלה, מחויבים לקבל החלטות על בסיס שיקולים ענייניים תוך מתן משקל ראוי לכל אחד מהשיקולים האלה. כמו ששמענו כאן היום עילת הסבירות היא פעמים רבות הדרך היחידה לתקוף החלטה של ממשלה שנסמכת על שיקולים זרים. כך למשל הדרך היחידה לתקוף החלטה של שר המשפטים, כיום שר הדתות, שלא להעמיד לדין משמעתי רב עיר שמסית לגזענות ולאלימות ולתקוף את חוסר הסבירות הקיצונית בה נגועה החלטת השר. אני חושב שהשבוע עלה כאן המקרה של הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת. כך גם בעניין הרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף שמכהן כדיין בבית הדין הרבני הגדול וגם הוא התבטא בצורה מחפירה נגד ציבורים שלמים לרבות יוצאי חבר העמים, קהילת הלהט"ב, ציבור הנשים, המשתייכים לקהילה הרפורמית והכול בניגוד לדין המשמעתי שחל על שופטים ודיינים. נציב תלונות הציבור על שופטים המליץ שלוש פעמים להעמיד אותו לדין משמעתי והשר נמנע מלהפעיל את סמכותו ולקבל החלטה בעניין העמדה לדין ולבסוף משהתקבלה ההחלטה, ההחלטה היא להימנע מהעמדה לדין. יש עתירה שתלויה ועומדת בנושא הזה בדיוק. אתה אומר שהצעת החוק תמנע מכם את האפשרות לסתום את הפה לרב שמואל אליהו? עכשיו אני רץ יותר קדימה. לסתום את הפה לרב שמואל אליהו. הבנתי. בסדר, אני דאגתי.

יש קביעה שצריך להעמיד אותו לדין משמעתי. לא, אין. החליטו שלא. אתה אומר שהחליטו שלא להעמיד ואתם עותרים נגד זה בעילת הסבירות.

יש כבר החלטה. זה מה שהוא אומר שהחליטו שלא להעמיד ואתם עותרים נגד זה בעילת הסבירות. זה מה שהוא אמר היו שני עניינים. בעניין הרב שמואל אליהו התקבלה בסופו של דבר החלטה על ידי בית המשפט, אחרי שנתן הזדמנויות שוב ושוב לשר להפעיל את סמכותו והשר לא הפעיל את סמכותו, אז בית המשפט חייב אותו להפעיל את סמכותו ולהעמיד אותו לדין משמעתי. לא על זה קיימת עילת הסבירות. על זה קיימת עילה אחרת של החובה להפעיל שיקול דעת ובית המשפט יכול לבקר כשלא מקבלים החלטה אבל כאשר מקבלים החלטה, וזה הנושא השני,

אני אסיים. ברשותך, הנוסח המתוקן שמונח בפני הוועדה עדיין נותן לגיטימציה לממשלה לפעול ממניעים לא ענייניים ופסולים באופן שעולה כדי חוסר סבירות קיצונית ולא ניתן יהיה לבקר את הפעולות האלה של הממשלה גם כאשר מדובר בחוסר סבירות קיצוני. אני חושב שיש כאן, אפילו כבוד יושב ראש הוועדה אמר היום שמדובר במצב שיש לו מחירים והמחירים האלה הם כבדים. מחירים של פגיעה קשה בדמוקרטיה ובאמון הציבור בשלטון.

תודה רבה. גלעד, אתה רוצה לומר כמה דברים? אני אמרתי שלטעמי יש איזשהו פסול בחזרה של כולנו כל הזמן כשאומרים הצעת סולברג, הצעת סולברג, הצעת סולברג בשעה שכבוד השופט סולברג או מרגיש שהוא אינו יכול בשל תפקידו השיפוטי או אינו רוצה להתערב בעניין. אבל מכיוון שגם היום, פעם אחר פעם, נאחזו בשמו של השופט סולברג כאיזושהי נקודת מוצא להצעה כפי שהיא, אז אני ואלה יהיו הדברים האחרונים שאומר היום חייב רגע להתייחס לנקודה הזאת. אני באמת מזמין את חברי הוועדה, גם אלה שקראו הרבה פעמים, לחזור למאמר. אני קראתי אותו בעבר. אגב, שיצא ב-השילוח. ב-השילוח ב-2019. אני רוצה לומר כמה נקודות קצרות בעניין הזה. אני עוד לא פרסמתי מאמר ב-השילוח. את לא יודעת איזה כתם זה על עברי. ברוך השם אתה יוצר תחרות מאוד קשה בחודשים האחרונים בנושא הכתמים. בכל מקרה, אדוני,

בשלוש נקודות מאוד קצרות בהתייחס למאמר של השילוח כי זה מתקף דברים שאנחנו מדברים בהם. קצר מאוד. שמעת. הוא חלק עליך ועכשיו אתה תחלוק עליו על מה שהוא חלק עליך. לעולם נהיה ב-לופ על זה. לא. אפשר לחלוק שתהיה בינינו מחלוקת אידיאולוגית, אבל כשאנחנו באים ואומרים מה ההצעה שהוצעה על ידי כבוד השופט סולברג, זה כבר עניין עובדתי. אני מתקן.

אמרתי כמה וכמה פעמים שההצעה הזאת, אני הבאתי את ההצעה הזאת לוועדה והוועדה מבחינתי גם הצביעה עליה ואחר כך גם הכנסת, כי היא הצעה שבעינינו היא נכונה והטובה. לא בגלל שסולברג אמר ולא בגלל שדותן אמר ולא בגלל שגרוניס אמר ולא בגלל שפרוקצ'יה אמרה. ברור לי. אבל מכיוון שאנחנו כל הזמן חוזרים למאמר הזה שהוא אחד המאמרים החשובים לגבי ניתוח עילת הסבירות, אני לקראת סוף יום דיונים מאוד מאוד ארוך רוצה לומר את הדברים הבאים ואני חושב שחשוב שגם הציבור ידע שהמאמר נמצא באינטרנט ושהציבור יקרא. אפשר גם להעלות אותו לחומר. חשוב לומר שבפסקה האחרונה של המאמר או מהפסקה האחרונה של המאמר עולה שהשופט סולברג קורא לקיום דיון. הוא אומר שבעיניו חשוב שיתקיים דיון גם בנושא עילת הסבירות, גם בנושא עילת המידתיות, היתרונות, החסרונות, הכשלים שיש בהם. לגזור מתוך האמירה של השופט סולברג שמן הראוי לדון באופני השימוש של עילת הסבירות אמירה שהשופט סולברג אומר לנו לפני ארבע שנים בואו ותבצעו מעשה חקיקה - בעיניי הדברים בדיוק הפוכים. זו האנטי תזה לקריאה שהיא חשובה. אני גם לא כופר בצורך שלה, רבים כאן גם הם לא כופרים, לקיים דיון, בעיקרו דיון משפטי פסיקתי ולא לבוא עם נשק יום הדין של החקיקה. זו אמירה אחת. אמירה שנייה. ברור למי שקורא את המאמר, הוא אומר את זה בצורה מפורשת שהוא עושה את ההבחנה בין הסבירות המהותית או הסבירות המאזנת שבוחנת את האיזונים לבין הסבירות במובנים של לפני דפי זהב שמותירה על כנה את עילת השרירותיות והמופרכות ואי אפשר להתעלם מהעובדה שבוחרים כאן ללכת הרבה מעבר להצעה הזאת. אמרת את זה. הדבר השלישי והאחרון. שמחה, תאמין לי שגם אתה מבלי לשים לב חוזר על עצמך כל הזמן. ודאי אני חוזר על עצמי כל הזמן. חד וחלק. אז אני לומד ממך לאורך כל הדרך. מיישם. ללמוד זה לא מספיק. אני מיישם. הדבר האחרון שאני רוצה לומר ואולי הוא החשוב ביותר. יש פסקה חשובה מאוד. צודק אדוני היושב ראש שאומר - - - הוא אומר את זה רק אחר הצוהריים. כשנמצאים כאן רק ארבעה חברי כנסת וחלק מהמומחים התייאשו והלכו.

אני מבקש שנשים לב לאמירה של השופט סולברג שלא משתקפת בחוק שבאה ואומרת שבכל מה שהוא קורא המרחב הבירוקרטי, המרחב של יישום המדיניות ולא קביעת

יואב, בבקשה.

לא לסכם ולא עניין משפטי אלא עניין תהליכי שאני חושב שצריך לשים אותו על סדר היום ואת זה אני אומר מניסיון העבר שלי. אנחנו מדברים על מינויים,

הבעיה המרכזית בתחום המינויים. אגב, גם הפיטורים.

לא רק בתחום המינויים אלא גם בתחום הפיטורים בהקשר הזה. אני מזמין את כולכם לקרוא את זה ולחשוב מה המשמעות של הדבר הזה שמשוחרר מביקורת.

אתה מוציא נוסח

כל פעם שאתם אומרים שזה לא סולברג - גם אמר את זה בקשי,

אמרתי את זה, אמרו את זה אחרים מה שיש לנו פה על השולחן,

יש מחלוקת. אני חושב

ם גלובליים ויחידות עסקיות בהיקפים גדולים של מאות מיליוני דולרים. בנוסף לזה אני גם אם גאה. הבנים שלי היו בצבא חמש שנים, שניהם היי-טקיסטים והיום אני רוצה לדבר כי אני

קודם כל, קצת חדשות טובות. בעולם ההיי-טק

יש קשר ישיר והדוק. זה קשור לתשלומי המיסים, זה קשור להרבה דברים אחרים, זה גם מייצר סיכון לכלכלה

המשפט וכל מיני סיבות אחרות משפיע על כלכלה במשבר ויוקר מחיה מטפס

כאימא. איך אני מתגברת על זה שהעתיד כאן הוא בסכנה והתחושה היא על הכנסת מתנופף דגל של קהלת? תודה. אנחנו נסיים. קצת היה מדגדג לי להציע שתגידי להם שלא יעברו לגור באף מדינה שבה אין עילת סבירות כמו במשפט הישראלי ואז ממילא יצטמצמו להם האופציות והם יישארו כאן. אני לא רוצה להתייחס אליך רק ברמת הציניות. לא כדאי שתהיה ציני. תקשיבו לזעקה האמיתית שעולה מתעשיית ההיי-טק שראש הממשלה מתגאה בה בכל העולם כאילו הוא ולא האנשים האלה עשו את ההיי-טק הישראלי. נתניהו והבנים שלו עשו את ההייטק הישראלי ולא האנשים האלה, בגופם, בנפשם, ברוחם ובחזונם. הוא, אבי האומה. גלית דיסטל קוראת לו אבי אומת הסטארט אפ ניישן. הוא הפורע. הוא האנרכיסט. הוא זה שמחריב על המדינה הזאת.

מה קרה, אתה רוצה להספיק לטוויטר?

תאמר אני לא רוצה להיות ציני ואז תהיה ציני לאנשים שיושבים כאן מבוקר. אתה מתבלבל. קודם, כשבא מישהו ואומר לי שהוא צריך לייעץ לילדים שלו למה לא לעזוב את הארץ בגלל עילת הסבירות, אני חושב שהדבר הכי הגיוני שאפשר לומר זה שעילת הסבירות הקיימת בארץ לא קיימת באף מדינה. זאת עילת הסבירות, זה בן גביר, אלה הם הפורעים בחווארה, אלה המאחזים הבלתי חוקיים וזה הפטור מגיוס לחרדים שאתם מעבירים. זה טירוף מערכות שלם שהממשלה המופרעת שלכם סוחבת את החברה הישראלית לשם. אני שמח שאמרת את אשר רציתי לומר, רק בלי צעקות. ההתרשמות שלי היא שהמחאה של חלק מאנשי ההיי-טק, שהם קוראים לעצמם מחאת ההיי-טק,

נובעת מהרב סיבות אחרות ובראשן העובדה שהוקמה ממשלה שהם לא אוהבים וסוגיית עילת הסבירות היא הדבר האחרון שמעניין אותם.

אלה האנשים שהקימו את מדינת ההיי-טק תחת ממשלות נתניהו. רוטמן, זה לא הגון מה שאתה עושה. הבטחתי שנסיים בשעה 18:00 ולכן אסיים. אני דיברתי על הכלכלה. דיברתי על ההיי-טק. דיברתי על השחיתות ולא דיברתי על דברים אחרים. דיברתי על הסכנה לעתיד של המדינה.

תודה רבה. ישיבה זו נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 18:06